חברי חברי הכנסת, עדיין אין שר, היום יום רביעי, כ"ב בטבת תשע"א, 29 לחודש דצמבר 2010 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת, שתיוחד היום כולה לנושא תקציב המדינה וחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 2012. אם הצדדים ייאותו, האופוזיציה והקואליציה, חבר הכנסת בר-און נכבדי, אם תסכימו, בשעת הצהריים באיזה זמן נעשה הפסקה כדי לאפשר לחברי כנסת לאכול או לפוש מעט. אם אתם תרצו. אם לא, נעשה הכול ברצף אחד. כי אני לא אאפשר, כפי שקורים דברים לפעמים כשהכנסת, זמן הישיבה שלה נמשך יותר משעתיים, חברי כנסת כבר לא יכולים להישאר בכנסת יותר משעתיים, ולפעמים מביאים חברי כנסת אוכל לתוך המליאה, ואני לא אסכים לכך בשום פנים ואופן. לכן, תשקלו, אם תרצו, אשמח מאוד לעשות זאת.

אנחנו ממשיכים בחצי השעה הקרובה את סדר-היום שהופסק אתמול בשעה 21:00. אני מזמין את חברת הכנסת נינו אבסדזה. גברתי, אני רוצה לומר לך שאת גילית באמת איפוק אדיר. את כבר חודש פה ולא ביקשת עוד לדבר.

כשאנחנו נכנסנו לכנסת, אחרי חצי שנה שקלנו אם לעלות לדוכן, אבל בימינו אלה, חודש זה דבר כמעט בלתי אפשרי. נהפוך הוא, אני מעריך אותה. כתוב: נח איש צדיק תמים היה בדורותיו. בדורותינו היא באמת גילתה איפוק רב. גברתי, אני מברך אותך. לרשותך עומדות חמש דקות, בהתאם לזמן שהוקצב לך על-ידי חברייך. תודה, אדוני היושב-ראש. בהחלט רציתי, ואני רוצה להתאפק. בגלל זה גם ביקשתי את הזמן הקצר הזה. אדוני היושב-ראש, קודם כול, בראשית דברי תרשה לי להביע צעד עמוק על מותו של הכדורגלן אבי כהן. לדעתי זאת היתה טרגדיה בלתי צפויה ותישאר כטרגדיה עמוקה למאות אלפים או למיליונים. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, מהדוכן הזה, ובמיוחד בימי התקציב, שמעתי מאנשים הרבה יותר מנוסים ממני שלא בדיוק מקובל לפזר מחמאות, אבל אני כן רוצה להתחיל במשהו, סוג של מחמאה, ולהפנות אותה ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת מר גפני. אדוני, אתה לא פראייר, בטוח לא פראייר. והממשלה שלנו לא פראיירית, בדיוק ההיפך הוא הנכון. היא יקרה, אפילו הייתי אומרת יקרה מאוד לאזרחי ישראל. מי שיכול או עלול באמת להיות כאן פראייר, תסלחו לי, בגלל התקציב הזה, בסופו של דבר זה, לצערי הרב, הציבור הישראלי. ציבור שלדעתי לא בדיוק ציפה למה שהוא הולך לקבל. ציבור, שעם כל הכבוד, אדוני היושב-ראש, אין לי ספק שהממשלה אמורה להיראות ייצוגית, להתלבש יפה, אין מה לדבר, אבל לא באותו זמן שלאלפי משפחות אין כסף לקנות תלבושת אחידה.

אנחנו שמענו המון על זה שהתלבושת האחידה בבתי-הספר תצמצם את הפערים, אבל גם היא עולה כסף. חוויתי את זה בעצמי וראיתי את זה יום-יום. אפילו הכסף הקטן, הרי במדינה החמה שלנו אי-אפשר להסתפק בחולצה אחת. גם זה עולה כסף. באותו זמן לדבר על תלבושת לשרים, אני לא הייתי עושה את זה. אותו ציבור שמחכה להקלות, ובפועל משלם יותר ויותר ויותר ויותר על הבסיסים, על טיפת מים, טיפת דלק, על משכנתה, על ארנונה, וזה כואב לו כל רגע. ציבור שהיה כולו תקווה, מעמד הביניים, לפחות לא ציפה שיסגרו לו ברזים מכל הכיוונים. אדוני היושב-ראש, אני נולדתי ב-1965 והספקתי, לצערי הרב, לחיות מספיק ולהתבגר במדינה טוטליטרית. אני שונאת השוואות ואנלוגיות, אבל אין מה לעשות. זה מה שהמדינה הזאת עשתה כל הזמן, שני דברים: כל הזמן סיפרה לי על פצצה גרעינית אמריקנית וכל הזמן ניסתה לחנוק את מעמד הביניים,

שיעבדו יותר ויותר ויותר.

שלא יהיה להם כוח וזמן לחשוב מחשבות חופשיות, פלורליסטיות. עוד פעם, אני לא משווה, אבל אני אומרת, אם הולכים לסגור ברזים למעמד הביניים, בסופו של דבר למה עושים את זה? אמר פה חבר הכנסת גילאון משפט שאני נורא לא אוהבת אותו, הוא פשוט המשיך, אני מצטערת שאני חוזרת על זה: אין ערבים אין פיגועים, אין נכים אין בעיות. אז אין מעמד ביניים, רבותי, אין מי שירים את קולו נגד מדיניות אנטי-חברתית קיצונית של הממשלה הזאת. הציבור מסתכל בוודאי על מה שקורה מסביב לכל הסיפור, תן וקח, ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו, מסביב לתקציב. אדוני היושב-ראש, ממש עם יד על הלב, בלי שום קשר למחנות: איך אפשר להפוך לנושא דיון בכלל, ולעשות איזה הון פוליטי או ויכוח מחייל שלאבא וסבא שלו

אם לא הרגו בכלל, כי הוא היה "רבינוביץ" במדינה טוטליטרית. הגיע ארצה, חושב שזה הבית שלו. פה אומרים לו: אדוני, הכול טוב ויפה,

תתגייס, תשרת את המדינה שלך, אבל אתה עדיין לא בדיוק סוג א', יותר נכון אתה סוג ב'. בלי שום קשר לכל שייכות פוליטית, אני חושבת, חושים פוליטיים עדיין אין לי, אבל רגשות של בן-אדם בטוח, אני חושבת,

אני חושבת על אותו חייל שאתמול עמד בשמירה ואמר לעצמו: מה יקרה לי מחר בבוקר? האם אני אקום כבן-אדם סוג א' או שגם אני וגם הילדים שלי, הרי רצו להנציח את הסיפור הזה, תמיד יהיו סוג ב'. יותר גרוע מזה. הרי זה לא רק החיילים, בסופו של דבר, אף-על-פי שהסיפור הפעם היה הגיור הצבאי.

אותו ילד שנולד, אני לא יודעת בדיוק אבל זה מרחק ממש קטן מפה, באותו בית-חולים שעכשיו מתחנן שהממשלה תיתן לו סבסוד ואוויר, ילד שלא תהיה לו ארץ אחרת, לא תהיה לו שפה אחרת, אזרח ישראלי לכל דבר. בגיל 16 18 הוא יגלה שהוא לא בדיוק כמו כולם. אותם החיילים היו הרי יכולים לומר: ראש הממשלה הבטיח. מבחינתי זה קדוש, ברגע שראש הממשלה מבטיח, אז כך זה אמור להיות. אבל הרי הוא הבטיח לחיילים משוחררים שנת לימודים חינם בפריפריה, הבטיח 80 מיליון. מה הם קיבלו? 30 ומשהו, או 30 מיליון. הרי מה באמת היה קורה אם מהרזרבה הזאת של מיליארד, יותר ממיליארד שקלים, היו מוסיפים עוד 50 מיליון. לדעתי העולם לא היה מתהפך, אבל הסטודנטים האלה לפחות היו מקבלים את מה שהבטיחו להם. עוד פעם, כאשה, נושא הביגוד נורא קרוב ללבי.

אין לי ספק שהממשלה אמורה להיראות ייצוגית, אבל אפילו אם היא תיראה כמו ממשלת ברלוסקוני, ואין פה ויכוח שהם כן יודעים להתלבש, יפה מאוד, עדיין הציבור, שיסבול מהתקציב האנטי-חברתי, הציבור הוא לא פראייר, והוא יגיד שהמלך עירום. תודה רבה. תודה רבה. גם עמדת בצורה מופתית בלוח הזמנים. אסור להפריע לך, וראית שאיש לא קרא קריאת ביניים בנאום הראשון. כמובן, אני מאוד מודה לך, ואני מזמין את חבר הכנסת אריה אלדד. כאשר יעלה לא נחשב לו את הזמן, והוא זה אשר יברך אותך גם. לצד השתתפות בצער של משפחתו של אבי'לה כהן, שאנחנו גם, חבר הכנסת בר-און וגם אני, מכירים אותו וליווינו אותו כאשר הוא נסע לשחק באנגליה, הצער הוא צער גדול, דבר שמורה איזה דבר לציבור כולו, שאין אנשים חסינים בפני תאונות דרכים, ונישמר על נפשותינו כולנו. הצער הוא צער המשפחה וצער רבים בארץ. אבל אי-אפשר היום לעבור לסדר-היום מבלי לציין את התושייה והאומץ והנחישות שגילה אתמול שוטר משמר הגבול. כאשר האנשים ברכבת אמרו שיש איזה הוראות, ולא היה צריך לירות בחלון, הוא לא הסתכל על הוראות או לא חשב מה תאמר ועדת חקירה לאחר מכן אלא הוא פשוט הציל את נפשותיהם של כל האנשים בקרון.

בשם כולכם, בירכתי אותו אתמול כאשר יצא מבית-החולים, כי אני חושב שהוא באמת, כאשר שמעתי ברדיו את הביקורת שהיתה עליו מהרכבת, אני צריך לומר שהרכבת צריכה להפוך אותו לאיש מופת של הרכבת עצמה על היוזמה שהוא נקט ועל הדרך שבה הוא הציל נפשות. אני חושש שעוד יגישו לו חשבון. אנחנו נדאג שהחשבון הזה יוחזר לשולח. אבל בהחלט אני חושב שנביע הערכה, בצד ההשתתפות בצער על הסתלקותו בצורה טרגית כל כך של אדם שהפך להיות סמל חברתי, מודל לחיקוי. אני משתתף בצער המשפחה. תודה רבה. נחזור לסדר-היום. חבר הכנסת אריה אלדד, בתחילת הדברים אינני סופר את הזמן כי אדוני בוודאי יתייחס לנואמת הקודמת, שהיא בנאומה הראשון בכנסת. בבקשה, אדוני.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

אני מאוד מופתע, כי כששמעתי את חברתנו נינו מדברת הייתי בטוח שזה היה הנאום ה-100 שלה, כבקיאה ורגילה. באמת כל הכבוד.

כל הכבוד, לבוא ולדבר כאן, לעניין, שזה כבר חידוש מעניין, בשטף, ברהיטות, בבהירות רבה מאוד להבהיר את עמדתך. יש לי רק טענה אחת, אליך, אדוני היושב-ראש: היא חברת כנסת חדשה, ובכל זאת שמתי לב שבכל פעם שיש הצבעה שמית היא נדחקה לראש הרשימה. אינני מבין, אין ותק? אין סדר בבית הזה? אומנם היא לא אל"ף-אל"ף כמו אריה אלדד,

אבל היא אל"ף-בי"ת בשם המשפחה, ולכן, באמת, ברכותי. תודה על הנאום. אבקש לפנות למניין חברי הכנסת שהתלקטו כאן הבוקר ולנסות לעשות סדר בבעיה אחת קשה, עם משמעות, גם לאומית וגם עם משמעות אישית. אדוני היושב-ראש, הסר דאגה מלבך, אתה מהווה סמל שלטון, אתה תקבל. גברתי השרה, השרה סופה לנדבר, גם אותך אני רוצה להרגיע, את שרה בממשלה, את כנראה תקבלי. חבר הכנסת מיכאלי, אני חושש שאתה לא תקבל, גם המשפחה, אני לא יודע אם אפשר יהיה להשיג לכם. חבר הכנסת אורון, לא יהיה לך. לחבר הכנסת אריאל יהיה, לחברת הכנסת אדטו, צר לי, אני חושש שאין לך. חבר הכנסת בר-און, לך יהיה.

רק ל-60% מאוכלוסיית המדינה יש מסכות מגן, אז מישהו צריך לעשות סדר, אני מוותר לאדטו.

הילדים שלך. אתה יכול להחליט, או ילד שלך או חברת הכנסת אדטו.

בשעת חירום כל אחד יצטרך להחליט למי מילדיו הוא ייתן מסכה ולמי לא, כי ל-40% מתושבי המדינה אין מסכות אב"כ. לא רק שאין ברגע זה, גם בתקציב המדינה ל-2011 2012, שהיום יצביעו עליו ויאשרו אותו, אין. אין גם בתקציב ראייה עתידית איך עולים ברמת המיגון של האוכלוסייה.

זו לא גזירה משמים, זו החלטה של הממשלה. נכון. בסעיפי התקציב אין. בסעיפי התקציב אין כסף לקנות עוד מסכות לכל האוכלוסייה, כי כך החליטה הממשלה.

לא, היא החליטה אחרת. היא החליטה החלטה הרבה יותר צבועה.

ההחלטה היא המהותית. חבר הכנסת בר-און, הממשלה החליטה החלטה הרבה יותר צבועה, העורף לא ייהפך לחזית, לכל האזרחים תהיה מסכה, אבל כסף לקנות את המסכות ולייצר אותן לא הקצו. זאת הצביעות. מילא היו באים באומץ לב, ואומרים: רבותי, מבאר-שבע, כולל באר-שבע, ודרומה אין, או מבאר-שבע וצפונה עד חדרה אין. לא קיבלו שום החלטה. קיבלו החלטה כאילו יהיה לכולם, אבל 1.2 מיליארד הדרושים כדי לצייד את כל אוכלוסיית מדינת ישראל במסכות, לא הקצו, וגם אין שום תוכנית איך יקצו בעתיד. מה המסכות האלה אמורות לעשות? אם תוכניותיהם של אויבינו, ואנחנו יודעים שגם לאירן וגם לסוריה, וסביר להניח שגם לארגוני חבלה ידלפו חומרי לחימה כימיים, אולי גם ביולוגיים, אם נשק כזה, נעשה בו שימוש כנגד ישראל, כאשר האוכלוסייה ממוגנת במסכות יהיו כמה עשרות נפגעים מטיל כזה. כאשר אוכלוסייה אינה ממוגנת במסכות, תכפילו את מספר הנפגעים ב-1,000, כי זה פקטור המיגון של מסכה. אם עשרה איש ייפגעו גם כשהם ממוגנים, 10,000 ימותו בהיעדר מסכות. זה הכול. עכשיו שוו בנפשכם איך תיראה מדינת ישראל במלחמה, כשל-40% אין. איזה דילמות מתכוונת הממשלה להטיל על כל אחד, אילו קרבות רחוב יהיו כאן כדי להשיג מסכות. לאן יימלטו האנשים? פעם אמרו: אפשר יהיה להקצות על-פי הערכה איפה ייפגעו ואיפה לא ייפגעו.

ברמת הדיוק של טילים שנמצאים בידי האויב, שתגיע בקרוב לעשרות מטרים, לא טילים סטטיסטיים, פעם אמרו: לא יירו על ירושלים כי אולי יפגעו בערבים, אולי יפגעו במקומות קדושים. היום אפשר להחליט לירות על ירושלים ולפגוע בכנסת, אבל לפי הרשימה המונחת לפני מסתבר שלחבר הכנסת אורון אין מסכה. אין מסכה, כי אתה שייך ל-40% שלא נדחפו בתור ולא לקחו מסכות מוקדם, ואין, אין במחסנים. השם שלי ממש לא מופיע? כתוב, כתוב בהתחלה. ולא יהיה אפשר לקנות, פרטי? לא יהיה אפשר לקנות פרטי, לא יהיה אפשר לייבא לארץ משום מקום, כי אין בשום מקום מיליון מסכות למכירה, גם לא 100,000 מסכות, אלא אם כן מדינת ישראל תזמין. מדינת ישראל יכולה להזמין בסין מיליון מסכות, אבל היא לא עושה את זה. יש לזה פתרון, נעשה שלום.

אבל הבעיה היא שחלק מהנשק הכימי והביולוגי מצוי בידי אירן, והיא, אף שאין לה סכסוך טריטוריאלי אתנו, מה הבעיה?

אין לה סכסוך טריטוריאלי אתנו, יש לה סכסוך, נעשה שלום גם עם אירן. נעשה שלום גם עם אירן, מצדי בסדר. הבעיה היא שהסכסוך עם אירן איננו טריטוריאלי, הוא מלחמת דת. אפילו חבר הכנסת אורון יסכים להגדרה הזאת. לכן הוויכוח הוא לא אם תעשה שלום או לא, הוא לא תלוי בך, הוא תלוי בנכונותה של ממשלת ישראל לספק הגנה לכל אזרחיה. זו היתה יכולה להיות החלטה אמיצה מאוד אם הממשלה היתה מחליטה: אנחנו נרתיע את אויבינו. נגיד להם: אם אתם תעזו רק להעלות על דעתכם להשתמש בנשק כימי או ביולוגי נגד ישראל נשמיד אתכם, ולכן אין צורך במסכות מגן לאף אחד, לא לכימיה ולא לביולוגיה. אבל לא זאת ההחלטה שהתקבלה. התקבלה החלטה הפוכה, לצייד את כולם, לתת מיגון לכולם. אז לא יעלה על הדעת שייתנו רק ל-60%, ו-40% יישארו בלי מיגון. זו לא החלטה שממשלה בישראל יכולה לקבל. הייתי בתפקיד קצין רפואה ראשי של צה"ל בשעה שהיתה הכוננות האחרונה בפני מתקפה מהסוג הזה, והיו חסרות כמה מאות אלפי מסכות, לא למעלה מ-2 מיליון, מאות אלפים. וראיתי את מנכ"ל משרד ביטחון מתרוצץ כעכבר, בכל העולם, בטלפונים, פיזית, מנסה להשיג 10,000 מסכות מפה, 5,000 מסכות משם, כי אין בעולם. אם אנחנו לא נייצר, אם לא נשמור את קווי הייצור של המסכות הללו בארץ פעילים ובתפוקה מלאה, לא יהיה לאזרחי ישראל מיגון בשעת חירום. מעבר לקורבנות, שמספרם בלתי נתפס בכלל, יש כאן שאלה של חוסן לאומי. מדינת ישראל יודעת היום היטב שכל נקודה ונקודה בעורף האזרחי שלה עשויה להיות מותקפת. מדינת ישראל יודעת היטב מה כמויות הטילים, הטווחים, משקל ראשי הנפץ, ומה ראשי הנפץ האלה יכולים להכיל ומידת הדיוק שהם יכולים להגיע אליה. מדינת ישראל הבינה שזה האיום במלחמה הבאה. מדינת ישראל יודעת גם שרמת המוכנות לשימוש בנשק לא קונבנציונלי אצל האויבים שלנו גדלה באופן מדהים. ובכל זאת, לא התקבלה החלטה. יש בלבי על יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, איש אופוזיציה, שיכול היה לקחת את הנקודה הזאת ולהפוך אותה לעניין עקרוני ולא להעביר את תקציב הביטחון.

לא היה קורה כלום אם תקציב מדינת ישראל היה נדחה בעוד חודש, חודשיים או שלושה חודשים עד שהיתה נפתרת הסוגיה הזאת. הוא יכול היה לעשות את זה מעמדתו כיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון בתוקף ניסיונו המקצועי והרקורד האישי שלו כרמטכ"ל, כשר ביטחון. דבריו היו נשמעים. והוא לא עשה את זה. יש איזו תחושה שהכנסת הפכה להיות חותמת גומי, שאנחנו מועלים בתפקיד הביקורת הפרלמנטרית שלנו על הממשלה. אדוני היושב-ראש, לתשומת לבך, בעשר שניות: יש מלכוד בין סעיף 16 לסעיף 17. הדיון על מסכות האב"כ מתקיים בוועדת החוץ והביטחון, וההצבעה מתקיימת בוועדת הכספים, ובתוך הפער הזה, אלה שמצביעים לא חשופים לכל שיקול הדעת שהתקיים בוועדה, כשהגורמים המקצועיים אמרו פה-אחד את דברם, שיש צורך במיגון מלא של האוכלוסייה.

אני לא אוכל להצביע בעד תקציב מדינת ישראל בשנה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. חבר הכנסת בן-ארי, גם לרשותך תשע דקות. אחרונת הדוברים בדיון הכללי היא חברת הכנסת אדטו. לאחר מכן נעבור לנאומי הסיכום של האופוזיציה, של שר האוצר לשעבר, חבר הכנסת בר-און, בשם האופוזיציה,

ויסכם יושב-ראש ועדת הכספים, ונעבור להצבעות בחוק ההסדרים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לאחר מאסה של עונשים, מה שאנחנו קוראים קללות, שמופיעות בסוף חומש דברים בפרשת כי תבוא, בפרשת ניצבים, יש פסוקי הנחמה ופסוקי הגאולה, שאומרים, במלים האלה: ושב ה' אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלוהיך ומשם ייקחך ויביאך ה' אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירישתה והיטיבך והרבך מאבותיך. בימים אלה, שאנחנו שוב מצביעים על תקציב המדינה ויש לנו טענות רבות לממשלת ישראל, ותיכף אפרוס חלק מטענותי, אני רוצה לברך ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שאני יכול לקרוא את הפסוקים האלה, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמים משם יקבצך, לקרוא את הפסוקים האלה ולהגיד: ראיתי בעיני, אני רואה בעיני את שיבת ציון. אני רואה בעיני את גאולת ישראל, ואני יכול אפילו לבוא בטענות לממשלה שלי על חלוקת תקציב כזו או אחרת.

רציתי להתחיל בדבר הטוב והחיובי שאנחנו בעצם נמצאים במעמד הזה.

כאן אני אעבור גם כן לדברי ביקורת, ודברי ביקורת קשים, על ממשלת ישראל. אנחנו ראינו את תקציב המדינה. חיטטתי וחיטטתי בו, לראות אם יש תקציב לעלייה חדשה למדינת ישראל. מדינת ישראל קולטת עלייה. אדוני היושב-ראש, מי שראה בעיתון של סוף השבוע, באחד מהעיתונים הגדולים של סוף השבוע אנחנו רואים שדרך השער הדרומי של מדינת ישראל, בלילה אחד, 200 גברים חסונים, אני חיפשתי שם אשה פליטה, ילד או תינוק בתמונה, ואולי זה קטן אז חיפשתי בזכוכית מגדלת, ולא מצאתי ולא כלום, כ-200 גברים חסונים, כמעט שרים "הבה נגילה", ותיכף יגידו שצריך לתת להם אזרחות, כי הם יודעים לשיר "הבה נגילה", והם בעצם צבא שהולך וכובש כאן את הארץ. לאחר שהם מגיעים לכאן, הם מקבלים כאן את הטיפול המיידי מצבא-הגנה לישראל. טוב, זה תקציב קטן לתת להם קצת מזון, להפנות את הרופאים של הצבא אליהם. זה עניין של יום-יומיים עד שיעלו אותם להסעות ומשם ישלחו אותם לשכונות הנדרשות. אדוני היושב-ראש, לכל אחד מהפולשים האלה יש כתובת. כשאני הייתי לפני כשלושה חודשים בשכונת התקווה, ואני שב ואומר ששכונת התקווה זה ביתי, זה המקום שבו גדלתי, נהירים לי שבילי שכונת התקווה כמו שנאמר על שמואל בגמרא, כשבילי דנהרדעא. זה היה ביתי.

זה היה מקום שבו תיקנתי את האופניים, שיחקתי עם חברי, הדרכתי ב"צופים" והייתי חניך ב"צופים". זו שכונת התקווה בשבילי. כשהגעתי לשכונת התקווה, נחשפתי לכך שבעצם תושבי שכונת התקווה הפכו להיות זרים בביתם. אתמול הקמנו כאן את השדולה למען נפגעי תופעת המסתננים הבלתי-חוקיים.

נכחו בשדולה תשעה חברי כנסת מכמה מסיעות הבית, והגיעו לכאן תושבי שכונות. היה יהודי שהיה חשוב לו לבוא מאילת רק בשביל לומר משפט אחד, שהמצב הוא בלתי נסבל ושהמדינה שלנו הולכת ונכבשת. כאן יש אוזלת יד. חיפשתי בתקציב אם המדינה מתקצבת אותם ברווחה, אם המדינה מוסיפה לתקציב החינוך ואם המדינה מוסיפה לתקציב הבריאות. הרי הצרכים של האוכלוסייה הזאת הם לאין-שיעור יותר מאשר של אוכלוסייה שקיבלה במשך שנים, הן בעניין של הבריאות, הן בעניין של רווחה, הן בעניין של החינוך.

אתם יודעים על חשבון מי זה בא? על חשבון אחת הנשים שהיתה כאן אתמול ואמרה לי: חבר הכנסת בן-ארי, אני אם חד-הורית, אמא לשלושה ילדים. עד שלא הגיעו אלה, כשהיה צריך לסייע בספר לילד שלי, אני הייתי מקבלת. כשהיו שעות למתן עזרה לילד, הילדים שלי קיבלו את העזרה. אבל עכשיו, כשבאים אלה, אני נחשבת עשירה. לא מקבלת ספר. הילד שלי, שזקוק לשעות של סייעת, לא מקבל כי יש אלה, כי יש להם פערים עצומים, ראש העיר חולדאי מקבל אותם בברכה ונותן להם כל מה שהוא יכול לתת. על חשבון מי? על חשבון האנשים האלה.

כשאני הקמתי את השדולה, אני אמרתי: אני לא נגד המסתננים. זו הבעיה של ממשלת ישראל. אבל אני למען אזרחי ישראל. מה עם התושבים האומללים האלה? אני אספר לכם מעט סיפורים, לכאורה פרוזאיים ביותר. אומרת לי אשה מבוגרת ביותר, והיא היתה פה גם אתמול, שהולכת כבר עם הליכון: אני גרה בבית בדמי מפתח, מי שמכיר את העניין של דמי מפתח יודע שבעל-הבית של דמי מפתח מחפש רק לזרוק את הדייר שלו החוצה, המון שנים אני גרה בדמי מפתח במקום שבו יש בעצם עוד שלוש דירות בנות חדר וחצי או חדר ורבע. אני גרה עם בן-הזוג שלי שם. כל השנים התחלקנו בשעון מים אחד. כל השכנים עזבו.

בכל אחת מהדירות הנוספות יש בין עשרה ל-15 פולשים שנכנסו למקום. היא אומרת: אני לא מדברת על זה שאת הצרכים שלהם הם עושים בכל מקום, ותיכף אספר לכם, אשה אחרת שהיתה שם מה שהיא סיפרה אתמול, וראו את זה צוותי הטלוויזיה שהיו שם והעיתונאים. דברים מזעזעים. היא אומרת: אני משלמת ומתחלקת ביחד אתם בחשבון המים, כי החלוקה היא שווה. אין שעון לכל אחד. אנחנו זוג והם 15 בכל דירה. מאיפה האשה הזאת תשלם? האם מישהו מגן עליה? האם חולדאי יגן? אומר לה בעל הבית: את יכולה לעזוב. זה מה שיש. החמדנים נשארו חמדנים. אבל אנחנו, כשלטון, כריבון, נותנים לפרצה הזאת לא רק להיות פרצה אלא להפוך להיות פתח עצום, שפוגע באזרחי ישראל. היתה פה אשה אחת שאמרה: אני משכונת צ'לנוב, מי שמכיר את תל-אביב, רחוב צ'לנוב זה רחוב סמוך מאוד לתחנה המרכזית, לא רחוק מכיכר-המושבות. הגברת הזאת אומרת: אני נותרתי יחידה בשכונה. מסביבי הכול אפריקה. זו אשה אינטליגנטית, מבוגרת, מדברת בשפה ברורה. היא אומרת: החברות שלי לא באות אלי. הן מפחדות. אני מפחדת לצאת החוצה מהבית. הם שורצים אצלי בחצר, וכל פעם שהם רואים אותי הם מייד צריכים לעשות את הצרכים שלהם בגלוי, בגלוי, חושפים את עצמם. היא אמרה את זה שם במלים יותר בוטות, ואני לא יכול להשתמש פה במלים האלה.

הם שואלים אותה בסוג של הטרדה, ואני לא יכול לחזור על המלים, דברים קשים ביותר. זו אשה מבוגרת, שמזמן עברה את שנות ה-70 שלה. מטרידים אותה הטרדות מיניות. בוודאי, אם מגיעים לכאן 200 גברים בלי אשה אחת, כיצד הם יבואו על צורכיהם? איזה מין מציאות אנחנו חושבים שאנחנו מולידים כאן? באה ממשלת ישראל ומקימה, אחרי שנתיים מתחילה להקים גדר. עוד מדיניות מיגון אווילית. כל פעם שאני נוסע דרומה ואני רואה את הבטונדות האלה שממשלת ישראל הקימה אחרי שהבאתם עלינו את הפצצה המתקתקת הזאת שנקראת מדינת "חמאס". שמעתי קודם את רוני בר-און: נעשה שלום. כבר עשיתם שלום, כבר הבאתם לכאן טרור, כבר הבאתם מדינת "חמאס". תודה רבה עם השלום שלכם, רק מלחמות הבאתם עלינו, רק אסון הבאתם עלינו. עוד שלום כזה ואבדנו. אבל הפצצה המתקתקת הזאת מבחוץ זו אחת, ועכשיו יש פצצה שמתפוצצת בתוכנו, ויגידו עלינו: אתם גזענים. בטח שמי שנלחם באויב היום הוא גזעני. זו אחת השיטות להילחם בנו, למוסס אותנו, לסרס אותנו, להגיד לנו: לא תיאבקו במי שרוצה לחסל את מדינת ישראל. זמני קצר, אני לא יכול להאריך. מי שעומד מאחורי הפעולות האלה זה הקרן החדשה לישראל, עם רצון להביא לפה כל מיני כללים חדשים של מדיניות הגירה שיחסלו את מדינת ישראל. הם חותרים לכך שעשרות האלפים האלה, היה אתמול בשדולה פרופסור ארנון סופר, שלח את אחד מאנשי הצוות שלו, ד"ר משה טנדלר, והוא אמר: במצרים ישנם 4 מיליון כאלה והמצרים מתים להיפטר מהם. הם לא מצליחים להחזיר אותם לסודן, הם מסיעים אותם לפה.

מתדפקים על דלתות ביתנו ועל מרכזי הסיוע של הקרן החדשה לישראל 4 מיליון מה שמכנים פה מבקשי מקלט, ואני מכנה פולשים, כובשים, שרוצים לחסל את המדינה היחידה שיש לנו. אני חוזר לפסוקים של הנביא, של הקב"ה, שמבטיח לנו: ושב ה' אלוקיך את שבותך, וריחמך. זו הארץ שלנו, לא של אף עם אחר. זו לא גזענות, זה צו הדורות, זה צו ה'. לא היתה לנו ארץ אחרת ואין לנו ארץ אחרת. להם יש עשרות ארצות משלהם: לסודנים יש סודן, לאריתריאים יש אריתריאה, לכל אחד מהם. לחוף-השנהב יש חוף-השנהב, ולנו אין ארץ אחרת. אם אנחנו נמשיך בכך, אדוני שר האוצר, לא יישארו אזרחי ישראל פה, כי האנשים שיש להם היכולת יברחו מכאן, והמסכנים בשכונת התקווה יהפכו להיות מסכנים יותר. לכן כדאי שממשלת ישראל תיתן את דעתה, ותשקיע בכך את מיטב הכוחות. זמנך תם. משפט אחרון. להפסיק להתעסק במשחקים עם המחבל הזה, אבו מאזן, שהולך עם תמונה של ארץ-ישראל שאין בה סימן אחד למדינת ישראל. ואתם משחקים במשחקים כאלה שהביאו לנו עוד אסון ומתעלמים מהאסון שאתם אמורים לטפל בו.

חברת הכנסת אדטו, אחרונת הדוברים בסבב הדיונים על ההסתייגויות.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שמעתי אתמול בערב את שר האוצר מתראיין בתוכנית פוליטית כלכלית, ועמד שר האוצר והתפאר בתקציב חברתי, תקציב חדשני, תקציב שמביא בשורה. לקחתי את ספר התקציב, פתחתי את הפרק על משרד הבריאות, קראתי את הפרק הזה בפעם המי-יודע-כמה וחיפשתי את החמלה, חיפשתי את החידוש, חיפשתי את הבשורה, חיפשתי בעיקר איך אנחנו מיטיבים, מה אנחנו עושים טוב בתקציב המאוד-חברתי כפי ששר האוצר הקפיד לומר, אבל לא מצאתי שום דבר, לא חמלה, לא רווחה, לא חדשנות. מפאת קוצר הזמן לא אוכל להרחיב, אבל בואו ניקח כמה דברים. רק שלשום פורסמה כתבת ענק על כך שתושבי הצפון מתים שמונה שנים צעירים יותר מאשר התושבים במרכז ובדרום.

בתי-החולים, קופות-החולים, שירותי הבריאות, איפה זה בא לידי ביטוי בתקציב הזה? שינו במקצת את נוסחת הקפיטציה, נתנו מעט יותר בנוסחה לקופות-החולים. איפה זה בא? עומד שר הבריאות ואומר: אנחנו נותנים MRI, אנחנו נותנים יחידות, אנחנו מוסיפים מיטות. זה לא מופיע, רבותי. תוספת המיטות בשנה הקרובה היא 200 מיטות בלבד, זה סך כל המיטות שתתווספנה בשנה הבאה, ואנחנו יודעים שיש דוח שכבר הוכן לפני שלוש שנים שאומר שעד שנת 2015 חסרות 3,600 מיטות. אז מה זה 200 מיטות לשנה? מה זה 200 מיטות לשנה ב-2011? מה זה 200 מיטות לשנה ב-2012? המחסור ברופאים, איפה הוא בא לידי ביטוי בתקציב הזה? איפה תוספת הרופאים? איפה הניסיון להביא רופאים מבחוץ? פתיחת בית-הספר החמישי בגליל, זה קצת מצחיק, כי זה יבוא לידי ביטוי אולי רק בעוד עשר שנים, במקרה הטוב, וזה כמעט לא מתוקצב, ומי שיעשה בינתיים את הרווח הגדול זה אוניברסיטת בר-אילן, אבל זה סיפור בפני עצמו,

מפאת קוצר הזמן אני לא אוכל להרחיב. בואו ניקח את הסיפור הגדול של הרפורמה בבריאות הנפש. עומדים ומתהדרים שהשנה אנחנו מתחילים ברפורמה הגדולה בבריאות הנפש, מה שכמובן הוא דבר חשוב במיוחד, כי חובתנו כחברה לטפל באוכלוסייה הכל-כך חלשה וכל-כך זקוקה לסיוע.

הפכתי גם פה את ספר התקציב, איפה כסף צבוע לרפורמה בבריאות הנפש? הרפורמה הזאת הולכת לצאת לדרך כאשר הרפורמה הזאת לא מתוקצבת, ואם היא מתוקצבת, היא מתוקצבת בשוליים. כרגע אין לה תקציב, ואנחנו הולכים לדון בוועדות איך אנחנו הולכים לקדם רפורמה כאשר היא לא מתוקצבת. בוא נלך הלאה. רפורמה בבריאות השן. עמד שר הבריאות, רפורמה בבריאות השן, הדבר הכי גדול שהמשרד עשה. כבר עכשיו אני מחזיקה בידי דוח של קופות-חולים, שתי קופות-החולים הגדולות, שאומרות שבמצב שכרגע מתוקצבת הרפורמה בבריאות השן, קופת-חולים "מכבי" נכנסת כבר השנה להפסד של 32 מיליון שקלים, ובקופת-חולים "כללית" המספר הוא קצת יותר מזה. על-חשבון מה בא הכסף הזה? בין היתר על-חשבון סל התרופות. סל התרופות גם השנה וגם בשנה הבאה הוא הנמוך מזה חמש שנים. שאל לי כרגע ידידי הטוב זאב בילסקי למה אני נשמעתי כמתנגדת בין היתר להכניס את הפינוי המוסק, פינוי בהיטס, לתוך סל התרופות השנה. אמרתי לו: תשמע, ידידי, תודה רבה לחבר הכנסת חיים אורון שהביא לידיעתנו את ההסכמים הקואליציוניים ערב חוק התקציב. בסך הכול מדובר לא פחות, של רוני בר-און. 450 מיליון, 500 מיליון שקלים עלות, לפחות לפי מה שכתוב בהסכמים הקואליציוניים ערב התקציב. אמר לי בילסקי: למה את מתנגדת להוציא עוד 20 מיליון שקלים מסל התרופות? אמרתי שאני מתנגדת כי זה בא על-חשבון משהו. אבל הנה הכסף, הנה הכסף שהיה יכול להיות בסל התרופות,

זאביק בילסקי, לפינוי המוסק, אבל הוא לא יגיע לשם, כי בכל ההסכמים הקואליציוניים אין אפילו אחד שאמר: בריאות, בוא נכניס משהו לבריאות, בוא נכניס משהו לתרופות. הכול עלום, באיזה סעיף חינוך עלום כזה, לא ברור, הכשרוֹת. 500 מיליון שקלים היו לפינוי המוסק, ואני לא מסכימה שזה יצא על-חשבון סל התרופות הכל-כך מצומצם. אולי אפשר לשים את הפינוי המוסק על הגיור הצבאי, ואז זה יעבור חלק. בשתי הדקות שנותרו לי, לצערי, אני מוכרחה לעבור הלאה והלאה, אבל לא נותר לי הרבה זמן ואני רוצה רק לדבר על חוק ההסדרים, על סעיף אחד בלבד. הרי חוק ההסדרים הזה הידוע לשמצה מכניס את הכול בכול, ואנחנו נידונו לאשר לרוקחים לרשום מרשמים, דבר שלא יעלה על הדעת שזה צריך להיות במסגרת חוק ההסדרים, כי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בדיון חפוז, אישרה לרוקחים לרשום מרשמים. ואני שואלת אתכם: הרוקחים כבודם במקומם, ודאי שהם מבינים בתרופות, אבל איך יכול להיות שרוקח ייתן מרשם על-פי החוק תשעה חודשים? חולה לא הולך לרופא תשעה חודשים, הרוקח אחראי לתת לו את המרשם. עמד כאן חיים כץ לפני יומיים ואמר: אני מצטער, תנו לי לסיים. רק רגע, גברתי, יש פה איזו שיחה. יושבת-ראש סיעתך החליטה עכשיו לנהל את הסיעה. אנחנו נעשה הפסקה. עמד כאן חיים כץ ואמר לפני יומיים: אני מצטער שאישרתי את החוק הזה, שהסכמנו לאשר את החוק הזה, עמדתי בתור בבית-מרקחת שעה וחצי. ואני שואלת אתכם, בחוק החדש כמו שהוא כתוב, כתוב בין היתר, מעבר לזה שהרוקח תשעה חודשים רשאי לתת מרשמים בלי שהחולה בכלל יבוא לראות רופא,

באחריות מי זה יהיה? הרופא שנתן את המרשם או הרוקח שנתן את המרשם? אבל בין היתר, הרוקח יערוך בירור לגבי מצבו הרפואי בעמדה, או תרופות שהחולה נוטל, או בחדר מבודד שיאפשר דיון בצורה פרטית. מישהו רואה את הרוקח ב"סופר-פארם", כשעומדים שם 20 איש בתקופה הזאת, נותן מרשם ועוד שואל את החולה איזה תרופות הוא לוקח, מה הוא נוטל? מי אחראי לדברים האלה? ולכן אני חושבת שהמסגרת הזאת, של חוק הרוקחים, היא רק דוגמה לקלות הבלתי-נסבלת שבה מעבירים במסגרת חוק ההסדרים ובזלזול הבלתי-נלאה במערכת הבריאות. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת אדטו. בהחלט הביקורת הזאת כבר נשמעת שש שנים, כי כל פעם מנסים להכניס את, דרך אגב, הכנסת דחתה. ברוב המקרים הכנסת דחתה את זה. טוב, אני מאוד מודה לכם. רבותי, תם הדיון בהסתייגויות. חבר הכנסת עמיר פרץ, המזכירה, מזכירת הכנסת, עמיר פרץ טען איזו טענה על כך, תודה רבה. אנחנו עכשיו נעבור לסיכום הדיון, ואני מבקש להכניס את כל חברי הכנסת לכאן על-ידי צלצול ברור, וראשון הדוברים הוא, לא לא, הצלצול כבר התחיל כשחברת הכנסת אדטו עלתה על במת הנואמים, רק היכולת של חברי הכנסת להגיב על הצלצול היא כנראה מוגבלת. אדוני יושב-ראש הקואליציה, האם שר האוצר מוגבל בזמן של, הוא מוגבל. בהסכמה, הוא מוגבל.

כי אם הוא לא היה מוגבל גם אתה לא היית מוגבל. הבנתי, הסכמתם על עשר דקות. לא לא לא, הנה, שר האוצר פה, הוא מאשר, ולכן אני אפעיל באופן חריג גם את השעון לגביו. הדין יהיה דין שווה לך ולו. אם הוא יעבור על עשר דקות, אני אעלה אותך בחזרה. עשר דקות. עשר דקות לא לא לא, זה התניה בלתי מתקבלת על דעתי. אם אתה לא עובר עשר דקות גם הם לא עוברים עשר דקות, כי גם אתה לא עובר עשר דקות. שניכם לא עוברים עשר דקות, זה הכול. כי ההתניה שאמרת, אם אני לא,

במידה שמודדים לבר-און ימדדו לשטייניץ. בר-און, עשר דקות, מאה אחוז. אבל מוסכם על הכול שעשר דקות. אני סיכמתי את זה עם יושב-ראש הקואליציה,

זה בסדר גמור. מאה אחוז, כך יהיה. בשביל זה שאלתי. בשביל זה שאלתי. אינני מגביל את ראש האופוזיציה כאשר ראש הממשלה,

כל אחד יכול לדבר כמה זמן שהוא רוצה. פה רציתי לדעת, אם אני מגביל אותך אני מגביל אותו. זה סדרי דיון ב-131, אני יודע, הסכמתם. אין ויכוח.

גם אני יכול להגביל שר בדיבורו, אבל אני לא עושה זאת. שר צריך לענות, כי לפעמים יש חמישה.

אנחנו מתחילים את הדיון, וחבר הכנסת בר-און, נציג האופוזיציה, לסיכום הדיון, שר האוצר לשעבר יישא את דבריו בזמן של עשר דקות,

כבוד שר האוצר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, שר האוצר, גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, חברי הכנסת, מלכתחילה, בסדר העולם הרגיל, הייתי צריך לעלות לכאן ולנסות לבור את המוץ מן הבר בדיוני התקציב, ולדבר על מה שמציק לנו. אבל האמת היא שבאמת נעשתה פה הפעם עבודה טובה, בעיקר על-ידי חברי מסיעת קדימה, שבמשך שלושת החודשים טרחו על התקציב, ובמקום רוב המלל והלהט שהיינו רגילים לקבל כאן, בדיוני תקציב, ההתייחסויות היו ממוקדות, ראויות. על כך יישר כוח לכל אלה שעסקו במלאכה. ולכן, במקום עוד נאום על התקציב, אדוני היושב-ראש, מכיוון שאני יוצא מתוך הנחה שממילא הכול נאמר, רציתי לדבר אל ראש הממשלה, באמת, שיחה אישית, שקטה. מלב אל לב.

שיחה נוקבת. מתוך אהבה. שיחה נוקבת, אבל מלב אל לב. ראש הממשלה איננו. שר העל לענייני כלכלה, הכנסת מטריחה את עצמה שלושה ימים, יום ולילה, ועוד יום, ועוד לילה, ועוד יום, ואין ראש ממשלה.

אתה יכול להיות שר האוצר עוד, אם ראש הממשלה הזה,

יש לי טענה לשר האוצר, אם יבוא ראש האופוזיציה,

ראש הממשלה לא נמצא פה, ואתה מדלג על שר האוצר,

אני פניתי אל שר האוצר, ואני עוד אפנה אליו, ואני מעולם לא אמרתי על שר האוצר אלא דברים שאני חושב שמגיע, שראוי שאני אומר אותם. אדוני היושב-ראש, אני אומר לך ביושר, אם היה פה ראש הממשלה הייתי מבקש ממך לכבות את הזרקורים ולכבות את הטלוויזיה, אני רוצה שהשיחה תהיה ביני ובינו, בלי טלוויזיה. אבל מכיוון שכפי שאני מכיר אותו, אין ראש ממשלה. הוא יושב עכשיו ומסתכל בטלוויזיה, כך, אז אני אדבר אליו גם כך. תראה, הכול צפוי והרשות נתונה, ואנחנו יודעים כמעט כל מה שיהיה פה, עוד מעט יעלה לפה יושב-ראש ועדת הכספים, זה שקרא לך אתמול, אדוני ראש הממשלה, סמרטוט, ויספר את הסיפורים, ובסוף יצביע בעד התקציב. עוד מעט יעלה לכאן שר האוצר, ויפליג בשבחי התקציב, והססמאות יהיו כולן ברמה שעין אדם נורמלי כמעט לא שוזפת אותה, בין-לאומי ותקדימי וראשוני ונפלא ומקסים ומושלם והכי טוב שהיה פעם בכל מקום על פני הפלנטה הזאת. אם הוא מאמין בזה, שיבושם לו. אני רציתי להגיד לך, אדוני ראש הממשלה, הבוקר הזה, ודיון תקציב, גם הנפח שלו וגם המיקום שלו בסדר-היום הציבורי הם סוג של חשבון נפש. נכון שזה לפני ראש השנה של אחינו בני הדת הנוצרית, וצריך לברך אותם בשנה טובה ובחג שמח, אבל זה סוג של סיכום, חשבון נפש. ולהגיד לך, אדוני ראש הממשלה, די,

אתה לא צריך את אלוף בן שיגיד לך שזה נגמר. אתה יודע לבד שזה נגמר. אתה באמת מספיק חכם ונבון לדעת לבד. אתה יודע מה? נעשה לך הנחה שמעכשיו, מהרגע הזה, לא קודם, רק מעכשיו, אתה הופך לנטל. אתה הופך לנטל על הדבר שאני אישית, וגם חברי, אלה שתוקפים אותך, מאמינים בו, אתה הופך לנטל על הדבר שבאמת אכפת לך, באמת יקר ללבך. אתה הופך לנטל על מדינת ישראל. אתה יודע שעל כל רגע שאתה ממשיך לשבת שם, בלשכה הסגורה הזאת, כשידיך כפותות, כשאתה לכוד, כשאתה לא חופשי לעשות דבר, אתה פשוט מסכן את מדינת ישראל. ולמדינת ישראל, להבדיל ממך, למדינת ישראל אין זמן. וכשאתה תמשיך לשבת בלשכת ראש הממשלה, החל ברגע הזה, אתה מבזבז את זמננו, אתה מבזבז את זמנה של המדינה. הממשלה שלך, אדוני ראש הממשלה, תקעה את התהליך המדיני, תקעה, שלא לומר הרסה, כי אנחנו אנשים עם תקווה, ולא רוצים לדבר עליו כמשהו בלתי הפיך. הממשלה שלך, אדוני ראש הממשלה, הפכה את מדינת ישראל שלנו,

לקחה את החברה הזאת, את החברה הישראלית, והפכה אותה לחברה שסועה, וקרועה, ומפולגת, וקסנופובית, ואתה והממשלה שלך אשמים. איך אני יודע שאתה יודע שזה נגמר? ראיתי את הריאיון בערוץ-10.

לא היתה לי הזכות,

כשאתה דיברת, ולמחרת הייתי מאוד עסוק, אבל ראיתי את ההקלטה.

אדוני ראש הממשלה, מי יעץ לך לעשות את הריאיון הזה? תסלח לי שאני אומר לך, הרי זה שיחה אישית, מי האידיוט הזה שייעץ לך ללכת לריאיון הזה? האמת, בצפייה הראשונה ריחמתי עליך. פעם ראשונה, מודה, פעם ראשונה שראיתי, ופעם ראשונה שריחמתי עליך. אחר כך, כשהבנתי, ריחמתי עלי, ריחמתי עלינו. הצליח לך הטריק של הפגישה עם אבן-חן וקליין, אה? הבאתם אותם ללשכה ורצת להתראיין בבית, ואז כששאלו אותך: לא נפגשת? עשית כזה פרצוף של טריקי דיקי: איך את יודעת? כן נפגשתי. שאלו אותך. ארבע פעמים שאלו אותך מתי נפגשת,

שנפגשת חצי שעה קודם אתם, לא ענית על השאלה. סידרת את מיקי, סידרת את צ'יקו, סידרת את כולנו. בראבו. איזה מבט של מנצח היה לך על הפנים. איך תיראה השנה הבאה שלך, אדוני ראש הממשלה? שר החוץ ליברמן, אני מדבר אליך, מצד אחד, ימשיך לקרוע אותך, ימשיך להתעלל בך. איזה טענות יש לך אליו? תגיד לי, מה אתה רוצה ממנו? הוא הגון וישר כמו סרגל, אני מדבר עליך, שר החוץ, גם עם הבוחרים שלו, גם עם הציבור הכללי וגם אתך. אני מבטיח לך, אדוני ראש הממשלה, אתה התבלבלת. שר החוץ, אני יודע, כשבחר בקלפי, לא בחר בך, אדוני ראש הממשלה. אני אומר לך: ליברמן לא בחר נתניהו. אבל אני גם אומר לך שנתניהו בחר ליברמן. אתה מינית אותו. אל מי יש לך טענות? ש"ס, שיותר מכולם יודעת לזהות חולשות, בדיוק כמו שכריש מזהה טרף, תכה בך על חשבוננו, בלי שום בושה. אל תקונן אחר כך. הם ישרים, הם הגונים, הם מודיעים לך, מאתמול, מהיום בבוקר: נמרר את חייך. נשדוד אותך. הם אומרים את זה בראש חוצות כבר היום. אל תתלונן אחר כך, לא ידעתי, ומה עושים לי. ואיפה כל החברים שלך? איפה כל החברים שלך מהליכוד? החברים שלנו. כל עדת החנפים הזאת שגידלת, שהיו רצים מפה לשבת לידך, ללחוש לך על האוזן, כדי שלא תהיה בודד, ודקה אחר כך היו לוחשים על אוזנם של הפרשנים דברי נאצה נגדך. אתה יודע שהחברים שלך מהליכוד,

אחד-אחד, ינסרו מתוך הגוף שלך את השלבים שעליהם הם יבנו את הסולם כדי לטפס למעלה. ואני שואל אותך, בחברות: למה אתה צריך את זה? אתה אומר לנו ש-2011 היא שנת ההכרעה. הכרעה מדינית, הכרעה ביטחונית, אם כולם רוצים להתחיל לרעוד, הכרעה אסטרטגית. תגיד, אתה, שיודע לתת דין-וחשבון לעצמך, אתה שאתה אדם אינטליגנטי, אתה היית שׂם איש במעמדך הציבורי, במעמדך הפוליטי, בכיסא של הקברניט בשנת ההכרעה? אתה יודע שהתשובה היא לא. אתה נטול אנרגיה, אתה מוחלש, אתה נבוך, אתה רדוף, אתה לכוד. זה האיש שאתה רוצה לראות ליד ההגה? תעשה את הדבר האחרון, אדוני ראש הממשלה, שעוד ייתן לך לגיטימיות, תיפגש היום או מחר בבוקר עם יושבת-ראש האופוזיציה, תסכם אתה מועד לבחירות, תעביר את השלטון באופן מסודר ולך לדרכך, ויהיה אלוהים עמך. תצא על רגליך. תצא על רגליך, אדוני ראש הממשלה. קח לך חופשה ממושכת, אתה איש ברוך-כשרונות, תעשה למען העם היהודי ולמען מדינת ישראל את הדבר הטוב שאתה יודע לעשות, תדבר בשבילנו. אתה איש צעיר, אדוני, ראש הממשלה. אתה בן 60, אתה מכיר את החוויה הזאת. בעוד עשר שנים תבוא ותנסה שוב. אולי זה אפשרי. אולי בפעם השלישית, אדוני ראש הממשלה, זה יצליח לך.

תודה רבה. אדוני, שר האוצר, 11 דקות עומדות לרשותך. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הקשבתי אתמול במשך שעה ארוכה וגם היום לדוברים, בעיקר דוברים מטעם האופוזיציה. הקשבת? איך הקשבת?

חברת הכנסת אברהם, רק רגע,

קודם כול, אני אעצור את השעון. אני רוצה להסביר לכם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שיש,

חברת הכנסת אברהם, אני פונה אלייך. חברת הכנסת אברהם, אני רוצה להסביר לך. בהתאם למוסכם, לא הפריעו לחבר הכנסת בר-און, הייתי עוצר את השעון, ולא יפריעו לשר האוצר. במידה שיפריעו לו, קודם כול אני אנסה לשמור עליו, אבל במידה שיפריעו לו, הוא יעמוד על הבמה. תודה רבה. אין צורך. הוא אומר פה שהוא הקשיב לכל הדיון. מי יכול להקשיב, על הודעתי אין צורך לקיים דיון. חברת הכנסת אברהם, אני מציע לך, פשוט מאוד: אם קשה לך לשמוע, צאי החוצה. צאי החוצה. ראש הממשלה, אחרי שבר-און ירד? חבר הכנסת יואל חסון. אני מודיע לכם, פה לא יהיה קרקס היום. אנחנו צריכים לקיים הצבעה. לא יהיה, לא יהיה. עכשיו אתם רוצים לקיים הסכמים. חבר הכנסת בר-און דיבר עשר דקות ועוד דקה. שר האוצר ידבר 11 דקות. ואני מבקש לא להפריע לו, כי אחרת יימשך הדבר כשהוא מדבר 11 דקות כפי שדיבר רוני בר-און. בבקשה. אדוני היושב-ראש, בלילה וגם היום הקשבתי לנאומים רבים, בעיקר של חברי אופוזיציה. דבר אחד לא היה בהם, לפחות שמונה-תשעה הדוברים שאני הקשבתי להם. לא היתה בהם מלה אחת על שנת 2010. בדרך כלל, בדיוני תקציב מסתכלים על השנה או השנתיים שהיו ועל שנתיים קדימה. לא היתה מלה אחת. מדוע?

מכיוון, ואני כאן אצטט את מה שאמר יושב-ראש משלחת קרן המטבע לישראל פיטר דויל, בביקור השנתי שלו לפני כמה שבועות. הוא אמר, בישיבת הסיכום אתו: אדוני שר האוצר, אדוני נגיד בנק ישראל, אנחנו נבוכים. אין לנו מלה אחת של ביקורת על שנת 2010. עשיתם את המיטב להתמודד עם המשבר, וכעת אתם צריכים להתמודד עם ההצלחה,

אז יש לנו שאלות רק על שנת 2011. אדוני היושב-ראש. אני מצטט מדיון במליאה לפני שנה וחצי, לקראת התקציב הקודם. אמרתי כך: "אתמול חזרנו והתבשרנו", לפני שנה וחצי, "כי המשבר הכלכלי עדיין בעיצומו. הנתונים שפורסמו אתמול על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספרים לנו על המשך עליית שיעור האבטלה ועל צמיחה שלילית", של 3.9% , "ברבעון הראשון של שנת 2009". זה היה לפני שנה ושמונה חודשים. הצגתי אז את התקציב הקודם ואת התוכנית הכלכלית, את התקציב הדו-שנתי. האופוזיציה תקפה, אמרה: התקציב הדו-שנתי לא יעזור בהתמודדות עם המשבר. את עסקת החבילה עם ההסתדרות והמעסיקים, עם עופר עיני ושרגא ברוש, האופוזיציה תקפה: עסקת החבילה תזיק לכלכלה. הצגתי תוכנית בלימה ותנופה, את תוכנית המסים שלנו, כולל הורדות המסים, האופוזיציה תקפה. והנה, שנה וחצי לאחר מכן, בשנת 2010 המשק ייצר 100,000 משרות חדשות, האבטלה ירדה לרמה של לפני המשבר, הצמיחה מתקרבת ל-4%, חיובית, לא שלילית כמו שהיה בתחילת 2009. ולכן, אדוני, מכיוון שעם ההצלחה קשה להתווכח, ההצלחה של הממשלה הזו, של ממשלת נתניהו, ההצלחה הכלכלית בהתמודדות עם המשבר, כל מה שהאופוזיציה עשתה, וזכותה, היא ממלאת את תפקידה, היה לדבר על התקציב הבא. לכן אני אומר כמה מלים על התקציב הבא. אדוני היושב-ראש, אנחנו מגישים היום כאן תקציב טוב למדינת ישראל. תקציב של צמיחה, תקציב של חינוך, תקציב של פריפריה, תקציב של סגירת פערים וסיוע לחלשים בחברה, תקציב של שילוב החרדים והערבים בכלכלה ובעבודה, תקציב טוב למדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, למי התקציב הזה טוב? אני אגיד לך למי הוא טוב: הוא טוב לאזרחי ישראל כולם, והוא טוב לכלכלת מדינת ישראל. ואני אתחיל מהאזרחים. התקציב הזה הוא טוב לאמהות עובדות, כי אנחנו מוסיפים 700 מיליון שקל, תוספת של מעל 50%, למעונות-יום לנשים עובדות, אבל התקציב של 2009 2010, הוא טוב לאמהות עובדות, כי בהסכם השכר עם ההסתדרות גם כל אמא לילדים צעירים, נוסף על מעונות תקבל 500 שקל תוספת שכר.

לכן, אדוני היושב-ראש, התקציב הזה הוא טוב לאמהות עובדות. אבל התקציב של שנת 2009 2010, אני לא הפרעתי לאף אחד. חבר הכנסת מולה.

חבר הכנסת מולה. התקציב הזה, אדוני היושב-ראש, הוא טוב לקשישים, אלה שכבר לא יכולים לעבוד, שכבר ביצרו וחיזקו את מדינת ישראל, כי יש בו המשך תוספות לקשישים, בקצבאות לקשישים. מה עם הדיור הציבורי? התקציב הזה, אדוני היושב-ראש, הוא טוב לעובדים החלשים, אלה שמשתכרים שכר מינימום או 5,000 שקל. מדוע? כי לא רק שיש בו גידול קצבאות,

פעם ראשונה, אחרי שמדברים על זה כמעט 20 שנה, 20 שנה מדברים על מס הכנסה שלילי, פעם ראשונה, מבעוד שבוע, מחודש ינואר הקרוב, התקציב הזה פורס מס הכנסה שלילי בכל רחבי מדינת ישראל, ותוספת הכנסה להורים עובדים, לאמהות ואבות בעלי שכר נמוך, היא משמעותית. לכן, התקציב הזה הוא טוב לעובדים החלשים בישראל. הוא טוב לאמהות העובדות בישראל, הוא טוב לקשישים, הוא טוב לעובדים בכלל, כי יש בו המשך של ריווח מדרגות מס הכנסה, וההכנסה הפנויה של כל משפחה תעלה. שמענו מהאופוזיציה שהתקציב פוגע במעמד הבינוני, בגלל ההתייקרויות והמסים העקיפים. באוצר הוכן חשבון כולל, מה סך כל ההכנסה הפנויה, אם היא גדלה או יורדת לאחר כל המסים, גם על הדלק, גם על הסיגריות, אבל גם התוספת בקצבאות וגם מס הכנסה שלילי, שמוסיף, וגם הורדת מדרגות מס הכנסה. ועכשיו אני אומר לאזרחי מדינת ישראל את האמת: החלשים בחברה, אלה שמרוויחים 5,000 שקל, בממוצע, אם לוקחים את המסים ואת הנחות המסים, את הקצבאות ומס הכנסה שלילי, 1,600 שקל תוספת. בהתחלה 1,450, ובשנה הבאה זה מתקרב ל-1,600 שקל, תוספת לחודש לבעלי ההכנסה הנמוכה, לא למעמד הביניים, לאלה שמרוויחים 5,000 שקל. זאת אומרת, התקציב הזה הוא טוב לחלשים. הוא גם טוב לחרדים וטוב לערבים, והוא ישלב אותם במעגל התעסוקה, ויתמרץ את העובדים החלשים. אבל איך הוא טוב למעמד הביניים? אתה לא מגן עלי. חבר הכנסת מולה, אני אומר לך, צא החוצה, שתה קפה.

חבר הכנסת בר-און אמר את דבריו הנוקבים, לא חיכה אפילו לשמוע מה ישיב שר האוצר, אבל אתה לא מחויב לשבת פה. הוא היה אולי, מטעם הנימוס, צריך לשבת כשעונים לו על מה שהוא אמר, אבל אתה לא מחויב. לך, צא החוצה. לא אתחיל את ההצבעות בלי שתחזור. ודאי, ודאי, ודאי. אדוני היושב-ראש, בוא ניקח את מעמד הביניים החזק, מי שמרוויח 20,000 שקל בחודש. גם הוא יוצא נשכר, בסך כל החישוב, ב-1,600 שקל תוספת לחודש.

מי שמרוויח 5,000 שקל והוא הורה לילד או ילדים תישאר לו הכנסה פנויה בגובה 18,000 תוספת בשנה, ומי שמרוויח 20,000, המעמד הבינוני,

יישארו לו ב-2011 כ-18,000 שקל לשנה תוספת. דהיינו, התקציב טוב לכולם. אבל אתה יודע למי הוא טוב בעיקר? לא רק לאזרחים, להכנסה הפנויה שלהם, שכולם נהנים ממנה, הוא טוב למדינת ישראל, כי יש בו פעם ראשונה חיזוק עצום בחינוך ורפורמה משמעותית בהשכלה הגבוהה. המרצים והסטודנטים יקבלו מיליארד וחצי שקל השקעה בשיפור ההוראה והמחקר ושדרוג האוניברסיטאות והמכללות בישראל. זה חסר תקדים. התקציב טוב לפריפריה, חוק עידוד השקעות הון, יחד עם פריסת רכבות וכבישים לפריפריה במיליארדי שקלים, חיזוק עצום לתעשיות היי-טק ותעשיות מתקדמות בגליל ובנגב. זה טוב לפריפריה וזה טוב לצמיחה ולתעסוקה. בתקציב הזה יש שלושה דגשים: חינוך, במיוחד השכלה גבוהה, מנועי תעסוקה וצמיחה, מס הכנסה שלילי, 700 מיליון שקל תוספת לנשים עובדות למעונות-יום, ופריפריה, חוק עידוד מודרני להשקעות הון ופריסת רכבות וכבישים לפריפריה.

אדוני היושב-ראש, ישראל היום צריכה להתמודד עם ההצלחה ולרוץ מהר יותר מכולם, לכן חשוב שרוב ההשקעות, סדר העדיפויות הוא לא בצריכה, אלא בעיקר בצמיחה. מה זה צמיחה? לטווח ארוך זה חינוך והשכלה גבוהה. יושב פה שר החינוך, יחד עם ות"ת הכנו רפורמה מקיפה בהשכלה הגבוהה לשש שנים, וכבר אנחנו שמים בה מיליארד וחצי שקלים. מה זה צמיחה לטווח ארוך? זה חוק מודרני לעידוד השקעות הון עם מס חברות של 6% לחברות מייצאות בפריפריה. זאת צמיחה יחד עם רשת רכבות וכבישים שמוביל ראש הממשלה יחד עם שר התחבורה, מיליארדי שקלים אנחנו משקיעים כבר בשנתיים הקרובות בכבישים ורכבות, במיוחד לפריפריה. מובילים כבישים לשום מקום. מה זאת צמיחה? זה עידוד התעסוקה, גם זה מנוע צמיחה, זה מס הכנסה שלילי, זה גם מחזק את החלשים וזה גם מנוע צמיחה. זה תוספת שלא היתה כדוגמתה בהיסטוריה למעונות-יום לנשים עובדות, זה צמיחה, שיותר נשים יעבדו. אנחנו מחכים, את התקציב.

התקציב הזה, אדוני היושב-ראש, הוא תקציב טוב לאזרחים, טוב לעשירים. חברת הכנסת זוארץ. וטוב מאוד לצמיחה ולכלכלה במדינת ישראל. אני רוצה, לקראת סיום, להזכיר שתי הסתייגויות של הממשלה. הוגשו על-ידי שתי הסתייגויות בעניין החלטת ועדת העבודה והרווחה באשר לתקרות התשלום לביטוח הלאומי. כזכור, בתוכנית הכלכלית ל-2009 2010 נקבע בהוראת שעה כי התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי תהיה עשר פעמים הסכום הבסיסי. מטרת ההסתייגות היא הפחתה מדורגת של ההתייקרויות האמורות, כך שהן יהיו תשע פעמים הסכום הבסיסי ב-2011 ושמונה פעמים ב-2012. אני רוצה גם להציג שתי הסתייגויות של שר התקשורת, שמתעכב בדרכו למשכן.

בעניין אפשרות הארכה בחודש של כניסה לתוקף של הוראות בעניין קנסות, והשנייה לגבי תהליך אישור ביחס לשימוש במכשירי קצה.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לכמה אנשים, אני צריך להודות להרבה אנשים, אבל לכמה במיוחד, שפעלו כדי לגבש את התקציב הטוב הזה עם תוכנית ההיי-טק, עם חוק עידוד השקעות הון, עם הרפורמות ועם סדר העדיפויות הנכון לחינוך ותעסוקה וצמיחה. אדוני על זמן שאול עכשיו.

קודם כול, אני רוצה להודות לממשלה כולה, ולראש הממשלה בנימין נתניהו במיוחד, על התמיכה ועל שיתוף הפעולה בהכנת התקציב הזה.

אני רוצה להודות ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, שעשה עבודה מצוינת, עניינית מאין כמותה, מקצועית מאין כמותה, בוועדת הכספים, יחד עם חברי ועדת הכספים.

וגם לחבר הכנסת ציון פיניאן, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, על הסיוע לאורך כל הדרך. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך. לא, לא, לא, לא, לא, אל תדאג. אל תודה לי, אני עשיתי רק את תפקידי.

אני רוצה להודות לך.

לא היה פה פשוט. אני הייתי צריך להשתלט על קריאות ביניים. אני רוצה להודות לך על הפשרה העניינית וההוגנת לגבי חוק ההסדרים, מה נכנס, מה פוצל, מה הוקדם. אני חושב שבסך הכול, הפשרה שהובלת היתה עניינית ונכונה, ואני מברך עליה, ואני מודה לך על כך. טוב שיש מבוגר אחראי. חברת הכנסת זוארץ, נגמר. אחר כך חבר הכנסת בר-און מתלונן. הוא צריך לסיים, הוא צריך לסיים. ואחרונים חביבים אני רוצה להודות לצמרת משרד האוצר, שחלקה נמצא פה, למנכ"ל חיים שני, שהוביל את תוכנית ההיי-טק ואת הגיבוש של חוק עידוד השקעות הון החדשני והמודרני, לראש אגף התקציבים, ד"ר אודי ניסן, לראש המחלקה המשפטית, עורך-הדין יואל בריס, ולכל בכירי האוצר, ובמיוחד לאנשי אגף התקציבים.

אדוני היושב-ראש, אני מסכם: אנחנו מביאים תקציב טוב לאזרחי ישראל ותקציב טוב מאוד למדינת ישראל. תודה רבה. ואני מבקש מהכנסת לאשר אותו, בצורה הכי עניינית ומקצועית שאפשר.

תודה רבה לאדוני, לשר האוצר. יסכם את הדיון, לפני תחילת ההצבעות, יושב-ראש ועדת הכספים, בשם כל יושבי-ראש הוועדות אשר טרחו והכינו: יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט דוד רותם, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש ועדת הכלכלה הנכנס, כרמל שאמה, ויושב-ראש ועדת הכלכלה היוצא, חבר הכנסת אופיר אקוניס, יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, אשר ידו היתה בכול ובכל ההחלטות הנלוות, וחבר הכנסת דוד אזולאי. תודה רבה. חבר הכנסת גפני, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, אתה היחיד שלא מוגבל בזמן. אני מתנצל,

שאני צרוד, אז אני אעשה את זה קצר קצר. אפשר לסדר לך צרידות הרבה ימים בשנה, אבל בבריאות, תוך בריאות מלאה. ראש הממשלה יוצא. חבר הכנסת גפני. ראש הממשלה לא רוצה לשמוע אותך. היום הזה היה צריך להיות בשבילי, כיושב-ראש ועדת הכספים, ולעובדי הוועדה, למנהל הוועדה, ליועצות המשפטיות של הוועדה, היה צריך להיות יום יפה. חברי הכנסת, לגפני אפשר לקרוא קריאות ביניים, כי הוא לא מוגבל בזמן. כשהוא יגמור לדבר נתחיל להצביע. אתם יכולים כמה שאתם רוצים.

רק אמרתי לו, ראש הממשלה, אתה באמת חושב שאת כולם מעניין מה אמרת לו?

אדוני יושב-ראש הכנסת, רבותי

היועצות המשפטיות, ועשינו מאמץ להגיע לפתרון, שיהיה תקציב טוב, מאוזן, טוב, אני אומר, יחסי למה שהיה בעבר. אדוני שר האוצר, זה תקציב טוב.

יש הרבה בעיות שהתפשרתי עליהן, מטבע הדברים. אם יהיה מושלם, מה הוא יעשה בעוד שנתיים?

חוק הסדרים שאני לא זוכר כמותו, מבחינת העובדה שאין בו גזירות. ואם היו, הוצאנו. ובהסכמה. ומה שאמרת, אדוני שר האוצר, על עידוד השקעות הון ועל תעשייה עתירת ידע,

התוכנית האסטרטגית, הייתי קורא לה, של עידוד מפעלים להיות בארץ, לבוא לארץ, היא תוכנית מצוינת. כיוון שלי אין חברי מרכז, אז מה רע? ולא טייקונים, אז יכולתי ללכת עם זה באופן עקבי, והכול בסדר, וחשבתי היום לעלות ולהגיד: אני מציע לכולם לתמוך בתקציב, ואני מציע לכולם לדחות את ההסתייגויות, כי זה פרי המאמץ שעשינו כדי להגיע לאיזונים ולפשרות. פתאום, במין חבלה כזאת, עם סחיטה, יום לפני אישור התקציב, אנחנו כולנו, גם עובדי הוועדה והיועצות המשפטיות, גם אנשי משרד האוצר וגם אני, פתאום התברר שיש משהו, שאני לא זוכר כמותו בכנסת, נושא שנוי במחלוקת, שאני לא נכנס לפרטיו, שתמיד דוחים אותו, לא לשבוע של תקציב, פתאום הוא נוחת עלינו יום לפני ההצבעה.

הייתי אצל ראש הממשלה, התחננתי, אבל מה זה? תדחה את זה בשבוע,

כנראה לישראל ביתנו יש אקדח, שאני לא יודע אם יש בו כדורים או אין בו, והם איימו, זה לא משנה.

אקדח, הכוונה, באופן וירטואלי. מבחינת הלחץ.

יש אחריות כלפי המדינה, יש תקציב, יש חוק הסדרים, יש כלכלה, יש משק, יש אזרחים, אבל, ככל הנראה, הפוליטיקה חזקה יותר מהנושאים הענייניים. אדוני היושב-ראש, עשר דקות זה רק, ולכן, שטייניץ לא ביקש יותר מדקה, להודות, היום, שהיה צריך להיות, מבחינתי,

אבל הוא לא מוגבל בזמן.

ודאי שלא. יושב-ראש ועדת, אני לא מדבר הרבה.

אם תדבר, אני נותן לך לדבר. מצדי, דבר שעתיים. אבל אתה לא אומר כלום. חבר הכנסת בר-און, פה אמרת דבר מאוד מסוכן. אם מנהלי הישיבות יצטרכו, כל פעם, לומר לבן-אדם שהוא לא אומר כלום, אני חושב שלא יספיק הזמן עד סוף הקדנציה. לי הם לא יגידו את זה. לי הם לא יגידו את זה. אני רואה, אדוני יושב-ראש הכנסת, מה, זה הסיכום. אני רואה בעניין הזה פשוט חבלה בתקציב המדינה, חבלה במשק הישראלי,

חבלה בכלכלה, שלא היתה כדוגמתה. אפשר להגיד, אתם יודעים מה? בתקציב הזה יש גזירות, התקציב רע, צריך להפיל אותו, בואו נמצא תירוצים מסביב. אם היו באים ישראל ביתנו ואומרים את זה לראש הממשלה: התקציב רע אני מבין. התקציב רע, בוא נדחה אותו.

הם לא אמרו את זה. ראש הממשלה ודאי לא אמר את זה. אדוני שר האוצר, אני אומר לך: התקציב הזה הוא תקציב מצוין. אני אומר לך: חוק ההסדרים הוא חוק מצוין. הרבה צריך לשפר בו. אני ויתרתי, אני, כיושב-ראש הוועדה, על כמה דברים. ואתה יודע, ואנשיך יודעים. על דברים עקרוניים שסברתי אחרת מראש הממשלה וממך, וממשרד האוצר, וויתרתי. יש דברים שאתם ויתרתם. ולכן, בגלל התהליך הזה, מה שהייתי אומר ביום רגיל, אם זה היה מתנהל נורמלי, כמו שמדינה מתוקנת צריכה להתנהל, הייתי אומר לכם כך: אני אומר לכם, לטובת המדינה, תצביעו בעד התקציב, תצביעו בעד חוק ההסדרים, תדחו את כל ההסתייגויות. היום אני לא אומר את זה. אני לא אומר את זה. אני אומר ככה:

אני לא מרגיש את עצמי כאחראי אחריות לאומית לתקציב. לא מרגיש. אם ככה מתנהלים, אז מה פתאום אני צריך להיות אחרת? אני אצביע בעד התקציב, אני חושב שזה טוב, אני אצביע בעד חוק ההסדרים, אני חושב שזה טוב, אבל אני, מה שהצבעתי בוועדה נגד, על הנושא של הכבאות, על הנושא של מדיניות המס, ועל הנושא של מענקי האיזון, אני אצביע בעד ההסתייגויות. ושהקדוש-ברוך-הוא ינהל אותנו בדרך נכונה, כי השבוע טעינו טעות עצומה, שלא תסולח. תודה רבה. אני מאוד מודה ליושב-ראש ועדת הכספים, שבעיקר דיבר על עמדותיו, חבר הכנסת רותם, סעיף 88 לא עומד פה, בתקציב. רק 131. יש הסכם, וכך נעשה.

אני מבקש מכל חברי הכנסת לשבת, שכן כולם נמצאים כאן, כחברי כנסת, לאשר או לדחות את תקציב המדינה ואת החוק הנלווה, חוק ההסדרים במשק, המדיניות הכלכלית. נא לשבת. ובכן, רבותי, שתי הערות: אנחנו מצביעים על החוק לפי מספרי הסעיפים המנויים והמצוינים בהתאם לאישור הוועדות. אם תתקבל הסתייגות, או יבוטל חוק כלשהו, והחוק לא יימשך, ישתנו הסעיפים בהתאם לכך, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, האם הדברים ברורים? יותר מכך, הייתי מבקש גם להעיר הערה, שכאשר מובאת הסתייגות אשר עלותה יותר מ-5 מיליון ו-474,000 שקלים, יש צורך שהסתייגות זו תתקבל ברוב של יותר מ-55 חברים. 50. 50. ברוב של 50 חברי כנסת ובכלל, שכן החוק הוא חוק תקציבי, וכך מחייב אותנו חוק הכנסת. האם היועצות המשפטיות נמצאות לידי?

בסדר גמור. רבותי, ואני הפעם לא אומר הממשלה וחברי הכנסת, כי כולנו פה לצורך זה חברי בכנסת. אנחנו נצביע על שם החוק. לשם החוק יש לנו הסתייגויות רבות. ההסתייגות הראשונה לשם החוק היא הסתייגותם של, לא תהיה פה הפרעה קלה שבקלות. ברגע שתהיה הפרעה, אני מפסיק את ההצבעה. לשם החוק הסתייגו חברי הכנסת, ועכשיו אני קורא "להלן", ואני נותן להם כינוי, ומכאן ואילך רק הכינוי יופעל. לשם החוק הסתייגו חברי הכנסת חיים אורון, אילן גילאון וניצן הורוביץ, מכאן ולהבא קבוצת סיעת מרצ, חברי הכנסת ציפי לבני, שאול מופז, דליה איציק, רוני בר-און, זאב בוים, מאיר שטרית, רוחמה אברהם-בלילא, אבי דיכטר, מרינה סולודקין, יואל חסון, גדעון עזרא, יעקב אדרי, אלי אפללו, זאב בילסקי, רונית תירוש, נחמן שי, שלמה מולה, רוברט טיבייב, מגלי והבה, רחל אדטו, יוחנן פלסנר, שי חרמש, ישראל חסון, אריה ביבי, עתניאל שנלר, אורית זוארץ, יוליה שמאלוב-ברקוביץ, נינו אבסדזה, להלן: קבוצת סיעת קדימה, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. אנחנו מצביעים על ההסתייגות המשותפת, אשר נמצאת בעמודים הצהובים כהסתייגות מס' 1. נא להצביע, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה ושל חבר הכנסת גאלב

חבר הכנסת בר-און, אני מבקש לא להצביע לי בזמן ההצבעה. חבר הכנסת יצחק כהן, הפעם לא שרים, כולם שווים. לא להפריע בזמן ההצבעה. 43 בעד ההסתייגויות, 66 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות הראשונה לשם החוק לא נתקבלה. יש הסתייגות לחלופין של אותן קבוצות שהזכרתי. מי בעד ההסתייגות לחלופין? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. תודה.

של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה ושל חבר הכנסת גאלב מג'אדלה לשם החוק לא נתקבלה. 43 בעד, 67 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לחלופין א' לא נתקבלה. יש לחלופי חלופין, שהיא לחלופין ב', של אותה קבוצת חברי הכנסת. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות לחלופין ב' של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה ושל חבר הכנסת גאלב מג'אדלה לשם החוק לא נתקבלה. 42 בעד, 69 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לחלופי חלופין גם היא לא נתקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 2 לשם החוק, המוגשת על-ידי חברי הכנסת מוחמד ברכה, חנא סוייד, דב חנין ועפו אגבאריה, מכאן ולהבא קבוצת סיעת חד"ש. מי בעד ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש? מי נגד? מי נמנע?

להצביע. 42 בעד, 71 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ אינה נוכחת באולם, לכן הסתייגותה לא תוצבע. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 4 לשם החוק. קבוצת קדימה, חברי הכנסת אברהים צרצור, אחמד טיבי, טלב אלסאנע ומסעוד גנאים, להלן: קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל, חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה, סעיד נפאע וחנין זועבי, להלן: קבוצת סיעת בל"ד. האם זה מקובל עליכם? אני יכול לקרוא. חבר הכנסת נפאע, מקובל עליך?

תודה רבה. וחברי הכנסת דניאל בן-סימון, עמיר פרץ, איתן כבל וגאלב מג'אדלה מציעים הסתייגות זו, המנויה בסעיף, להלן קבוצת הארבעה. קבוצת הארבעה כבר הצטמצמה.

חבר הכנסת בר-און, האמת היא שאני צריך פעמיים להודיע, פעם לכנסת ופעם כאשר אתה תתפנה לשמוע. אינני מתכוון לקיים חובתי זו בהצבעות אלה. אמרתי קודם: אינני מצביע על ההסתייגות של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שאיננה נוכחת באולם. נא לא להפריע.

אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 4 לשם החוק, גם של קבוצת הארבעה. בבקשה. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת בל"ד ושל חברי הכנסת דניאל בן-סימון, עמיר פרץ, איתן כבל וגאלב מג'אדלה לשם החוק לא נתקבלה. 43 בעד, 70 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגויות לא נתקבלו. אני עובר למס' 5, להסתייגויות על שם החוק, של חברי הכנסת יעקב כץ, אורי אריאל,

אשר אינו בעל יכולות כמו יושבי-ראש ועדות, ולא להפריע לי בקיום ההצבעה. אני לא רוצה שתצא מתחת ידי שגיאה לכאן או לכאן. זה הכול. ולכן אין הסתייגויות שנתקבלו, אלא הצורך שלנו לברך את האמא החדשה, שהיא דוקטור, והיא חברת הכנסת, והיא אמא חדשה, עינת וילף, אשר הצטרפה אלינו. ברכות רבות על הולדת הבן, בשם הכנסת כולה. רבותי, אנחנו מצביעים על שם החוק כהצעת הוועדה. אדוני היושב-ראש. כן, אדוני. השאלה אם תמורת כל ההסתייגויות שהוסרו יש הסכם בין הממשלה לאיחוד הלאומי.

ההסתייגות שלהם לעניין זה, הם ביקשו להוריד את ההסתייגות לעניין שם החוק.

אנחנו עוברים להצביע על שם החוק. אני עושה לאט-לאט רק על הראשון. אחרי זה נתחיל ללכת יותר מהר. נא להצביע כהצעת הוועדה על שם החוק.

מי נמנע? נא להצביע. שם החוק, כהצעת הוועדה,

68 בעד, 44 נגד, אין נמנעים. אני קובע ששם החוק, חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 2012, אושר על-ידי המליאה. רבותי, אנחנו עוברים למטרת החוק. יש לנו הסתייגות לסעיף 1 של קבוצת מרצ וקבוצת קדימה, ביד? רק על לחלופין ד' אנחנו רוצים להצביע. יפה, קבוצת קדימה וקבוצת מרצ אותו דבר. חבר הכנסת אורון, האם אתה מוותר על ההסתייגויות? רק על לחלופין ד' אתה רוצה להצביע? כי כך רוצה קדימה. ההסתייגות היא משותפת. עמוד 2. לחלופין ד' זה רק קדימה. לחלופין ג', כן? לחלופין ד' זאת קבוצת קדימה. אדוני היושב-ראש, בוא נתקדם עוד קצת. זו שעת בוקר מוקדמת. חבר הכנסת, אמרה לי קדימה שהם מוותרים עד לחלופין ד'. אתה מבקש להצביע על כולם.

כבר התעייפת,

משמעותן ביטול חוק ההסדרים בעתיד, אני הבנתי גם לפני שאמרת לי מה משמעותן. אני שואל אותך רק שאלה אחת, להצביע?

אז אני מבקש, הואיל והיא משותפת, מצביעים על כל ההסתייגויות. קדימה שותפה להסתייגות. האם אדוני מסכים שנצביע על-ידי הרמת היד? אוקיי. מי בעד הסתייגות לסעיף 1 של קדימה ושל מרצ, ירים את ידו. תודה. נא להוריד. מי נגד? תודה. נא להוריד. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 1 לא נתקבלה.

לחלופין א'. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? ההסתייגות לחלופין א' של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 1 לא נתקבלה. תודה. לא נתקבלה. לחלופין ב'. מי בעד, ירים את ידו.

רבה.

ההסתייגות לחלופין ב' של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 1 לא נתקבלה. תודה. לא נתקבלה.

מי בעד, ירים את ידו.

מי נגד? ההסתייגות לחלופין ג' של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 1 לא נתקבלה.

לא נתקבלה. לחלופין ד' אני עובר להצבעה אלקטרונית. רבותי חברי הכנסת, את לחלופין ד' קבוצת קדימה מציעה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה

סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. 68 בעד, 42 נגד, אין נמנעים. סעיף 1 אושר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לפרק ב', שהוא פרק התקשורת. מה עם ההסתייגות של אורי אריאל? הוא ביקש להסירה. אפשר לדעת תמורת מה? אתה יכול לשאול את אורי אריאל בכל רגע. לא לא, את ראש הממשלה. לא את אורי אריאל, את ראש הממשלה. חבר הכנסת

רציתי להזכיר לך, בתור יושב-ראש לשעבר של ועדת הכנסת, שעל הממשלה חובה להודיע על הסכמים לפני ההצבעה. ועדיין יש זכות לשאול את המליאה. אמרתי לך שלא תשאל? בבקשה, אני מבקש.

אדוני ראש הממשלה, לא, גש למיקרופון. ביקשת לשאול? אתה צועק מהמקום שלך. תבקש לשאול, מייד הייתי נותן לך. אני ביקשתי, והוא לא נתן לי. כי הוא התפרץ לדבריך, חבר הכנסת חיים אורון. שמתי לבי, חבר הכנסת בר-און. אדוני ראש הממשלה ושר האוצר, אנחנו שואלים, האם הובטחה לסיעת האיחוד הלאומי בפרט ו/או למישהו אחר מחברי הכנסת איזו הבטחה שלא בא זכרה בהודעה שלכם לכנסת, תמורת הצבעתם בחוק התקציב או בחוק המדיניות הכלכלית? תודה רבה. נא לשבת. כן, בבקשה. האם, למיקרופון, חיים אורון, בבקשה. הממשלה ניסתה להונות את הכנסת באשר להסכמים עם מפלגות הקואליציה, אבל בהסכם, לא לא, אני מבקש לתקן. על-פי בקשתך, היועץ המשפטי לכנסת נכנס בעובי הקורה. היא לא ביקשה להונות, הוא אמר שהיה מוטב שהכנסת תקבל את הפרטים המלאים, על מנת לא לשים בפניה מכשול, אבל אל תאמר, אני חוזר בי, תודה רבה. ואני משתמש בשפתך.

ריח רע, שעדיין לא נמוג, שרוי פה בעקבות מה שקרה אתמול ושלשום. זה מדויק?

לא. שאני אמרתי. הוא שאל שאני אמרתי, אני לא אמרתי על זה מדויק. היות שאני דואג לריח הרע שנמצא פה, אני מבקש שהממשלה תודיע שאין שום הסכם, ושכל מרכיבי הקואליציה, בעיקר מפלגת העבודה, יודעים שאין כל הסכם ואין שום מתת לאיחוד הלאומי בגין שינוי עמדתו פתאום בתקציב מאופוזיציה לחלק מהקואליציה. תודה רבה.

להבהיר, אדוני היושב-ראש,

רק רגע, אנחנו לא יכולים שכל אחד, הם ביקשו. יושב-ראש סיעה ומותר לי לדבר, ראש סיעה, בבקשה, חבר הכנסת טיבי. זו פעם אחרונה, דרך אגב. בהמשך היום לא אתן יותר. אתם תאמרו דברים ברורים, שר האוצר. תקשיב למה שאני הולך להגיד, אדוני. אני מקשיב כל הזמן. תודה רבה. השאלה מופנית לראש הממשלה ולשר האוצר. האם נכון שבשיחות שהתנהלו עם האיחוד הלאומי התייחסתם לבניין המכונה "בית יהונתן", שלא ייאטם, מה זה, המכונה, זה לא השם שלו. בסדר, זה גם התמורה, אתה צודק. אוקיי? האם הבניין הזה ואי-אטימתו או הריסתו הוא חלק מהתמורה, נוסף על העברת תקציב לבניינים בהתנחלויות בשטחים הכבושים?

אדוני שר האוצר, תשובה שתהיה חד-משמעית לגבי כל העניין. בוודאי, בוודאי. רק רגע, לא לדבר יותר, איש לא מדבר. אני רק רוצה לומר, שסגן השר יצחק כהן, על-פי המצווה על-פי החוק ובאישור היועץ המשפטי בדיעבד, יכול היה להגיש את אותו מסמך שהוא הגיש, שבו הוא פירט את ההסכמים שהיו בעבר, בלי לפרט את ההסכמים ואת סכומם. היועץ המשפטי לממשלה קבע שהדבר הזה הוא חוקי, אבל הדבר הזה אינו ראוי. היה פה גם שר שהיה שר תורן. גם הוא רצה לדעת האם כך צריך לנהוג או לא. מבחינת החוקיות, חבר הכנסת אורון וחבר הכנסת בר-און, הדבר חוקי, כך קבע היועץ המשפטי. הוא רק אמר שהוא חושב שיתר פרטים תמיד יותר טוב. עכשיו לשאלה הספציפית. שר האוצר, בבקשה. מה הוא יודע על "בית יהונתן"? בר-און, אתה שואל שאלה, ואחר כך שואל אותו מה הוא יודע.

הוא עונה, על אחריותו. אם הוא ייכשל בלשונו, אני מתאר לעצמי שיהיה מי שיקרא אותו לסדר. ואם יתברר אחרי ההצבעה שניתנה אינפורמציה מוטעית לכנסת? זאת שעת שאלות, אדוני היושב-ראש? זאת שעת שאלות.

עכשיו הוא צריך לענות. שאל שאלה, הוא שאל האם זה תלוי בזה, האם אמרו לו: לא נאטום את אחד הבתים, וכתוצאה מזה תצביעו בעד, אני אענה על שלוש השאלות. שאלה לגיטימית.

קודם כול, גם אתה ציינת: שאלתי מופנית לראש הממשלה או לשר האוצר. עכשיו אני אומר לכם מהדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו עוד דבר. ראש הממשלה יכול להטיל על כל אחד משריו את חובת התשובה, והיא מחייבת אותו. זה הכול. השר, אדוני היושב-ראש, חבל על הזמן. ראש הממשלה אמר לי: שר האוצר יענה.

אני משיב בשמי ובשם ראש הממשלה ובשם הממשלה כולה. ראשית, ההסכמים הקואליציוניים היחידים שהוזכרו בהודעת סגן שר האוצר זה המשך של ההסכמים מכינון הממשלה, מהתקציב הקודם, וליתר ביטחון הודענו בדיוק שהסעיפים הללו נמשכים, וגם ציינו באילו סעיפים, לפי הנחיית היועץ המשפטי לאוצר, ואני מבין שגם היועץ המשפטי של הכנסת אישר שזו הודעה כשרה וחוקית. לא, אין הסכמים נוספים. חוקית, חוקית. חבר הכנסת חנין, חוקית. כשר אבל מסריח. הוא לא דיבר על כשרה ולא כשרה, הוא דיבר על חוקית. אין שום הסכמים קואליציוניים נוספים, לא קואליציוניים. לא לגבי "בית יהונתן" ולא לגבי שום סעיף אחר, כשר,

כן היו דיבורים שלי עם חברי כנסת רבים מהאופוזיציה, גם מקדימה, גם מהסיעות הערביות, גם מהאיחוד הלאומי, וביקשתי מהם להשתדל לתמוך בחלק מההסתייגויות ובחלק מהתקציב על בסיס המדיניות של הממשלה עד כה, מה הבטחת?

אתה לא סומך עלי? ואני, אתה לא סומך עלי? ואני, אדוני היושב-ראש, את לא סומכת עלי? ואדוני היושב-ראש, אני חושב שנכון יעשו כל חברי הכנסת מהאופוזיציה אם יתמכו בתקציב הזה, חבר הכנסת, כי הוא תקציב טוב גם לעתיד. כבוד שר האוצר, אני כבר קצת מבולבל, אני רוצה לדעת, פשוט, שאלה שהיא לפי חוק-היסוד. שואלים אותך, האם יש איזה הסכם שקשור להצבעה? אין שום הסכם, תודה רבה. לא בכתב ולא בעל-פה. תודה רבה. כל שאר הדברים, תכנס ישיבת עיתונאים, תסביר להם עם מי הלכת, עם מי יצאת, איפה אכלת. כל הדברים האלה לא מעניינים אף אחד מאתנו.

היה משא-ומתן, למה, חבר הכנסת,

אני כמה שבועות יותר ממך בכנסת, אבל שאלתי את השאלה בדיוק כמו שמגלי היה שואל אם היה יושב פה. מה קרה לכם? בדיוק כמו שהיה שואל יצחק כהן. רבותי חברי הכנסת,

חד-משמעית, אמרה: פרט להסכמים שהיא הניחה על שולחן הכנסת בדרך שהניחה, שהיא גלויה ושקופה, שכן כל אחד יכול לגלותה, אם כי היה בה כתב חידה, אבל החידה ניתנת לפתרון, אין הסכמים אחרים. בזה נגמר העניין. בסוף, אם יתברר שהאינפורמציה שהוא מסר, אם יתברר, כל ההצבעה על התקציב בטלה. חבר הכנסת מוחמד ברכה, "אם יתברר" כשיתברר, למה לך? כשיתברר, יתברר מה קורה. שההצבעה, אדוני רוצה, מה אתה רוצה, שאני אתן pre-rulling לכאן או לכאן? לא, לא, אדוני, הסתכל, חבר הכנסת ברכה, הסתכל בחוק, הם חייבים לומר. אם יתברר שאמרו לא נכון, אדוני ידע איך לפעול.

בעניין זה תעזור לברכה, הוא כלכלן, הוא איש מלא, אבל במשפטים עדיין הוא עוד לא בקי בכל הפרטים. יש לך יועץ משפטי בסיעה שלך, חבל על הזמן. תודה רבה. הוא לא דיבר לגבי ההבטחות מהרזרבה. תודה רבה. ברור, אמרתי חד-משמעית. כבוד השר, הואיל והרבית לאחר מכן במתן דוגמאות, האנשים לא הבינו בסוף האם כן או לא. אמרת בצורה ברורה, בזה נגמר העניין. אנחנו עוברים להצביע, חבל שלמיקרופון אין פוליגרף, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לפרק ב': תקשורת. אנחנו עוברים לסעיף 2(1). שר התקשורת משה כחלון מסתייג לסעיף 2(1). מי בעד הסתייגותו? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הסתייגות הממשלה. בבקשה. איך שר מסתייג,

זו הסתייגות נגד הכנסת. לא להפריע לי.

אולי אתה לא יודע, קשה לי להוציא אותך בזמן הצבעה, אבל אני לא אהסס. מנפלאות הממשלה.

אני קובע שההסתייגות הראשונה שהוגשה על-ידי שר התקשורת התקבלה, אדוני השר. אנחנו עוברים לעמוד הבא, כן, אנחנו עוברים לסעיף 2(2). לסעיף 2(3) עד (5) אין הסתייגויות. לסעיף 2(6) קבוצת קדימה מציעה. בעמוד 96, לסעיף 2(2) קבוצת בל"ד, קבוצת חד"ש וקבוצת רע"ם-תע"ל מציעות. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. תודה. מי נגד? תודה.

הראשונה של קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לסעיף 2(2) לא נתקבלה. ההסתייגות לא נתקבלה. הסתייגות 10. קבוצת בל"ד, קבוצת חד"ש וקבוצת רע"ם-תע"ל מציעות. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. תודה. מי נגד? תודה. ההסתייגות השנייה של קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לסעיף 2(2) לא נתקבלה. לא נתקבלה. 11, קבוצת בל"ד, קבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל מציעות. מי בעד, ירים את ידו. תודה. מי נגד?

לסעיפים 2(3) עד (5) אין הסתייגויות. לסעיף 2(6), קבוצת קדימה, אלקטרוני. נא להצביע. עמוד 97, הסתייגות 13, לסעיף 2(6),

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה לסעיף 2(6) לא נתקבלה. 40 בעד, 68 נגד, אין נמנעים.

הסתייגותו של שר התקשורת לסעיף 3 נתקבלה. עכשיו אנחנו עוברים לקבוצת קדימה, הסתייגות מס' 15. להסיר.

ובכן, לסעיף 3 התקבלה הסתייגות. אני מאשר את סעיף 3 עם ההסתייגות. נא להצביע. מי בעד הצעת הוועדה, כולל ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? אדוני היושב-ראש, גם ועדת הכלכלה,

כהצעת הוועדה ועם ההסתייגות שנתקבלה,

68 בעד, 39 נגד, נמנעים אין. אני קובע שסעיף 3 התקבל, כולל ההסתייגות, כן, חבר הכנסת בר-און, התקבל, כולל ההסתייגות.

זה דבר מובן מאליו שיושב-ראש ועדת הכלכלה, שהיה צריך להודיע, בהינתן שעברה הסתייגות, מה קורה עם החוק מבחינתו,

אני מחויב לשאול אותו רק לקראת קריאה שלישית, אבל שאלתי אותו. איננו. לכן מייד פניתי ליושב-ראש ועדת הכספים, שהוא האחראי הכולל לכל הוועדה. איפה זה כתוב? אני רוצה רק לומר לך, קודם כול, אם אתה רוצה לדעת איפה זה כתוב, איפה שכתוב, אני אומר לך איפה כתוב. גם הוא לא פה.

אני אומר לך איפה זה כתוב, כתוב שרק בקריאה שלישית אני צריך לשאול אותם, אז נא, אבל אני, לפנים משורת הדין,

שמעתי, תודה. שב. אני מודה לך שהפנית את תשומת לבי לדברים שאני פעלתי לפי ראשך.

לפנים משורת הדין, זה רק עניין של פרוצדורה. נכון, ואני רציתי להקפיד. גם לממשלה מותר לאשר את ההסתייגות. בוא אני אומר לך. תראה את סעיף ב'. סעיף א', יושב-ראש הוועדה, אם הוא אומר, יכול לקום שר ולעשות זאת. בחוק התקשורת הראשון אנחנו עשינו זאת עם חבר הכנסת פורז, כשהייתי שר התקשורת. כבר עברנו הכול. עכשיו אנחנו עוברים לסעיפים,

אושר סעיף 3 לפי הצעת הוועדה, 68 בעד, 39 נגד, אין נמנעים. עבר סעיף 3, כולל ההסתייגות. אנחנו עוברים לסעיפים 4 ו-5, שלגביהם אין הסתייגויות. סעיפים 4 ו-5. מצביעים על סעיף 4 ו-5, שלהם אין הסתייגויות, לפי הצעת הוועדה. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? סעיפים 4 5 נתקבלו. 69 בעד, 39 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיפים 4 ו-5 עברו כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים עכשיו, יושב-ראש ועדת הכלכלה מבקש, אני רואה. אני מבקש ממך לעמוד על משמרתך. רבותי, פרק ג': תעסוקה. לסעיף 6(1) עד (3) אין הסתייגויות. לסעיף 6(4) מבקשות קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד, וקבוצת רע"ם-תע"ל להסתייג. מי בעד, ירים את ידו. הצבעה אלקטרונית. אתה רוצה אלקטרוני? הכול אלקטרוני. חבר הכנסת ברכה, אתה תרכז לי את המערכת ההיא. כל פעם שאתם רוצים אלקטרוני, תודיע לי מייד, ויהיה אלקטרוני. חבר הכנסת ברכה מבקש להצביע אלקטרונית. אנחנו מצביעים על ההסתייגות בעמוד 98, פרק ג': תעסוקה, הסתייגות 16, בהצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש,

38 בעד, 69 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. הואיל ולא נתקבלו הסתייגויות לסעיף 6, אנחנו מצביעים על סעיף 6 כנוסח הוועדה. נא להצביע: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? כנוסח הוועדה. סעיף 6, כהצעת הוועדה, נתקבל. 69 בעד, 39 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 6 עבר כהצעת הוועדה.

אנחנו עוברים לסעיף 7. קבוצת חד"ש, בל"ד ורע"ם-תע"ל, מי שבעד, ירים את ידו. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת בל"ד וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לסעיף 7 לא נתקבלה. ההסתייגות לא נתקבלה. סעיף 7, אני מצביע עליו כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. סעיף 7, כהצעת הוועדה,

כל הצבעה על סעיף בנוסח הוועדה היא אלקטרונית. 66 בעד, 38 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 7 עבר כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לפרק ד': ביטוח לאומי. יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה פה. אנחנו עוברים לסעיף 8(1), קבוצת מרצ וקבוצת קדימה מבקשות למחוק את הסעיף. מסירים.

תודה רבה. לחלופין, הערה: הסתייגות זו היא הסתייגות תקציבית. האם אתם רוצים להצביע על החלופין?

מסירים את שתיהן. חברת הכנסת יחימוביץ אינה נוכחת, לכן לא נצביע. מעניין למה היא לא נוכחת, מה היא קיבלה. גם פה וגם שם, חברת הכנסת יחימוביץ. לא ראיתי דבר כזה. גם בקואליציה וגם באופוזיציה. חבר הכנסת יואל חסון, אתה רוצה להפסיק עכשיו את ההצבעה ונדבר על שלי יחימוביץ? כמה זמן אדוני מציע להקציב לדיון?

בוא נחפש אותה.

לך לחפש אותה. אולי תעזור לי לחפש אותה. תודה רבה. אנחנו עוברים להסתייגות 20, לאותו סעיף, של קבוצת חד"ש, להצביע אלקטרונית? קבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל וקבוצת בל"ד. ההסתייגות היא תקציבית, אתם צריכים 50 חברי כנסת שיצביעו בעדה. נא להצביע. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת

אולם 63 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. אין הסתייגויות בתוקף לסעיף 8, ולכן נצביע על סעיף 8 כנוסח הוועדה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

כנוסח הוועדה. סעיף 8, כהצעת הוועדה, נתקבל. 68 בעד, 35 נגד, נמנעים, אין. אני מבקש שמנכ"ל הכנסת יפתח שם אשנב למבוקשים, לחיפוש קרובים. כל מי שרוצה לדעת איפה נמצא מישהו, יש דוכן ליד הקפה לחיפוש קרובים וישאלו איפה זה ואיפה ההוא. נא לא להעיר הערות במליאה. ובכן, 68 בעד, 35 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 8 אושר כנוסח הוועדה.

אנחנו עוברים לסעיף 9. לסעיף 9 יש הסתייגויות של קבוצת הארבעה בלבד. קבוצת הארבעה, האם אתם רוצים להצביע?

מי בעד, ירים את ידו. הסתייגות מס' 25 של חברי הכנסת דניאל בן-סימון, עמיר פרץ, איתן כבל וגאלב מג'אדלה לסעיף 9(א) לא נתקבלה.

אנחנו בעמוד 100, הסתייגות 26, של קבוצת מרצ וקבוצת קדימה. חבר הכנסת פלסנר? מסירים. מסירים תודה רבה. סעיף 9(ב), קבוצת הארבעה, קבוצת מרצ וקבוצת קדימה מבקשות למחוק את הסעיף. להצביע? את 26 למחוק, 27 להצביע. את 26 למחוק, מחקנו. 27 להצביע אלקטרונית. אלקטרונית. תודה רבה. רבותי, נא להצביע על סעיף 9(ב), הסתייגות 27 של קבוצת הארבעה, קבוצת קדימה ומרצ. נא להצביע.

מי נגד? ההסתייגות של חברי הכנסת דניאל בן-סימון, עמיר פרץ,

39 בעד, אולם 66 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. דרך אגב, הסתייגות זו היתה בדיוק כמו 8(3), ולכן, צריכים היינו להצביע,

ובכן, סעיף 9, כנוסח הוועדה, אושר בקולותיהם, אלה היו ההסתייגויות. תודה רבה לך,

גברתי המזכירה, בשביל זה את פה. הואיל ואין הסתייגויות, אנחנו מצביעים על סעיף 9 כנוסח הוועדה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? סעיף 9, כהצעת הוועדה,

ברוב של 67 נגד 34, באין נמנעים, אושר סעיף 9, כנוסח הוועדה. ובכן, לסעיף 10 יש לנו הסתייגות של קבוצת הארבעה, קבוצת מרצ וקבוצת קדימה, המבקשת למחוק את הסעיף. מורידים. קדימה מורידה, אתה רוצה להצביע? מורידים, תודה רבה. לסעיף 10 יש הסתייגות של קבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל וקבוצת בל"ד. נא להצביע בהרמת יד. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת בל"ד לסעיף 10 לא נתקבלה.

לא נתקבלה. מס' 29 לסעיף 10 קבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל, קבוצת בל"ד, אנחנו הצבענו. עכשיו אנחנו צריכים לעבור לעמוד 101. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 30 בעמוד 101. אנחנו מסירים. מסירים. מרצ, אתה לא רוצה? לא.

אלקטרונית או ביד? אנחנו מסירים אותה.

כן. מסירים. חד"ש-תע"ל. לא מסירים. אנחנו מצביעים אלקטרונית או ביד? אמור לי.

נא להצביע על סעיף 30, הצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד?

זאת הסתייגות. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת בל"ד ושל חברת הכנסת שלי יחימוביץ לסעיף 10 לא נתקבלה. אם ההסתייגות תתקבל, נראה אם היא התקבלה ב-50. 37 בעד, 65 נגד.

אני קובע שסעיף 10 אושר, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 11, הסתייגות של שר האוצר. אדוני שר האוצר, אתה מבקש להצביע על ההסתייגות.

הסתייגות של שר האוצר לסעיף 11, כמופיע בעמוד 101, בהסתייגות 31. מי בעד? זה שמי. שמי, שמי. אנחנו מבקשים שמי. הבנתי. הצבעה זו, בהתאם להסכם יש עשר הצבעות שמיות. עשר פה ועשר שם. כרגע אני דן רק בחוק הזה. עשר הצבעות שמיות, זאת ההצבעה הראשונה.

זה הצעה של משרד האוצר,

כן, שר האוצר מסתייג. הוא מסתייג מעצמו? לא, לא, הוא מסתייג מעצמו, כן. ייתכן מאוד, חבר הכנסת ברכה,

שהוועדה בהסתייגות לא אישרה את נוסח הממשלה, ולכן הממשלה מבקשת היום להסתייג ולחזור לנוסח המקורי. חשבת על זה? חבר הכנסת ברכה, הגיע הזמן שתהיה בממשלה, ואז תראה איך הממשלה מסתייגת מעצמה. אדוני, אבל היא לא מסתייגת מעצמה. הם הציעו הצעה, הוועדה קיבלה החלטה אחרת, והם מבקשים להסתייג, זה הכול. נדמה לי שלממשלה יש רוב בוועדת הכספים. בוועדת הכלכלה, סליחה. זה כבר עניין קואליציוני פרלמנטרי. זה לא עניין חוקתי. אתה רוצה להבהיר, תבהיר, בבקשה. הנה, יבהיר לך, אם כי זה לא משנה. שר האוצר יכול להסתייג על מה שהוא עצמו עשה.

אפשר, אדוני היושב-ראש? פשוט כדי לא לשים מכשול בפני עיוור, לחברינו מן האופוזיציה, ברצוני להבהיר, לאחר שקיימתי גם שיחת הבהרה עם יושב-ראש ועדת הרווחה והבריאות, שמדובר בסעיף שהוא הטבה לציבור. הסיבה שהוא לא נכנס לנוסח החוק היא שהוועדה סיימה את דיוניה וגם הצביעה על רוויזיה, ולכן נוסח החוק למעשה רק אז הסכים משרד האוצר להביא את ההטבה, וזה בא כהסתייגות.

אפשר להצביע על זה שמית, אין לנו בעיה, רק תדעו שזה הטבה לציבור. חבר הכנסת ברכה, בדמוקרטיה המפוארת שלנו, שהיא דמוקרטיה

יכולה הכנסת לבקש מהממשלה, או אפילו לחייבה, לשנות את תוכניותיה. בשביל זה הכנסת קיימת. לתפארתנו.

דווקא אני רואה את זה בחיוב רב. ובכן, רבותי, נגמר. נגמר. כל הספר הזה הוא נגד הכנסת. טוב, זה עניין אחר. כל חוק ההסדרים הוא נגד הכנסת. זה נכון, חבר הכנסת ברכה, אבל הציבור ישפוט. כנראה בבחירות הבאות הוא יחליט אם הוא הסכים או לא. רבותי, אדוני היושב-ראש, שמעתי. אתה רוצה להשיב? אנחנו השתכנענו. השתכנעתם ורוצים להצביע? לוותר על השמית. לוותר על השמית. ובכן, חזרו בהם. אני לא מחשיב את זה כשימוש. בבקשה. ההסתייגות היא של שר האוצר. זה נכון. הוויכוח היחיד שקיים עם חברי אלקין, מה זה הציבור. ההצעה שמובאת פה מפחיתה את ההכנסה של הביטוח הלאומי תמורת הורדת התקרה של השכבות הכי חזקות. זה מה שמוצע פה. העלו את זה יותר, לקחו מהשכבות החזקות פי-תשעה, אתם מציעים לרדת, פי-חמישה. אם הציבור זה השכבות החלשות, אתם צודקים, אם הציבור זה הכנסות הביטוח הלאומי, אתם לא צודקים. זה לצורכי הבהרה בכלל. לכן אני מבקש הצבעה שמית, ונראה איך כל אחד מצביע. למה, רבותי, פה אני לא יכול לקיים דיון עם האופוזיציה. חבר הכנסת אלקין, אתה בוודאי מסכים להצבעה שמית, אם הוא רוצה, חבר הכנסת פלסנר, בסדר, אנחנו מתואמים. תודה רבה. אני לא רוצה להביא מכשול בפניכם. הקואליציה אדישה לצורת ההצבעה, היא מכבדת את ההסכם בכל מה שקשור לעשר הצבעות. אם אתם מסכימים, הצבעה שמית, גברתי מזכירת הכנסת, נא לבצע הצבעה שמית. הסתייגות לסעיף 11, של שר האוצר שטייניץ, המצוינת כמס' 31 בהסתייגויות, נא להצביע שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, נגד רוחמה אברהם-בלילא, נגד עפו אגבאריה, נגד רחל אדטו, נגד יולי יואל אדלשטיין בעד יעקב אדרי, נגד יצחק אהרונוביץ, בעד אורי אורבך, בעד אני טעיתי, וההצעה הזאת מורידה העלאה גדולה יותר שהוועדה עשתה. אני טעיתי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) חיים אורון, בעד זבולון אורלב, בעד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, אינו נוכח דניאל אילון, בעד רוברט אילטוב, בעד דליה איציק, בעד מיכאל איתן, בעד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח זאב אלקין, בעד חיים אמסלם, בעד אלי אפללו, בעד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, בעד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, בעד זאב בוים, בעד אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, בעד רוני בר-און, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו משתתף בהצבעה אהוד ברק, בעד אילן גילאון, בעד גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, בעד אברהם דיכטר, בעד דני דנון, בעד ניצן הורוביץ, אינו נוכח יצחק הרצוג, בעד דניאל הרשקוביץ, בעד מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, בעד עינת וילף, בעד יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב, בעד אורית זוארץ, אינה נוכחת חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, בעד דב חנין, אינו נוכח יואל חסון, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, בעד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, בעד חיים כץ, בעד יעקב כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, בעד סופה לנדבר, בעד גאלב מג'אדלה, בעד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שלמה מולה, אינו נוכח שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, בעד אברהם מיכאלי, בעד אנסטסיה מיכאלי, בעד אלכס מילר, בעד סטס מיסז'ניקוב, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד דן מרידור, בעד משולם נהרי, בעד אורית נוקד, בעד לאה נס, אינה נוכחת סעיד נפאע, אינו משתתף בהצבעה בנימין נתניהו, בעד חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא, בעד חמד עמאר, בעד ציון פיניאן, בעד יוסי פלד, בעד יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד דוד רותם, בעד ראובן ריבלין, בעד כרמל שאמה, בעד יובל שטייניץ, בעד מאיר שטרית, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בעד שלום שמחון, בעד ליה שמטוב, בעד עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, אינה נוכחת אני מודיע, רבותי, הואיל ולא הבינו אנשים, באופן יוצא דופן אני מאפשר, אני הייתי אומר, חברת הכנסת רוחמה אברהם מבקשת לשנות את הצבעתה. רשמתי לפני. לא מאפשר, פה אני כן. אותו הדבר, אדטו, כל אותם אלה שלא הבינו על מה מצביעים. אל תפיל את זה, לא הבינו, חשבו שמדובר בדבר אחר. הם רוצים לרשום שהם טעו, והם רוצים לשנות. אני אומר: רשמתי לפני, לא משנה. לא משנה את ההצבעה. נא להקריא את שמות אותם אלה שלא קראת, כי אחרת אנחנו יכולים לשבש בעתיד הצבעות של הכנסת. (קוראת

אריאל אטיאס, בעד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע אינו נוכח אורי אריאל, בעד מיכאל בן-ארי,

מסעוד גנאים, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח יצחק וקנין, בעד אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, נגד דב חנין אינו נוכח יואל חסון, אינו נוכח ישראל חסון, בעד אחמד טיבי,

יחימוביץ, אינה נוכחת אליהו ישי, אינו נוכח אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד ישראל כץ, בעד ציפי לבני אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, בעד אביגדור ליברמן, בעד מנחם אליעזר מוזס, בעד שלמה מולה, אינו משתתף בהצבעה שאול מופז, בעד לאה נס, בעד חנא סוייד, אינו נוכח גדעון סער, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ,

אברהים צרצור, אינו נוכח מאיר שטרית, בעד סילבן שלום, אינו נוכח רונית תירוש, בעד ובכן, רבותי, פרט לשר הפנים, האם יש מישהו שנמצא באולם ולא הצביע? ירים את ידו.

אליהו ישי, בעד יש מישהו באולם שלא הצביע ומבקש להצביע? יש מישהו?

נא להביא לפני את תוצאות ההצבעה ונא לצלצל. נא לצלצל, כדי שידעו כולם שהם צריכים לבוא ולחדש את ההצבעות. חבר הכנסת כץ, כל מה שרצו לבקש בהצבעה זו זה להביע הערכה ליכולת שלך לשכנע את האוצר בדברים טובים.

רבותי, תוצאות ההצבעה לסעיף 11, הסתייגות מס' 31, של שר האוצר יובל שטייניץ: בעד, 97, נגד, 7, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגותו של שר האוצר נתקבלה. נא לשבת, רבותי. נא להודיע לי מתי עברו חמש דקות מהצלצול.

יכול לשרת אותך. עם הצבעה כזאת אפשר להדיח יושב-ראש כנסת, תדע את זה. צריך להיזהר ממך. 97, זה לא דבר, אם לא היו מתבלבלים לא היתה הצבעה, וההסתייגות היתה מוסרת, לא היה צורך בה. היה צורך להצביע בעד, זה

הוועדה, בתוספת הסתייגות שנתקבלה, הסתייגותו של שר האוצר. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? סעיף 11, כהצעת הוועדה ועם ההסתייגות שנתקבלה, נתקבל. 57 בעד, 28 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 11 עבר, בצירוף ההסתייגות, כולל ההסתייגות, כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 12. שר האוצר מבקש להסתייג. מה זה ההסתייגויות האלה של שר האוצר? לא היה דבר כזה, אדוני היושב-ראש.

הם יסבירו לך. רבותי, נא לא להפריע לי. אנחנו עוברים להסתייגותו של שר האוצר לסעיף 12, הסתייגות 33. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. בעד, זה המשך של הקודם. לא נכון. לא לא לא, לא להטעות. רבותי, אנחנו רק מצביעים, לא דנים עכשיו על הסעיפים. אתם, כל אחד, חזקה עליו, ואני מדגיש,

שהוא יודע על מה הוא מצביע. רבותי, מספיק. ההסתייגות של שר האוצר לסעיף 12 נתקבלה. 62 בעד הסתייגותו של שר האוצר, 32 נגד. אני קובע שההסתייגות נתקבלה. על הסתייגותה של חברת הכנסת יחימוביץ לא נצביע, שכן היא אינה נוכחת באולם. לכן נצביע על סעיף 12, כהצעת הוועדה ובתוספת ההסתייגות שנתקבלה. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? שר האוצר, נא להצביע. במקרה הטלוויזיה היתה עליך אז אני ראיתי שלא הצבעת.

63 בעד, 34 נגד. אני קובע שסעיף 12 נתקבל, בתוספת הסתייגות של שר האוצר. אנחנו עוברים לפרק ה', פרק הבריאות. אדוני, אם אפשר לפני זה הודעה אישית. בבקשה. הודעה אישית? אתה מתפטר? מי הבא אחריו? דורון אביטל מסיירת מטכ"ל. אני לא אתן לכם את התענוג הזה. אבל לנו, לנו.

שמור אותי מאוהבי, משונאי אשמר בעצמי. חבר הכנסת חסון, אם אתה מבקש ישיבת סיעה,

אני מבקש להודיע שהובא לידיעתי כרגע, לאור התמיכה של האיחוד הלאומי בתקציב הממשלה, הובא לידיעתי עכשיו שחבר הכנסת אריה אלדד, שהוא חלק, ואתה עומד להקריא הסתייגות שלו בקרוב, הוא הודיע שהוא לא חלק מהסיכום וההסכמה הזאת. ואם הוא אומר שהוא לא חלק מהסיכום וההסכמה, כנראה היה איזה סיכום והסכמה. לכן אני מבקש שהדבר הזה בכל זאת ייבדק, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. כל אחד מחברי הכנסת יש לו יכולת הבדיקה. יש לנו הצהרה חד-משמעית, ובזה אנחנו ממשיכים. אינני חוזר כל דקה על-פי שמועה כזאת או אחרת. ועדת בדיקה. הוא אמר הסכם, אבל אולי יש הסכמות? חבר הכנסת נסים זאב, בשם העם בישראל,

בוקר טוב לך. חבר הכנסת נסים זאב, בשם העם בישראל, בוקר טוב לך. קיבלנו עשרות אס.אם.אסים, מה קרה לחבר הכנסת נסים זאב, חלילה האם הוא מרגיש לא טוב? כי לא נשמע קולו. אז אני מודה לך. מודה לך, יקירי. רבותי, אנחנו ממשיכים. אנחנו עוברים לסעיף 13: פרק הבריאות. קבוצת קדימה וחבר הכנסת אריה אלדד, שאינו נוכח ולכן הסתייגותו לא תישמע, האם אתה רוצה שנצביע על ההסתייגות הזאת? אנחנו יחד עם אריה אלדד, מייצגים אותו. אתה יכול בעצמך לייצג את כל עם ישראל. אנחנו מצביעים על הסתייגות 35 לסעיף 13. נא להצביע בעד ההסתייגות או נגדה.

מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה לסעיף 13 לא נתקבלה. 33 בעד, נגד 64, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגות קדימה לא נתקבלה. חברת הכנסת יחימוביץ, לא נצביע על הסתייגותה.

לא לא, בסדר. לחלופין של סיעת קדימה. איפה חברת הכנסת יחימוביץ? רגל אחת באופוזיציה רגל אחת בקואליציה. מנכ"ל הכנסת פתח משרד לכל הנפקדים, וכל אחד יכול, לחיפוש קרובים. בהמלצתו של יו"ר הסוכנות לשעבר פתחנו משרד לחיפוש קרובים.

ובכן, אנחנו עוברים להצעה לחלופין. חבר הכנסת פלסנר, כן?

נא להצביע. מי בעד?

נא להצביע, לחלופין. ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת

65 בעד נוסח הוועדה לסעיף 13, 37 נגד.

אנחנו עוברים לסעיף 14, שבו יש הסתייגות של חבר הכנסת אריה אלדד, שלא נצביע עליה משום שהוא אינו נוכח. גם לסעיף 14 יש, מה זה שכולם לא פה? מה זה? אני אמרתי: אריה אלדד. יש לך הסתייגות שלך, אז מה אתה דואג? בין כה וכה יצביעו על זה. קבוצת קדימה, אלקטרוני.

הסתייגות 38, קבוצת קדימה, לסעיף 14, נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע?

בעד ההסתייגות, 35 נגד, 61 נמנעים, אין ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה לסעיף 14 לא נתקבלה. אפשר להוסיף את ההסתייגות של אלדד בהיעדרו? 35 בעד, 61 נגד, אין נמנעים.

שהסתייגות קדימה לא נתקבלה.

לסעיף 14 אין הסתייגויות בתוקף ולכן נצביע על סעיף 14 כהצעת הוועדה ובנוסחה.

מי נגד? מי

ובכן, רבותי, 61 בעד, 38 נגד,

נמנעים. אני קובע שסעיף 14 עבר כנוסח הוועדה. טוב שאת מרגישה טוב עם עצמך.

חברת הכנסת יחימוביץ. החברתיים הגדולים,

אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. יש לנו הסתייגות נוספת, של קבוצות חד"ש, רע"ם-תע"ל, בל"ד, קבוצת קדימה, והסתייגות של חבר הכנסת אלדד, שלא נצביע עליה. חבר הכנסת יואל חסון, אולי אתה לא שומע, אתה מפריע לי בהצבעה. חבר הכנסת חסון, אני לא יכול להוציא אותך בזמן ההצבעה. חברי חברי הכנסת, סעיף 41, בהרמת יד. מי בעד? בהרמת יד, נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל, קבוצת סיעת בל"ד וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 15 לא נתקבלה. תודה.

אנחנו עוברים להסתייגות 42. קבוצת רע"ם-תע"ל, קבוצת בל"ד. מי שבעד ההסתייגות, ירים את ידו. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת

על סעיפים 16 ו-17. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? סעיפים 16 ו-17, כהצעת הוועדה.

חברת הכנסת יחימוביץ באה ולא מצביעה.

שמעתי את פלסנר. מרצ, מסירים? אין תשובה. כן. אוקיי. לסעיפים 21 ו-22 אין הסתייגויות ולכן אני מצביע על סעיפים 20 22 ועד בכלל, כהצעת הוועדה. נא להצביע. מי בעד?

מי נמנע? סעיפים 20 22 נתקבלו. 64 בעד, 40 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיפים 20 22 ועד בכלל עברו כהצעת הוועדה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לפרק ח': רשויות מקומיות. יושב-ראש ועדת הפנים נוכח אתנו. סעיף 23. קבוצות קדימה וחד"ש מציעות, אלקטרוני.

על הסתייגות 48 אנחנו מצביעים אלקטרוני. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 23 לא נתקבלה. 38 בעד, 65 נגד. אני קובע שבפרק הרשויות המקומיות הסתייגות 48 לא נתקבלה. אני מודה למי שהגה את הרעיון לספרר את ההסתייגויות, כדבר שמאוד מאוד עוזר לקיום ההצבעה. דפנה בר-ניר? ברנאי. בת פורת יוסף, תודה רבה.

אין הסתייגות בת תוקף לסעיף 23 ואין הסתייגויות לסעיף 24, לכן נצביע על סעיפים 23 ו-24 כהצעת הוועדה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? סעיפים 23 24, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 64 בעד, 37 נגד, נמנע אחד. אני קובע שסעיפים 23 ו-24 עברו, כהצעת הוועדה, בקריאה שנייה.

אנחנו עוברים לפרק המסים ואני רוצה להודיע לחברי הכנסת הנכבדים. אני מתאר לעצמי שנגמור עד השעה 13:00 את חוק ההסדרים. אני מציע שבשעה 13:00 נקיים הפסקה לשעה על מנת שחברי הכנסת יוכלו להתפלל קודם כול, וגם, פחות משעה? אה, יש הלוויה. טוב, אז תחליטו מה אתם רוצים.

חצי שעה הפסקה. אתה לא רוצה? לא רוצים הפסקה? חבל על הזמן. שמענו, גמרנו. בשעת התפילה אני אעשה הפסקה. בשעת התפילה אני אעשה הפסקה. אם יבקשו המאמינים, שיח' אברהים צרצור, אם יבקשו המאמינים אאפשר תפילה. מה קרה? חבר הכנסת חנא סוייד, אם אדוני ירצה להתפלל, גם לך אאפשר. שמעתי. די, אני לא שומע מה אתם אומרים. עוברים למסים. סעיף 25 כולו, קבוצת חד"ש מציעה. ההצבעה אלקטרונית. הסתייגות 49 לסעיף 25, של חד"ש, נא להצביע.

מי נגד?

ההסתייגות הראשונה של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 25 לא נתקבלה. 39 בעד ההסתייגות, 66 נגד. ההסתייגות לא נתקבלה. קבוצת חד"ש מציעה בהסתייגות 50. חבר הכנסת מוחמד ברכה? הצבעה.

מי בעד, ירים את ידו להסתייגות 50. תודה. מי נגד? ההסתייגות השנייה של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 25 לא נתקבלה.

אנחנו עוברים לעמוד 106. בעמוד 106 לסעיף 25(1) הסתייגות 51 של קבוצת חד"ש. מי בעד, ירים את ידו. תודה. מי נגד, ירים את ידו. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 25(1) לא נתקבלה. תודה.

לסעיף 25(2) ו-(3) אין הסתייגויות. רבותי, לסעיף 25(2) ו-(3), לאחרי סעיף 25(3) יש שתי הסתייגויות שהן שתי גרסאות. הן באות בצורת הסתייגויות. ואני אומר כך,

אנחנו מצביעים האם זה מתקבל, או מצביעים על שתי הגרסאות? אוקיי. מי יושב-ראש הוועדה? יושב-ראש הוועדה, אני רוצה להבין. אני מצביע בעד, זו גרסה 1,

גרסה 2. אם כן, רבותי חברי הכנסת, עומדות בפניכם שתי גרסאות וההצבעה תהיה אחת. מי שרוצה את גרסה א' יצביע בעד, מי שרוצה את גרסה ב' יצביע נגד. האם יש מישהו מחברי הכנסת שלא מבין מה אמרתי? לא מבינים. תסביר לי מה אתה לא מבין. אם אני לא מבין, אני יכול להסביר לך מה אני לא מבין? הבנתי. חבר הכנסת רותם, חבר הכנסת הנכבד בר-און לא מבין. הכנסת מצביעה בעקבות דיון בעל-פה? בשביל מה מניחים את הפונץ'-בננה? בשביל שיהיה להצביע או על זה או על זה. יש לך הגרסאות. הגרסאות נמצאות. פעמים רבות קרה שבאים ואומרים: אנחנו בעד גרסה 1 או בעד גרסה 2. אפשר לומר, שניהם. למשל, הממשלה הזאת יכולה להצביע בעד שתי הגרסאות. הכול היא יכולה. הבנתי את אשר אמרת. לכן אתה יכול, או לא להשתתף בהצבעה ולהצביע אחר כך נגד כל הסעיף.

אני מקבל 35,000 שקל, הבנתי. חבר הכנסת רותם,

מחרה מחזיקה אחריו ראש האופוזיציה שהוא רוצה להצביע בעד שתי הגרסאות. איך הוא יעשה זאת? תסביר לנו.

לא יכול להיות דיון כזה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, הדבר יש לו, יש חובת הנחה. שמעתי, חבר הכנסת בר-און. אנחנו נעשה אותך יושב-ראש ועדת הכנסת פעם נוספת כדי שתהיה בקי בתקנון יותר טוב. אני צריך עוד יותר, כי אני לא מכיר את זה. יש סעיף, אם אתה מתכוון אני אענה לך, אתה יודע שאני יודע לענות לך. אני מציע לך לא לשאול שאלות

יש חובת הנחה. הנייר הזה מחייב, עליו מצביעים. לא על הפרשנות שלך ושל יושב-ראש, גם לא על הפרשנות של יושב-ראש ועדת החוקה.

כל מה שאתה עושה בדיון הזה, אומר רותם ואומרת לי היועצת, שמעתי, חבר הכנסת בר-און. היועץ המשפטי לכנסת אישר את הנחת ההסתייגויות כפי שהן. חזקה עליהם, מי היועצת המשפטית של ועדת החוקה? מה הבעיה, אדוני? היועצת המשפטית של ועדת החוקה מדברת.

הכנסת, אני אאפשר לך לעזור לי. מה שיש בפנים יש, מה שאין בפנים אין, על זה מצביעים. רבותי, אומרת לי היועצת המשפטית לוועדת הכספים שאין מדובר פה בהסתייגות, אלא הוועדה באה והביאה שתי גרסאות לסעיף מסוים שהיה, והתקנון מדבר בכך.

אנחנו יכולים להצביע כפי שרציתי עד, כי כתוב לאחרי סעיף. להצביע על הסעיף בעד ונגד, אם הסעיף מתקבל נצביע על שתי גרסאות שמהן תתקבל אחת. אם זה בהתאם לתקנון, צריך לקיים דיון על-פי ההסתייגות של חבר הכנסת בר-און, כי יש פה איזה דבר שהוא מכשלה, לא מדובר בהסתייגות. אתם רוצים להצביע על הסעיף בנוסח זה או אחר. חבר הכנסת רותם, נא להסביר לנו. חבר הכנסת בר-און צודק. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת בר-און לא צודק.

אני אומנם לא מסוגל, כי הרי אני הרבה פחות חכם מחבר הכנסת בר-און. איך אתה רוצה שאני אסביר לו? אני לא מסוגל להסביר לו. הדבר נורא פשוט. הסעיף הזה בכלל לא היה במסגרת חוק ההסדרים. היתה הסתייגות שאמרו, אנחנו מבקשים להוסיף עוד סעיף. כן, אחרי סעיף 25(3). אחרי סעיף 25(3). היה שוויון קולות בין בעד ובין נגד, ולכן הבאנו למליאה את שני הנוסחים, אחד אומר לא לתקן, אחד אומר כן לתקן. זו בדיוק ההסתייגות הנכונה, וכך צריכה להיות.

הוא רוצה רק להצביע נגד שני הנוסחים. הוא יכול, הוא יכול להימנע, כבוד השר איתן, אני מעמיד דילמה בפני חבר הכנסת שהיא בלתי אפשרית. הוא אומר, אתה אומר לי אם תצביע נגד אתה בעד השני. כבוד השר איתן, אני מעמיד דילמה בפני חבר הכנסת שהיא בלתי אפשרית.

תצביע נגד אתה בעד השני. כבוד השר איתן, אני מעמיד דילמה בפני חבר הכנסת שהיא בלתי אפשרית. הוא אומר, אתה אומר לי אם תצביע נגד אתה בעד השני. השר מיכאל איתן: כבוד השר איתן, אני מעמיד דילמה בפני חבר הכנסת שהיא בלתי אפשרית.

לי אם תצביע נגד אתה בעד השני. השר מיכאל איתן: לא,

אני מעמיד דילמה בפני חבר הכנסת שהיא בלתי אפשרית. הוא אומר, אתה אומר לי אם תצביע נגד אתה בעד השני. השר מיכאל איתן: לא,

עכשיו בכלל למדנו פרק חדש בהלכות ההצבעה בכנסת.

שהיה סעיף, וועדת החוקה, חוק ומשפט חשבה שצריך לבוא עוד סעיף או במקומו סעיף, אבל היה שוויון בהצבעה. אני תמיד ידעתי ששוויון בהצבעה סימן שההצעה לא עברה, אז מה מבלבלים לנו פה את המוח? תודה רבה.

רבותי, להבדיל מכולכם, אני אחליט והחלטתי נתונה רק להכרעות משפטיות חיצוניות. אין רוב, אז זה לא עבר. חבר הכנסת רותם, אני

כן לא חכם, לא כמוך ולא כמו בר-און, אבל אתה הסברת טוב, ולכן אני צריך לקבל הכרעה. נעשה כך, קודם כול נצביע עד סעיף 25(3). אם הוא לא יעבור אין בכלל בעיה. אחרי זה אני אומר לכם מה אנחנו נעשה. קודם כול נצביע עד 25(3). אני יודע, כבר יש לי פתרון. אתה מצביע, הוא לא רוצה, לא, הוא צודק במאה אחוז. הוא נגד שתי הגרסאות. אני אצביע נגד הסעיפים. מה שאתה מבין לא מבין אפילו באמת מישהו בבית-הספר, לא מבין את החוכמה הזאת.

אני נגד שתיהן, מה אתה מעמיד לי דילמה? הוא מצביע נגד הסעיף. אני יודע מה לעשות, אני כבר החלטתי. אחרי זה ילכו לבית-המשפט המינהלי. דילמה, הוא לא יודע על מה הוא מצביע. שמעתי, אני אומר לך על מה הוא מצביע. אין ספק שיש פה התרסה כנגד לקונה, נפתור אותה, בשביל מה העניין הפילוסופי הזה שצריכים להיכנס?

אנחנו נצביע על סעיף 25 פסקאות (1) עד (3). אנחנו מצביעים כהצעת הוועדה, רותם, לפני שמתחילים "אחרי". תראו, רבותי, יש פתרון. הצבעה על סעיף 25(1) עד 25(3), כהצעת הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? סעיף 25(1) (3), כהצעת הוועדה, נתקבלו. 55 בעד, 35 נגד, אין נמנעים. קודם כול אני קובע שסעיף 25(1) (3) עבר כהצעת הוועדה. כלשון החוק. כלשון החוק זה הצעת הוועדה. עדיין לא הגעתי. רבותי, אני נולדתי בירושלים, בירושלים יש שופטים, אבל אני מבין דברים כפשוטם. יש עכשיו אחרי הסעיף הצעות. יש הצעה 1 ויש הצעה 2. אנחנו נצביע מי בעד הצעה 1, מי בעד, מי נגד. על הצעה 2, מי בעד מי נגד. מי שתקבל הכי הרבה קולות היא תהיה ההצעה שנתקבלה על-ידי הכנסת מבלי להעמיד אחת נגד השנייה, ונאפשר לחבר הכנסת בר-און להצביע נגד שתיהן. אם שתיהן יעברו מה תעשה? אם שתיהן יעברו תהיה בעיה, לא, חבר הכנסת השר איתן, אם שתיהן יעברו אעמיד אחת מול השנייה, ואז ידעו חברי הכנסת על מה הם מדברים. מה הוא יעשה, הוא ילך לכיפה אדומה, ומלא תקוות יצא אל היער. רבותי, אנחנו מצביעים עכשיו, מי בעד, מי נגד הגרסה הראשונה אחרי סעיף 23. מי שבעד גרסה א' יצביע בעד. מי שנגד יצביע נגד. גרסה א' לאחרי סעיף 25(3) נתקבלה. אתם עושים את חברי הכנסת לא רציניים, בוודאי, כי הם יצביעו אחר כך גם בעד זה,

אז הם לא יודעים על מה הם מצביעים. 85 בעד גרסה א', עשרה נגדה. עכשיו אנחנו נצביע על גרסה ב'. חזקה ש-85,

שמעתי,

אם השנייה עוברת אז, אם השנייה עוברת נדבר, בסדר? נא להצביע, מי בעד?

מי נמנע?

ב'. צריך מזג שיפוטי, צריך להיות בן-אדם סבלני מאוד. גרסה ב' לאחרי סעיף 25(3)

57 נגד, 43 בעד, גרסה ב' נפלה. אז את כל השאלות שלכם תעבירו אלי כשהיא תעבור. אתם עשיתם יפה, דרך אגב. אני מבין שזה ניסיון להשתמש בפרוצדורה כדי להגיע לאיזה תקלה. אני באמת משבח את חברי הכנסת שהם הבינו שכאשר מצביעים בעד גרסה אחת לא מצביעים בעד הגרסה השנייה. במקום חוג לתנ"ך, חוג לפילוסופיה, כבוד שר האוצר, שבו יסבירו את המהות של הדילמה שיש אצל בן-אדם בין שתי גרסאות. צריך לעשות הבנת הנקרא, אני אמרתי שלא, הצבעתי כמוך. אם אכן, תקנון. חבר הכנסת בר-און, אם אכן שתי הגרסאות היו מתקבלות, היו לסבתא שלי גלגלים.

לא יעברו שתי הגרסאות. בזה נגמר. אני סמכתי על שום השכל, ואפילו לא הייתי צריך את היועצת המשפטית. לא התקבלו. אם היו מתקבלות, באמת היינו בבעיה. היינו הולכים לחלם ושואלים אותם איפה לבנות את בית-החולים. אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת בר-און, שמעתי. אז, תציע הצעה לשנות את זה.

חבר הכנסת בר-און, אתה לא יכול, נא לשבת. העניין הסתיים. נא לשבת. לא נותן לך יותר.

כל הבג"ץ יושב ומחכה ומוכן, והכול יהיה בסדר. אדוני היושב-ראש, לגבי הסעיף הקודם שהוצבעו בו שתי גרסאות. אני רוצה לקרוא מהתקנון מסעיף 130(א) לגבי דחיית הקריאה השלישית: "(א) נתקבלה הסתייגות בקריאה השנייה או הוצבע בה על גרסאות שונות לסעיף אחד, תתקיים הקריאה השלישית בשבוע שלאחר השבוע שבו הסתיימה הקריאה השנייה, והוועדה רשאית, לפני הקריאה השלישית, להביא בהצעת החוק את שינויי הנוסח המחויבים בעקבות ההסתייגות או הגרסה שנתקבלה".

אנחנו מבקשים שלא תתקיים ההצבעה על הקריאה השלישית. אני אשאל את יושב-ראש הוועדה אם הוא מתכוון לעשות דבר,

אם הוא יבקש שבוע והממשלה לא תאמר דבר, אז אנחנו נעשה את זה בעוד שבוע. אדוני, כשקוראים סעיף בתקנון, ראוי לקרוא אותו בשלמותו. זה ברור. אני, הממשלה.

סעיף קטן (ב) אומר: "על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי נציג הממשלה, או יושב-ראש הוועדה" אז אני מבקש להעלות את זה היום ולהצביע בקריאה השלישית,

ככה אני רוצה. אני לא צריך לשמוע בקולך. תודה רבה. חבר הכנסת, אתה מצביע בעד ונגד, בלי

חבר הכנסת רותם. חבר הכנסת רותם, למרות מחשבתו, על פלסנר אני לא, פלסנר הוא בכל זאת קדנציה שנייה פה, קדנציה וחצי. אנחנו יודעים את כל נבכי, כל הדברים הטמונים בתוך התקנון. לכל פקארד יש קונטרה, נכון? ולכולם יש עמוס חכם. יש סוף. אי-אפשר, אדוני היושב-ראש, בחלק ב' של הסעיף שהוא מדבר עליו מדובר על מקרים מיוחדים, והמקרים המיוחדים לא חלים פה. איזה מקרה מיוחד חל

62, נגד, 38, אין נמנעים. לאחר ששככה הסערה מעט, חבר הכנסת רותם, אני מציע לך להשתמש בניסיון שהיה לנו כאן כדי לגרום לכך שוועדה תקבל נוסח אחד ותכריע בו. לא שמים לפני עיוור מכשול, ולא נותנים מכשירי ציד לצייד מעולה. תודה רבה. אנחנו עוברים לסימן ב', מס הכנסה. לסעיף 28(1) אין הסתייגויות. סעיף 28(2) חברת הכנסת שלי יחימוביץ, האם גברתי,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 אמרתי: עם הגרסה שהתקבלה. מה 25? אמרתי את זה. התקבל בצירוף הגרסה,

ודאי שהגרסה שנתקבלה. היושב-ראש, היושב-ראש. כן, אדוני. לא הצבעת על 26 ו-27. 26 ו-27, עוד לא הצבעתי? אני חושב שהצבעתי. אמרת: 25. אה, 26 ו-27 עוד לא הצבעתי? כדי להסיר כל ספק מלב, 25, שהצבענו עליו, הוא כולל את ההצבעה שהיתה על התוספת לאחר סעיף 25(3). ההצבעה היא על כל משמעותה כפי שהיא, אנחנו עכשיו מצביעים: לסעיף 26 ו-27 אין הסתייגויות. אני מצביע כהצעת הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. אני גם חושב שהצבעתי. נצביע עוד פעם. זה כהצעת הוועדה. רבותי, נא להצביע. סעיפים 26 27 נתקבלו. נסים, אל תפריע לי. בעד, 52, נגד, 38, ואין נמנעים. אני הצבעתי במאה אחוז. אנחנו עוברים לסימן ב', מס הכנסה. כבר שאלתי את חברת הכנסת שלי יחימוביץ על סעיף 28(2) להצביע על ההסתייגות?

בבקשה. הסתייגותה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ וקבוצת קדימה.

אלקטרוני. נא להצביע, סעיף 28(2) נגד, בעד או נמנע. ההסתייגות של חברת הכנסת שלי יחימוביץ וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 28(2) לא נתקבלה. אין להם אידיאולוגיה. אין להם, בעד, 38, נגד, 61. אני קובע שההסתייגות של קדימה וחברת הכנסת יחימוביץ לא נתקבלה. חברת הכנסת יחימוביץ,

חברת הכנסת יחימוביץ? את מלאה בכותרות ריקות מתוכן. חבר הכנסת, זה מה שאת מלאה באמת.

רבותי, אני רוצה לומר לכם שאנחנו עוסקים בהצבעה. חבר הכנסת חסון, אתה רוצה לדבר עם יחימוביץ? צא אתה החוצה ודבר אתה.

לא רוצה להיות אתה בחוץ. אז פה אל תדבר.

פה אל תדבר אתה.

לסעיף 28(2), חברי הכנסת אורי אריאל, מסיר. קבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל וקבוצת בל"ד, להצביע. מי בעד, ירים את ידו. תודה. מי נגד? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת בל"ד לסעיף 28(2) לא נתקבלה.

אנחנו עוברים לקבוצת מרצ וקבוצת קדימה, 28(3). זה שמי. אני מבקש הצבעה שמית. זה הסעיף שדוחה את מס הכנסה בשנתיים, ומרווח את מדרגות המס לשכבת הביניים.

אני מבקש להצביע על 58 ו-59 ביחד. 58 ו-59 ביחד. בסדר, אני מסכים. אני מסכים. אלקין, האם יש התנגדות בקואליציה להצבעה על שתי ההסתייגויות ביחד? אין לי בעיה.

אתה בעד. אין לי בעיה, אני רק רציתי לשאול. ובכן, אנחנו מבצעים הצבעה שמית על שתי ההסתייגויות אותן אנחנו מאחדים, זה האלטרנטיבה, רק רגע. זה במקום, גפני לא נמצא במסתייגים, הוא לא נמצא במסתייגים. לא להטעות אותי. לומר כל דבר שהוא דבר אפילו חריף, רק לא להטעות אותי. אני פה נמצא בלחצים רבים מכל הצדדים. זה מנצח על תזמורת שכל אחד הוא סוליסט. רבותי, אנחנו מצביעים על שתי ההסתייגויות מקשה אחת. אם מקבלים, מקבלים את שתי ההסתייגויות. אם דוחים, דוחים את שתי ההסתייגויות. הצבעה שמית, נא לערוך הצבעה שמית, גברתי מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, בעד רוחמה אברהם-בלילא, בעד עפו אגבאריה, בעד רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי, בעד יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך, נגד חיים אורון, בעד זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, אינו נוכח דניאל אילון, נגד רוברט אילטוב, נגד דליה איציק, בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, בעד הוא פה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) איפה טלב אלסאנע? אוקיי. זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, בעד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זאב בוים, בעד אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, נגד מיכאל בן-ארי, נגד דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, בעד אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, בעד אהוד ברק, נגד אילן גילאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד חבר הכנסת בר-און. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה גפני, בעד אברהם דיכטר, בעד דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, נגד מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, נגד יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, בעד ירדנה, (קוראת בשמות חברי הכנסת) אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, נגד יצחק כהן, נגד משה כחלון, נגד חיים כץ, נגד יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד ציפי לבני, בעד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שלמה מולה, בעד שאול מופז, בעד משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח דן מרידור, נגד משולם נהרי, נגד אורית נוקד, אינה נוכחת לאה נס, נגד סעיד נפאע, בעד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, בעד מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא, בעד חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, בעד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד דוד רותם, נגד ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, בעד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, נגד יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בעד שלום שמחון, אינו נוכח ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, אינה נוכחת נא להקריא בסיבוב שני כל מי שלא ענה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אריאל אטיאס, אינו נוכח אריה אלדד, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח יואל חסון, בעד ישראל חסון, בעד אליהו ישי, נגד איתן כבל, אינו נוכח יעקב כץ, נגד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

גאלב מג'אדלה, אינו נוכח סטס מיסז'ניקוב, נגד יעקב מרגי, נגד אורית נוקד, נגד גדעון סער, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח פניה קירשנבאום, נגד כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד נחמן שי, בעד שלום שמחון, נגד רונית תירוש, בעד ובכן, רבותי, מי מבין חברי הכנסת, פרט לחבר הכנסת אחמד טיבי,

אדוני? בעד. חבר הכנסת טיבי. האם יש עוד חבר כנסת באולם שלא מימש את זכות ההצבעה שלו ומבקש להצביע? ירים את היד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אחמד טיבי, בעד חבר הכנסת אטיאס, שהוא גם שר. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אריאל אטיאס, נגד כרמל שאמה, נגד האם יש מישהו מהנוכחים באולם שלא הצביע? תודה רבה. נא להביא לי את ההצבעה.

לצלצל.

ובכן, רבותי, אנחנו עוברים לתוצאות. ההסתייגויות, שהן היו הסתייגויות גם לסעיף 28 וגם לסעיף 29:

סעיף 29, כהצעת הוועדה, נתקבל. היו"ר ראובן ריבלין: 57 בעד, 29 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 29 עבר כהצעת הוועדה בקריאה שנייה. לסעיף 30 יש הסתייגות של קבוצת מרצ וקבוצת קדימה. אני מצביע אלקטרונית, כן? נא להצביע על ההסתייגות של קדימה ומרצ. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הסתייגות מס' 61. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת

30 בעד ההסתייגות, 59 נגדה, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. אני רוצה לומר לכם שגם לסעיף 31 אין הסתייגות, כך שאנחנו יכולים להצביע על סעיף 30 ו-31, מקשה אחת, כהצעת הוועדה. נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי נמנע. סעיפים 30 31, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 64 בעד, 34 נגד, נמנע אחד. השר אטיאס פה? כי הוא נמנע, או שמישהו הצביע במקומו שם. לא טעות, יש לי פה הצבעה, אני רק רוצה לדעת, כי אני לא רואה אותו. רבותי, אני חוזר על ההצבעה. נא להצביע פעם נוספת, כי היתה הצבעה שלא ברורה לי. סעיפים 30 31, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 62 בעד, 34 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיפים 30 ו-31 נתקבלו, כהצעת הוועדה. היה מסומן כאילו עוד פעם, זה כנראה קצר בתוך, עוד פעם, אתה ראית שהצבעתי פעם שנייה, כדי שלא תהיינה שום אי-הבנות. נא לראות את עמדתו של אריאל אטיאס בכנסת, במושבו בכנסת, לא במקומות אחרים. אבל רוחו נמצאת אתנו. זאת ההוכחה. זה שלט מרחוק, אלה כוחות עליונים, חבר הכנסת. אנחנו עוברים לסימן ג' הסדרת העיסוק בייצוג על-ידי יועצי מס. חבר הכנסת חסון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, דיברתי קודם והצגתי את העניין שבפני הכנסת, סביר להניח, לא הוצג,

בטוח: לא הוצג הסכם בין הקואליציה לבין האיחוד הלאומי. נוסף על כך,

אני מבקש להקריא לך ולכנסת ציטוט מריאיון של חבר הכנסת, השר אלי ישי, שאומר: היה הסכם ביני לבין האוצר על הצבעה בתקציב המדינה, לא הסכם אלא הבנות על כך שהמצביעים נמנעים בתקציב המדינה. הציטוט הזה אומר שמעבר להסכמים הגלויים יש הסכמים שאינם גלויים, ולכן אני מבקש, אדוני היושב-ראש, לעצור את ההצבעה, לברר ולוודא אם יש הסכמים שאנחנו לא יודעים עליהם, ואז להמשיך בהצבעה. גם הסיפור של האיחוד הלאומי, גם הסיפור של ש"ס, ביחד יוצרים תמונה לא ברורה לחברי הכנסת, ולכן יש לעצור את ההצבעה על התקציב.

אם אדוני רוצה להשיב, בהחלט,

חבר הכנסת חסון, יש להבדיל בין הסכמים שהם נמצאים בחוקה הבלתי-כתובה של מדינת ישראל לבין הסכמים פוליטיים, שהם לא שייכים לנושאים של תמורה עבור ההצבעה. הם שייכים לתקציב, אדוני. השר אלי ישי משיב. חבר הכנסת חסון, חבר הכנסת חסון, הרי בשביל זה הציבור שופט בסוף. כבוד סגן ראש הממשלה. הוא בחר להשיב לך. אני לא הייתי מחייב אותו, אבל הוא בחר להשיב לך. יואל, אני מבין את המצוקה ואת הפערים

איזה מצוקה אתה מבין?

את המצוקה של יואל ואת הרעיון ואת הניסיון כל הזמן לתקוף.

אני מבין את זה ואני מכבד את זה, אבל מה לעשות? אני מבין שאתה עוד לא היית שר, אולי תהיה פעם שר, וכששר יושב עם שר האוצר לפני התקציב, מה שידוע, באותו ליל תקציב עד הבוקר עושים סיכומים והבנות. אנחנו הקדמנו ודיברנו עם שר האוצר לפני התקציב בממשלה. כך עושה כל שר וככה גם עשיתי בממשלות שאתה חבר בהן, בקואליציה שאתה חבר בה, בממשלת קדימה ולפני קדימה, עבודה וכדומה. ישבתי עם שר האוצר ואכן סיכמנו. תמורת הימנעות שלי בממשלה נקבל סדר-גודל של למעלה ממיליארד שקל למענקי האיזון, לתוכניות הבראה, לשיפוי לרשויות המקומיות. אתם זעקתם, רק רגע, תקשיבו טוב. הנה, אני מגלה שיש הסכם. אני מגלה שיש הסכם, אז תקומו, תמחאו כפיים, תשמחו.

אז בוא, אני אומר לך שיש הסכם. היה הסכם, תקשיב טוב.

תקשיב טוב. היה הסכם לטובת השלטון המקומי, לטובת הרשויות המקומיות, מה שקיצצו הרבה שנים,

מאות מיליונים ומיליארדים מהשלטון המקומי. גם מהתקופה שלך. גם בתקופה שלך. מי קיצץ? מי קיצץ?

זה בממשלת שרון הראשונה. ממשלת שרון הראשונה פגעה בשלטון המקומי פגיעה קשה מאוד. ממשלת שרון השנייה, סליחה. וגם כשאתה היית שר הפנים לא היה הישג גדול כל כך כמו בקדנציה הזאת. הממשלה הזאת, שר האוצר הזה, יחד אתי השגנו למעלה ממיליארד שקל לשלטון המקומי, ברוך השם.

אני מגלה לך בקול רם: היה הסכם ערב ההצבעה על התקציב בממשלה, תמורת התוספת של שר האוצר, 1.2 מיליארד שקל לטובת השלטון המקומי, נמנענו אכן בתקציב הממשלה. כדת וכדין, כפי שיאה, כפי שנאה לעשות, כל שר בממשלה, להיאבק למען המשרד שלו. עשיתי זאת בממשלה, ההצבעה בממשלה, אני בכוונה אומר את זה. אני בכוונה אומר. היה הסכם, היה הסכם והיה הסכם טוב. היה הסכם טוב והסכם מצוין. 1.2 מיליארד, 1.2 מיליארד שקל לטובת השלטון המקומי. הסכם מצוין בממשלה. תמורת זה ששר האוצר הלך אתי יד ביד בעניין, יחד עם ראש הממשלה, נמנעתי בתקציב הממשלה לטובת השלטון המקומי. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, היה הסכם רשמי בממשלה ולא בכנסת. תודה רבה, תודה רבה. למה הם באוהל? למה הם שובתים? למה הוא אומר לנו עכשיו על ההסכם?

רבותי, רבותי, רבותי, קיבלנו, חבר הכנסת חסון, אנחנו קיבלנו הצהרה ברורה, ואנחנו קיבלנו אותה, והיא מחייבת, וכל הדברים שבאים ומדברים: מה יהיה ואיך נהיה בקואליציה ואיך נמשיך את הקואליציה,

למשל, סגן ראש הממשלה מרידור היה מתנה את המשך, אחרי התקציב, בהחלת החוק הישראלי על כל יהודה ושומרון, האם זה הסכם שאותו צריכים להביא בפני הכנסת?

הוא אומר את זה בכל הזדמנות בכל מקום. אמר את זה השר אלי ישי בעיתון.

יש גבול לגיחוך שאנחנו רוצים להביא בפני הציבור, עד לכאן אנחנו הולכים?

ראשי הרשויות, אם הם כל כך מאושרים? זה לא קשור, ברור שזה לא קשור. זה עוד לא הונח אפילו, החוק. למה ראשי הרשויות יושבים באוהל?

התקדמותך המטאורית בהבנת הפוליטיקה מעוררת התפעלות, אבל אני אומר לך: כל יום בממשלה מדברים על דברים. לא מתנים את זה בהצבעה. אף אחד לא התנה את זה. רבותי, אם אתם רוצים, אחרי שנסיים,

24:00,

בלילה, אני אשאיר את ערוץ-99 על המקום פה. כולכם תשבו פה ותדברו מה שאתם רוצים אל הציבור, אבל באמת יש גבול. אנחנו נמצאים בזמן הצבעה, נתתי לכל אחד מחברי הכנסת כל דבר העולה על דעתו שהוא חשוב לומר אותו. בזה סיימנו את העניין. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, ואנחנו עוברים לסעיף, אנחנו הצבענו על סעיפים 30 ו-31,

אוקיי, לגבי סעיף 32(1) יש לנו ההסתייגויות של קבוצת מרצ וקבוצת קדימה, שכן חבר הכנסת אורי אריאל הסיר את כל ההסתייגויות. מה עכשיו?

בבקשה. לגבי ההסתייגות של אורי אריאל, מכיוון שלחבר הכנסת אריאל כנראה יש איזה רומן חדש עם ראש הממשלה ועם הקואליציה, אז אנחנו נאפשר לו לא לפגוע ברומן הזה ונסיר את ההסתייגות. תודה רבה. אדוני, רק משפט אחד לגבי האמירה של שר הפנים. אני מקריא מחוק הממשלה לגבי פרסום הסכמים.

אם אכן היה הסכם, הוא צריך להימסר בכתב, ואני מבקש שתידחה ההצבעה עד שהוא יימסר בכתב. שמעתי, לא דוחה את ההצבעה. אני מפנה לחוק הממשלה, סעיף 1(א). שמעתי, תודה. הואיל ולא הבנת את מה שאמר השר אלי ישי, אני משאיר את זה למקורות חיצוניים לפרש בינינו. החלטתי בעניין זה סופית. בזה נגמר העניין. יש הצהרה של שר האוצר, הדברים שאתם מדברים בהם הם דברים שמדברים עליהם בפוליטיקה כל יום ולא מתנים אותם בהצבעה בכנסת. עד שהגיעה הממשלה הזאת. תשמע, אני את כל הפרוטוקולים אשמור וגם איפה שאני לא אהיה בעתיד, בעוד 10 15 שנה, אני אבוא פה לשבת כשאתה תהיה, כאשר יטיחו בפניך את הדברים שאתה אומר, חבר הכנסת חסון, ואז אתה תאמר: איזה שטויות אתה מדבר, והוא יאמר: אני מקריא את הדברים של חבר הכנסת חסון, אני לוקח, בטוח,

הכנסת, מרצ, אילן? אתם גם מסירים יחד אתם? תודה. אין הסתייגויות. חבר הכנסת בר-און, אתה קצת מפריע לי. לא, אני בירכתי את הממשלה, יש לה שותף חדש.

ל-32 אין הסתייגויות וגם ל-33 אין הסתייגויות. ל-34 יש הסתייגויות. אנחנו נצביע על 32 ו-33 לפי הצעת הוועדה וגרסת הוועדה. נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי נמנע. נא להצביע. סעיפים 32 33 נתקבלו. 55 בעד, 35 נגד, אין נמנעים. אני קובע ש-32 ו-33 עברו, לפי הצעת הוועדה, בקריאה שנייה.

אנחנו עוברים לסעיף 34. חברי הכנסת רונית תירוש ושי חרמש, להצביע? להצביע, אוקיי. נא להצביע. מי בעד הסתייגות 63, מי נגד, מי נמנע, נא להצביע. ההסתייגות של חברי הכנסת רונית תירוש ושי חרמש לסעיף 34 לא נתקבלה. 31 בעד ההסתייגויות, 58 נגד, אין נמנעים, הסתייגותם של חברת הכנסת רונית תירוש ושל חבר הכנסת שי חרמש לא נתקבלה. לגבי סעיפים 35 ו-36 אין הסתייגויות.

אנחנו נצביע על סעיפים 34 ו-35 ו-36 ועד בכלל, מקשה אחת, כהצעת הוועדה.

להצביע. סעיפים 34 36, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 59 בעד, 36 נגד, אין נמנעים. אני קובע: סעיפים 34 36 ועד בכלל עברו, כהצעת הוועדה, בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לפרק י': עידוד השקעות הון. אנחנו מדברים על סעיף 37(1) קבוצות חד"ש, רע"ם-תע"ל, בל"ד וחברת הכנסת יחימוביץ מציעים. על הסתייגות 64 אנחנו מצביעים אלקטרונית. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

להצביע.

של קבוצת סיעת חד"ש,

ושל חברת הכנסת שלי יחימוביץ לסעיף 37(1)

שבעה בעד, 60 נגד, 25 נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת. קבוצת מרצ וקבוצת קדימה, בהסתייגות 65 לסעיף 37(1) אדוני היושב-ראש, כל ההסתייגויות שלנו בפרק הזה מוסרות. מוסרות. אין הסתייגות.

לסעיף 37, רק רגע, שלנו. לסעיף, מרצ, אתה רוצה להצביע? זה הצבעות אלקטרוניות.

אם, אין לי שום בעיה. בכלל. הבנתי, בגלל זה ביקשתי ממך, את רוצה להצביע? חוץ מהסתייגות 79, כל ההסתייגויות שלי מוסרות. אוקיי. 79. רק רגע, רבותי.

אתם לא יכולים לנהל אתי דו-שיח בקונצרט שכולם סוליסטים, לא יכול להיות. הסוליסט, אני המנצח ואין פה סוליסטים. אתם, כולכם, פילהרמונית. רבותי, רק רגע. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות קבוצת מרצ, הסתייגות 65, אלקטרוני. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? לסעיף 37(1). ההצבעה על הסתייגות 65. ההסתייגות

38 בעד ההסתייגות, 65 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. לסעיף 37(2) (15) אין הסתייגויות. לסעיף 37(16) חברת הכנסת מירי רגב, להצביע? מסירה.

אוה, אוה, תודה רבה. המחאה והשאלה נסתיימו. הסולם לא היה ארוך, חבר הכנסת נחמן שי. גם אתה, נחמן? גם אתה, נחמן?

רבותי, אתם רוצים, אני יכול לקבוע שהישיבה תימשך מחר.

חברת הכנסת זוארץ, עוד מעט אני אפסיק. מחר תהיה כותרת: היושב-ראש הפסיק בגלל חברת הכנסת זוארץ. דיבורים כמו חול. אני דואג למירי. סעיף 37(17) ו-(18) אין הסתייגויות. סעיף 37(19), של חברת הכנסת יחימוביץ, מוסר. סעיף 37(20), פיניאן, מוסר. אמנון כהן, גם מוסר. מירי רגב, מוסר. אנחנו בעד מירי, לא להפריע. לא להפריע, חרמש. סעיף 37(21), חברת הכנסת פניה קירשנבאום, מסירה. 37(22) (26), אין הסתייגויות. לסעיף 37(27) חבר הכנסת חרמש, להצביע? להצביע. אלקטרוני?

בבקשה, נא להצביע. הסתייגות מס' 70, של חרמש, נא להצביע. מי בעד, מי נגד,

גם מירי רגב בעדי. מספיק. למה את לא מצביעה, חבר הכנסת בר-און, אתה מפריע לי בזמן ההצבעה. ההסתייגות של חבר הכנסת שי חרמש לסעיף 37(27)

37 בעד, 58 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. רק רגע, חיים, רק אני רוצה לראות עוד דבר אחד, רונית תירוש. מעל כל במה, ובהצבעה אחת, נו, אתה רואה שאפשר. שלושה חודשים. אתה רואה שאפשר. פריפריה, האם העיתונאים שמעו? הדברים לא היו מופנים ליושב-ראש, אלא לעיתונאים, ובצדק. רבותי, הסתייגות 71, של חברת הכנסת רונית תירוש, מסירה. סעיפים 37(28) (31) אין הסתייגויות. סעיף 37(32), של דניאל בן-סימון, אינו נוכח. עמיר פרץ, אינו נוכח. איתן כבל, להצביע? להצביע אותה?

אוקיי. קבוצת הארבעה, קבוצת הארבעה, נמצאת פה. קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל, קבוצת בל"ד, לסעיף 37(32), מס' 72 בהסתייגויות, נא להצביע. מי בעד?

מי נמנע? נא להצביע. אדוני היושב-ראש, יש פה תקלה. יש תקלה, המסך לא עובד. תיכף נבדוק. תסתכלו אם זה נקלט אצלה, לא נקלט.

אוקיי. ההסתייגות של חברי הכנסת דניאל בן-סימון,

מג'אדלה ושל קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת בל"ד לסעיף 37(32) לא נתקבלה. 45 בעד, בצירוף קולה של חברת הכנסת אדטו, 62 נגד.

נא לבדוק את עמדת

אנחנו נמצאים עכשיו ב-73. 38 בעד, 63 נגד, אין נמנעים. להסתייגות 74, אתה מבקש גם כן, חיים?

מוריד. 39 בעד, בצירוף קולה של חברת הכנסת אדטו. 74, מוסר. מסירים, נכון? 75 קבוצת מרצ וקבוצת קדימה? מסיר. אנחנו במס' 76. חברת הכנסת רונית תירוש, מסירה, לסעיף 37(33) (38) אין הסתייגויות. לסעיף 38, חברת הכנסת רונית תירוש,

לא סיימת 37. אין הסתייגויות.

עוד לא הגעתי, שמעתי. עוד לא הגעתי לזה. אוקיי, הסתיימו ההסתייגויות לסעיף 37. עכשיו שאלתי שאלה, ההערה שלכם נכונה, ובכל זאת אני שואל אותה: חברת הכנסת תירוש, ב-38 יש לך הסתייגות או שאת מסירה?

לכן אנחנו מצביעים על 37 ו-38. אתה יכול 39 ו-40 גם. חברת הכנסת תירוש, 39 את מסירה? מסירה. יפה. לסעיף 40 אין הסתייגויות. לכן אנחנו נצביע על סעיף 37 עד סעיף 40 ועד בכלל, כהצעת הוועדה. נא להצביע. סליחה, לא להצביע, אני עצרתי את השעון. מה הבעיה? עצרתי את השעון. תיכף אני אסביר לכם. רבותי, אנחנו מצביעים, כפי שאמרתי. סעיף 37 עד סעיף 40 ועד בכלל, כהצעת הוועדה, בקריאה שנייה. נא להצביע, מי בעד?

נגד? מי נמנע? נא להצביע. 35 בעד. זה צריך להיות נגד.

בגלל ההצבעה שעצרת.

אני מצביע על סעיף 37 40. ההצבעה הקודמת בטלה. 37 40, לפי הצעת הוועדה, בקריאה שנייה. נא להצביע. סעיפים 37 40, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 65 בעד, 38 נגד, אחד נמנע. נא לא להפריע. הסעיפים 37 40 ועד בכלל עברו כהצעת הוועדה, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים. אנחנו ממשיכים. הצבעתם נגד הפריפריה עכשיו. ובכן, אנחנו ממשיכים. חברת הכנסת יחימוביץ. חברת הכנסת מירי רגב. אתם לא יכולים להפריע. אני ממשיך את ההצבעה. לאחרי סעיף 40, חברת הכנסת יחימוביץ ביקשה.

תודה. לכן אנחנו עוברים להצביע על סעיף 40 כהצעת הוועדה. את צבועה. פעם אחת את בעד העובדים, פעם אחת את נגד העובדים. תלוי מי נותן. חתיכת צבועה. את נגד העובדים, רבותי, אנחנו הצבענו על סעיף 40, וחברת הכנסת שלי יחימוביץ ביקשה להוסיף אחרי 40 ומבטלת, לכן אנחנו לא מצביעים על הסעיף הזה. עוד שנייה, תיכף אתן לכולכם. אני ממשיך את ההצבעה. מספיק עם הקרקס הזה. פרק י"א: בינוי ושיכון. חבר הכנסת פלסנר, אני מזהיר אותך שאם חבר הכנסת חסון ימשיך להפריע, אני אוציא אותו. חבר הכנסת יואל חסון, אני מזהיר אותך. פרק י"א: בינוי ושיכון. לסעיף 41, חד"ש, להצביע? אלקטרוני? מי בעד הסתייגות 80 לסעיף 41, של קבוצת חד"ש, ירים את ידו. נא להצביע.

מי נגד? תודה.

ההסתייגות הראשונה של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 41(1) לא נתקבלה. לא נתקבלה. קבוצת חד"ש מציעה הסתייגות 81. מי בעד, ירים את ידו. תודה. מי נגד?

מי נמנע? תודה. ההסתייגות השנייה של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 41(1) לא נתקבלה.

לסעיף 41(2), קבוצת חד"ש מציעה, מי בעד? תודה רבה. מי נגד?

ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 41(2) לא נתקבלה. לא נתקבלה. אנחנו עוברים לסעיף 41(3) ו-(4). אין הסתייגויות.

41 אין עוד

בתוקף. סעיף 42, אין הסתייגות. חברי הכנסת חנא סוייד ואורי מקלב, אתם מבקשים,

להצביע על ההסתייגות שלכם?

אני יודע, אני ראיתי.

מזמן לא שמענו את דוד רותם. אתה לא מבין בזה, חבר הכנסת מולה, חברת הכנסת זוארץ, אני לא אומר לכולם ולכם במיוחד. אי-אפשר להפריע בזמן ההצבעה.

חבר הכנסת טיבייב.

נמנע?

להצביע. ההסתייגות של חברי הכנסת יצחק וקנין, שי חרמש ושלי יחימוביץ ושל קבוצת סיעת קדימה וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 46 לא נתקבלה. 39 בעד, בצירוף קולה של חברת הכנסת אדטו,

59. אני קובע שההסתייגות לסעיף 46 לא נתקבלה. יש לנו להסתייגות

הואיל וכך, אין לנו לסעיף 48 הסתייגויות. לסעיף 49 אין לנו הסתייגויות, נכון?

לסעיף

מסירה. מסירה.

סעיפים 46 50, כהצעת הוועדה, נתקבלו. מי שנגד ההסתייגות, הוא נגד יום חינוך ארוך.

כל פעם שאתם רוצים הצבעה שמית, אתם יכולים להסביר על מה זה.

אדוני היושב-ראש, אתה רוצה להפריע לפלסנר?

שר האוצר רוצה להשיב?

שר החינוך רוצה?

נא להצביע הצבעה שמית. ששר החינוך ישיב, חברי הכנסת, כדי למנוע, אני משחק לידיכם, נותן לכל אחד לומר את מילותיו, אז בשביל מה צריך את קריאות הביניים? ובצדק, חבר הכנסת ברכה ביקש לומר כאשר אחרים אמרו, למה נקפח את זכותו? בבקשה, נא להצביע הצבעה שמית על הסתייגות מס' 90, לסעיף 51 לחוק ההסדרים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, בעד רוחמה אברהם-בלילא, בעד עפו אגבאריה, אינו נוכח רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי, בעד יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך, נגד חיים אורון, בעד זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, אינו נוכח דניאל אילון, נגד נגד מה?

(קוראת בשמות חברי הכנסת) רוברט אילטוב, נגד דליה איציק, בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, בעד זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, בעד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זאב בוים, בעד אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, נגד מיכאל בן-ארי, נגד דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, בעד אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, בעד אהוד ברק, נגד אילן גילאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, אינו נוכח אברהם דיכטר, בעד דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, בעד יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, נגד מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, אינה נוכחת יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל, בעד אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, נגד חיים כץ, אינו נוכח יעקב כץ, נגד ישראל כץ, נגד ציפי לבני, בעד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שלמה מולה, בעד שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח דן מרידור, נגד משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד לאה נס, נגד סעיד נפאע, בעד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא, בעד חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, בעד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד דוד רותם, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, בעד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, נגד יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת שלום שמחון, נגד ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, בעד נא להקריא בקריאה שנייה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עפו אגבאריה, בעד אריאל אטיאס, נגד אריה אלדד, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עינת וילף, אינה נוכחת יואל חסון, בעד ישראל חסון, בעד שי חרמש,

אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, נגד חיים כץ, נגד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שאול מופז, אינו נוכח סטס מיסז'ניקוב, נגד יעקב מרגי, נגד חנא סוייד, אינו נוכח גדעון סער, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח פניה קירשנבאום, נגד דוד רותם, נגד נחמן שי, בעד יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בעד ובכן, רבותי חברי הכנסת, האם יש באולם מי מכם אשר לא השתתף בהצבעה ומבקש להשתתף בהצבעה? אין. ובכן, נא להביא לי את התוצאות ולצלצל. תודה רבה.

בעדה 42 מחברי הכנסת, נגדה 64 מחברי הכנסת.

שההסתייגות לא נתקבלה. עכשיו אנחנו עוברים להסתייגות לחלופין. נא לצלצל, אני לא אצביע, אני אתן שלוש דקות. חבר הכנסת פלסנר.

מסיר, יפה. לחלופין ב', מסיר. כן?

לחלופין ב' יש, חבר הכנסת ברכה לא נמצא פה,

מסירים. אוקיי. חבר הכנסת נסים זאב מסיר?

תודה רבה. יפה. האם לסעיף 52 יש מישהו שמבקש להסיר את ההסתייגות?

לא להסיר. לא להסיר, אני רוצה להסביר.

אם זה יהיה הצבעה, אנחנו רוצים שמי. שמית, אז בסדר גמור. אוקיי. אז עכשיו, עכשיו אנחנו מצביעים. נא לשבת. אני צלצלתי. בעוד דקה הצלצול נגמר. להסביר? עוד לא, עוד לא. אני מצביע קודם, אחר כך תסבירי ברוב עם, כשכולם יהיו. כל הצבעה המתבקשת כהצבעה שמית, יכול המבקש להצביע שמית להסביר.

רבותי חברי הכנסת, אדוני יושב-ראש הקואליציה, פלסנר, אני ממשיך את ההצבעות. סעיף 51, רבותי השרים, סגן ראש הממשלה, שר האוצר, כולנו נתכנסו בשביל לעזור לכם, רבותי, אנחנו מצביעים על סעיף 51, שלגביו ההסתייגויות נפלו, ולכן נצביע על סעיף 51, כנוסח הוועדה. רבותי חברי הכנסת, נא

מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 51,

53 בעד, מתנגדים, 24, נמנעים, אין.

שסעיף 51 עבר, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 52, חברת הכנסת רונית תירוש מבקשת להביא בפני הציבור, מדוע היא מבקשת הצבעה שמית.

חבר הכנסת רותם, עוד יהיו ימים רבים שתהיה גם באופוזיציה, זה לא דבר נורא.

אתה לא מבין, למה לך להבין? הרבה יותר בזול לומר להם, לתת לאופוזיציה לדבר מאשר להתווכח אתם. הרבה יותר בזול.

בבקשה, חברת הכנסת רונית תירוש. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. הסעיף הזה מתייחס לחוק שחוקק כבר לפני שנתיים, לגבי פיצול כיתות א' ב', כך שילמדו בקבוצות קטנות של עד 20 ילד. החוק הזה מיושם, על-פי בקשת האוצר, בהדרגה, במשך ארבע שנים. בחוק ההסדרים הקודם כבר דחו את ההדרגתיות ביישום החוק, וזו פעם שנייה בחוק הזה שדוחים, פעם נוספת, את היישום כפי שהוא בחוק המקורי. ולא רק זאת, הם גם משנים בתוך החוק, ומחליטים על דעת עצמם, פקידי האוצר, שלא מבינים מאומה,

אני רק מסבירה. השנה הם נותנים,

חמש שעות לכיתות ב', בניגוד לאמור בהצעה המקורית ובניגוד לעמדת ועדת החינוך. תודה רבה. האם רוצה שר החינוך להשיב?

בבקשה, אדוני. רק לזכור שאדוני לא מנמק פה, אלא רק מסביר את החוק. בהחלט, אדוני. אני קודם כול חושב שהחוק, שיזמה בשעתה, יחד עם שורה של חברי כנסת, חברת הכנסת תירוש, הוא חוק חשוב וטוב, ואנחנו דחינו את ההצעות לבטל אותו. השנה, בשנת הלימודים תשע"א, נכנסות עוד חמש שעות לימוד של פיצול כיתות בא' ב', דהיינו, בסוף שנת הלימודים הזאת 50% מהחוק כבר מיושם, בניגוד לכל החוקים הפרטיים שהכנסת מבטלת. הדבר היחיד שקרה, בתיאום עם האוצר: אחרי שהוספנו, בניגוד לתקופות אחרות שאנחנו זוכרים בעבר, אחרי שהוספנו 100,000 שעות לימוד בשנתיים האחרונות, בשנת הלימודים תשע"ב תהיה פאוזה, בתשע"ג תהיה עוד מנה של חמש שעות.

היתה האופוזיציה צריכה לגלות יושר ולהגיד: הממשלה הזאת השקיעה בחינוך ולא ביצעה חוקים פרטיים, אבל לצערי כאן נעשה ההיפך. אני מעמיד דברים על דיוקם. אתם רציתם, החוק הזה מיושם בתשע"א. בסיום שנת הלימודים הזאת יהיה פיצול של עשר שעות, פיצול כיתות בכיתות א' ב'. לא נבטל אותו, נמשיך אותו בתוואי שמביא בחשבון את מכלול ההוצאות התקציביות שלנו בנושא שעת לימוד, שהוא הרבה יותר גדול מבכל שנת לימודים קודמת. אני מודה לשר החינוך. חוסר הסובלנות בא לידי ביטוי בכך שכשאני נותן לכם להסביר, אתם לא רוצים לקבל תשובה.

לא,

אתם יכולים להתנגד, אני מחליט בעניין הזה. אנחנו רק נגד, תודה. אנחנו הולכים להצביע. אנחנו הולכים להצביע בהצבעה שמית על הנושא שעליו דיברה חברת הכנסת רונית תירוש וביקשה להסביר מדוע צריך להתנגד, ושר החינוך הפרה את ידיעתם של חברי הכנסת ואמר מה עשו, ומדוע אפשר בהחלט שלא להסכים להסתייגות ולהסכים עם הוועדה. בבקשה הצבעה אישית, שמית. רבותי, אנחנו נסיים את חוק ההסדרים ואז התפילות, נעשה הצבעה קצרה. אי-אפשר לאחד שתי הצבעות שמיות יחד? אפשר לאחד את כל התקציב בהצבעה אחת, אין בעיה. האם אדוני רוצה שזרמים אחרים ביהדות יתפללו אתו יחד מנחה? מה קרה, נסים זאב, הצ'ק כבר חתום? אני מתחיל את ההצבעה השמית, בבקשה, נא להצביע. שקט מוחלט. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, בעד רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת עפו אגבאריה, בעד רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך, נגד חיים אורון, בעד זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, אינו נוכח דניאל אילון, נגד רוברט אילטוב, נגד דליה איציק, בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, נגד אלי אפללו, בעד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח זאב בוים, בעד אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, נגד דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, בעד אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, בעד אהוד ברק, נגד אילן גילאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, אינו נוכח אברהם דיכטר, בעד דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ, בעד יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, נגד מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, אינה נוכחת יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, אינו נוכח ישראל חסון, בעד שי חרמש, בעד אחמד טיבי, בעד רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, נגד משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל, אינו משתתף בהצבעה אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד ציפי לבני, בעד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, נמנעת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד גאלב מג'אדלה, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שלמה מולה, בעד שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד דן מרידור, נגד משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד לאה נס, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, נגד גדעון עזרא, בעד חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, בעד פניה קירשנבאום, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד דוד רותם, נגד ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בעד שלום שמחון, נגד ליה שמטוב, אינה נוכחת עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש,

נא להקריא בקריאה שנייה את כל אלה שלא קראו בשמם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא, בעד יעקב אדרי, בעד אריאל אטיאס, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד זאב בנימין בגין, נגד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, נגד דניאל בן-סימון, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת יואל חסון, אינו נוכח אמנון כהן, נגד יצחק כהן, נגד משה כחלון, נגד יעקב כץ, נגד לימור לבנת, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח שאול מופז, אינו נוכח סעיד נפאע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח ליה שמטוב, נגד עינת וילף, אינה נוכחת תודה רבה. ובכן, יש באולם מי שלא הצביע, כמו יואל חסון. יואל חסון? בעד. יואל חסון, בעד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואל חסון, בעד חבר הכנסת משה גפני? (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה גפני נגד האם יש עוד מישהו באולם שלא הצביע ומבקש להשתתף?

להביא לי את תוצאות ההצבעה. אנחנו מסיימים. האם אתם תבקשו גם להצביע על החלופין? פלסנר. איפה פלסנר? רונית תירוש. נא להביא לי את תוצאות ההצבעה. נא לצלצל. תודה רבה, אדוני סגן המזכירה. בעד, 37, נגד 67. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. חבר הכנסת חיים אורון, האם אדוני מבקש, יחד עם כל המסתייגים, גם להצביע על החלופין? לא.

תודה רבה. ולחלופין ב'? גם לא. לחלופין ב' לא להצביע.

חבר הכנסת נסים זאב אינו נוכח, אז אנחנו לא מצביעים על הסתייגותו, ולכן אין הסתייגויות לסעיף 51. סעיף 52, סליחה. קבוצת מרצ, לחלופין, לא? זה 117, אנחנו עוברים לעמוד 118, נכון? אנחנו מצביעים. חבר הכנסת אלקין, עברה דקה. חבר הכנסת פלסנר, עברה דקה. אנחנו מצביעים על 52, נכון? או על 51 52? על 52. אנחנו מצביעים על 52, כהצעת הוועדה, שכן ההסתייגויות לא נתקבלו. רבותי חברי הכנסת, סעיף 52, כהצעת הוועדה, נא להצביע מי בעד, מי נגד,

סעיף 52, כהצעת הוועדה, נתקבל. 56 בעד, 27 נגד. אני קובע שסעיף 52 אושר כנוסח הוועדה.

אנחנו עוברים לסעיף 53, קבוצת חד"ש, רע"ם-תע"ל, בל"ד וחבר הכנסת מגלי והבה, האם אתם מבקשים להצביע? לא מבקשים. ובכן, בעד היו 56, נגד, 28, בצירוף קולה של חברת הכנסת אדטו. לא התקבלה ההסתייגות. אושר כהצעת הוועדה. רבותי, סעיף 53, קבוצת חד"ש, רע"ם-תע"ל, בל"ד ומגלי והבה, להצביע? לא להצביע. להצביע, מגלי?

אין לי בעיה. אני מצביע אלקטרונית. נא להצביע מי בעד הסתייגות 93, מי נגד, מי נמנע. נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת בל"ד ושל

30 בעד, 58 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות הראשונה לא נתקבלה. יש הסתייגות נוספת לחברי מרצ, לחברי הכנסת מגלי והבה ושלי יחימוביץ. אם אתם מבקשים שהסעיף יימחק, אז צריך 50 חברי כנסת שיתמכו.

להצביע. בבקשה, אני מצביע. הסתייגות, שמית.

אוקיי, הסתייגות שמית, אין לי בעיה. רגע, רגע. יוחנן, אני מבקש, תצביע שמית על החלופין. כן, על החלופין. על החלופין אני מצביע שמית.

החלופין זה המקום היחידי שבו יש החלטה על 3,000 יחידות דיור ציבוריות. ההצבעה מבוטלת. רבותי, חבר הכנסת חיים אורון, אני צריך לנהל את הישיבה. כרגע אנחנו שואלים לגבי קבוצת מרצ וחברי הכנסת מגלי והבה ושלי יחימוביץ, מבקשים שהסעיף יימחק. לחלופין, יש דבר אחר. הסתייגות זאת היא הסתייגות תקציבית. בסופו יבוא "ואולם בשנות הכספים" כך וכך "ייבנו 3,000 דירות" על זה אתה רוצה להצביע.

ואת ההסתייגות הקודמת אתה מבטל?

כי אם תצביע עליה ראשונה, והסעיף יימחק,

אין ויכוח בכלל, זה בדיוק כמו הסיפור שהיה לנו קודם, בצד ההפוך. אדוני מבטל את ההסתייגות. פלסנר, על דעתך.

חברת הכנסת יחימוביץ, על דעתך.

מה שאומר חיים אורון, תשמעו ממני, הוא צודק. אנחנו מצביעים רק על החלופין וזאת הצעה תקציבית, ולכן תדעו. מתבקשת כאן הצבעה אישית, וינמק מדוע חבר הכנסת פלסנר. אדוני היושב-ראש, בסעיף הזה הממשלה מבקשת לבטל או לדחות שוב את התחולה, את ההחלה של חוק הדיור הציבורי. הטענה של הממשלה היא שאם אנחנו נמכור את הדירות לזכאים, לא יישארו לנו דירות לדיור ציבורי. הממשלה לא חשבה על פתרון אחד, לבנות דירות נוספות לדיור ציבורי, כפי שהתחייבה כבר בעבר, כפי שהתחייבה גם בוועדת הכספים.

אנחנו מבקשים לשלב את ההסתייגות הזאת בתוך הסעיף ואנחנו דורשים באופן כללי גם להחיל, לאפשר את המכירה של הדירות לאותם הזכאים. תבקשו שמית. ביקשנו שמית. אנחנו רוצים לראות איך ש"ס יצביעו, למה אתה רוצה לראות כל כך הרבה דברים בבת-אחת? לאט-לאט. לאט-לאט, קודם כול תן לי לגמור. כל רגע יש לכם איזה בקשה, זה לא תוכנית כבקשתך. האם מהממשלה, ממשרד השיכון, מישהו רוצה לומר דבר על עניין זה?

יושב-ראש הקואליציה, אתה רוצה להגיב על בקשתו?

תודה רבה. נא להצביע הצבעה שמית על הסתייגות 94, שהיא לחלופין. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, בעד רוחמה אברהם-בלילא, בעד עפו אגבאריה, בעד רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי, בעד יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך, נגד חיים אורון, בעד זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, נגד דניאל אילון, נגד רוברט אילטוב, אינו נוכח דליה איציק, בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, נגד אלי אפללו, בעד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זאב בוים, אינו נוכח אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, נגד מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, בעד אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, בעד אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד אברהם דיכטר, בעד דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, בעד יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, נגד מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, אינה נוכחת יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, בעד ישראל חסון, בעד שי חרמש, בעד אחמד טיבי, בעד רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל, בעד אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, נגד משה כחלון, נגד חיים כץ, נגד יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד ציפי לבני, בעד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שלמה מולה, בעד שאול מופז, בעד משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד דן מרידור, נגד משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד לאה נס, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, אינה משתתפת בהצבעה גדעון סער, נגד גדעון עזרא, בעד חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, בעד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד דוד רותם, נגד ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, בעד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בעד שלום שמחון, נגד ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, בעד תודה רבה. נא לקרוא קריאה שנייה לכל אלה שלא נכחו. חברת הכנסת סולודקין ביקשה לשנות את הצבעתה. איני עושה זאת, מחמת הפרשנות שאנחנו יכולים ללחוץ על חברים כאשר הם מצביעים. אלא אם כן היא התבלבלה. כי היא אמרה: אני לא משתתפת, שיש בה אמירה. אני רוצה להצביע בעד. אם הדברים יהיו משמעותיים מבחינת ההצבעה, אתן לך אפשרות להסביר לי מדוע.

אני לא משנה, לא כי אני לא מאמין לך, אלא בגלל שלומה של הכנסת. חבר הכנסת מולה, אנחנו מכירים. אני הייתי במפלגות שלחצו עלי הרבה. זה לא עזר, אבל לחצו, כמה לחצו. תשאל את חבר הכנסת מרידור כמה לחצו עלי. לא עזר כלום. אני אתן לך אפשרות, אם זה יהיה מכריע. קריאה שנייה, בבקשה.

אני חוזרת על השמות: רוברט אילטוב, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח זאב בוים, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו משתתף בהצבעה דניאל בן-סימון, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח עינת וילף, אינה נוכחת אמנון כהן, נגד יעקב כץ, אינו נוכח לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, נגד גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס,

סעיד נפאע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, היא רוצה לשנות לבעד. בסדר. מרינה סולודקין, בעד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מרינה סולודקין בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח פניה קירשנבאום, נגד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח תודה רבה. יש מישהו מחברי הכנסת הנמצא באולם ולא, אני בעד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אלסאנע, בעד יש עוד מישהו שלא היה בהצבעה? טוב, נא להביא לי את תוצאות ההצבעה. חבר הכנסת פלסנר, אני מבין שלגבי סעיף 55, אתם לא מבקשים להצביע. אתה מסיר את ההסתייגות? הסתייגות דיבור. אתה מדבר על 54. ל-54 אין הסתייגויות. 54, אנחנו רוצים על נוסח הוועדה, רוצים לנמק אותה.

אני עובר להצבעות.

ההסתייגות שהיתה בתחילה לחלופין והיתה להסתייגות בפני עצמה, הסתייגות 94 של קבוצת מרצ, מגלי והבה וחברת הכנסת שלי יחימוביץ. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? כנוסח הוועדה. ההסתייגות נפלה ולכן כנוסח הוועדה. לא חייב, למה, אני לא מבין. מה קרה, אתה תסביר לי. ברגע שהורדנו את ההסתייגות, אם היתה הצבעה, נכון, אתה רוצה לחזור, רק בעד הוועדה או נגדה. בסדר גמור, הבנתי. רבותי, הבנתי, התוצאה היא אותה תוצאה. אנחנו מצביעים עכשיו בעד הסעיף. מי שרוצה להתנגד לו, מצביע נגד. זה הכול. אם תצביעו נגד, נמשיך לדון בפילוסופיה של התוצאה. הואיל וכנראה אין לי ספקות בקשר לתוצאה, אז למה לדון עכשיו דיונים אקדמיים. אנחנו חוזרים על ההצבעה, ההצבעה בטלה. אני מצביע על סעיף 53, כנוסח הוועדה. נא להצביע. סעיף 53, כהצעת הוועדה, נתקבל.

אותי. 57 בעד, 35 נגד, בצירוף קולה של חברת הכנסת אדטו, אחד נמנע. אני קובע שסעיף 53 עבר בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. לסעיף 54 אין הסתייגויות, אבל סיעת קדימה מבקשת להצביע על נוסח הוועדה בהצבעה שמית. בבקשה, חבר הכנסת פלסנר, תסביר למה. אדוני היושב-ראש, סעיף 54 מבקש לדחות הקמה של רשות לפיתוח חברתי,

תרבותי של ירושלים. כשאנחנו רואים ממשלה שבפועל מקצצת בתקציבים הציוניים

במענק פיתוח ירושלים, אנחנו לא מצליחים להבין למה דווקא הרשות הזאת, צריך לדחות את הקמתה עד לשנת 2016. אנחנו מבקשים למנוע את ביצוע ההחלטה הזאת. תודה רבה. צריך לעזור לירושלים, רשות זה דבר חשוב.

רבותי, המתנגדים לסעיף 54 מבקשים להצביע שמית, כאשר הם נושאים את שם ירושלים. בבקשה, נא להצביע הצבעה שמית, מי בעד, מי נגד אישור סעיף 54, כהצעת הוועדה. נא לבצע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, נגד רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת עפו אגבאריה, אינו משתתף בהצבעה רחל אדטו, נגד יולי יואל אדלשטיין, בעד יעקב אדרי, נגד יצחק אהרונוביץ, בעד אורי אורבך, בעד חיים אורון, אינו משתתף בהצבעה ירושלים, לא, לא, אתם מפריעים למזכירה. אנחנו מזכירים להם, חבר הכנסת מולה, אולי אתה לא מבין מה אני מדבר אתך. אני אמרתי שהם מצביעים, בבקשה להמשיך. (קוראת בשמות חברי הכנסת) זבולון אורלב, בעד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד דניאל אילון, בעד רוברט אילטוב, בעד דליה איציק, נגד מיכאל איתן, בעד אריה אלדד, אינו משתתף בהצבעה טלב אלסאנע, נמנע זאב אלקין, בעד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, נגד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, בעד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, בעד זאב בוים, אינו נוכח אריה ביבי, נגד זאב בילסקי, נגד בנימין בן-אליעזר, בעד מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, נגד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק, בעד אילן גילאון, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, בעד אברהם דיכטר, נגד דני דנון, בעד ניצן הורוביץ, נגד יצחק הרצוג, בעד דניאל הרשקוביץ, בעד מגלי והבה, נגד מתן וילנאי, בעד עינת וילף, אינה נוכחת יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד אורית זוארץ, אינה נוכחת חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, בעד דב חנין, אינו משתתף בהצבעה יואל חסון, אינו נוכח ישראל חסון, נגד שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו משתתף בהצבעה רוברט טיבייב, אינו נוכח שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, בעד אליהו ישי, בעד איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד משה כחלון, בעד חיים כץ, אינו נוכח יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד ציפי לבני, נגד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת גאלב מג'אדלה, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שלמה מולה, נגד שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, בעד אברהם מיכאלי, בעד אנסטסיה מיכאלי, בעד אלכס מילר, בעד סטס מיסז'ניקוב, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד דן מרידור, בעד משולם נהרי, אינו נוכח אורית נוקד, בעד לאה נס, בעד סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, בעד חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, נגד גדעון סער, בעד גדעון עזרא, נגד חמד עמאר, בעד ציון פיניאן, בעד יוסי פלד, בעד יוחנן פלסנר, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד דוד רותם, בעד ראובן ריבלין, אינו משתתף בהצבעה כרמל שאמה, בעד יובל שטייניץ, בעד מאיר שטרית, נגד נחמן שי, נגד סילבן שלום, בעד יוליה שמאלוב-ברקוביץ,

בעד ליה שמטוב,

שנלר, נגד רונית תירוש, נגד נא לקרוא בקריאה שנייה לכל אלה שלא השיבו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא, נגד חיים אמסלם, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בוים, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו משתתף בהצבעה דניאל בן-סימון, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח אילן גילאון, אינו משתתף בהצבעה מסעוד גנאים, אינו נוכח עינת וילף, אינה נוכחת אורית זוארץ, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח יואל חסון, נגד שי חרמש, אינו נוכח רוברט טיבייב, נגד איתן כבל, אינו נוכח חיים כץ, בעד יעקב כץ, בעד לימור לבנת, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, בעד סופה לנדבר, בעד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שאול מופז, אינו נוכח משולם נהרי, בעד סעיד נפאע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח יוחנן פלסנר, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח הגרסה הוכרעה בצורה ברורה. אין לי שום בעיה, תוכלו לנמק.

אנחנו העברנו את סעיף, לא, נא להביא לי את התוצאות. האם יש מי מחברי הכנסת הנמצא באולם ושלא הצביע? איווט לא הצביע? הוא הצביע, ליברמן. הצבעת בטוח, כשאמרתי שאי-אפשר שלא להבחין בך. תסתכלו אם השר ליברמן הצביע. הצביע, בסדר גמור. רבותי, נא להביא לי. האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא באולם ולא הצביע? תודה רבה, נא להביא לי את תוצאות ההצבעה. חבר הכנסת פלסנר, סעיף 55 אני לא חושב שיש עליו הסתייגות. אין בעיה, מסירים. אוקיי, נא לשבת. לקרוא לכל חברי הכנסת, לצלצל גם. מייד אחרי ההכרזה אנחנו נצביע גם על סעיף 55. אחר כך לתפילה, נכון. אחרי זה אנחנו נצביע בקריאה שלישית, אלא אם כן הממשלה לא תבקש. הממשלה תצטרך למשוך את החוק, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. נלך טורקי-טורקי. רבותי,

64,

27, אין נמנעים, היו כמה שלא השתתפו. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אני קובע שסעיף 54 עבר בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. רבותי, לסעיף 55 אין הסתייגות, שכן סיעות מרצ וקדימה הסירו את ההסתייגות, שמתחילתה היתה הסתייגות דיבור בלבד. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 55, כהצעת הוועדה. נא לשבת בניחותא, שלא יהיו פה תאונות עבודה. אני עובר להצבעה. הצעת חוק המדיניות הכלכלית, בסעיף 55, מי בעד? מי נגד? כהצעת הוועדה. סעיף 55 נתקבל. 54 בעד, 20 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 55 עבר בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. עכשיו אנחנו הגענו לקריאה שלישית. לפני שאני פונה לחברים, קיבלתי פנייה לדחות את ההצבעה, משום שהתקנון קובע כך. נכון שהממשלה יכולה לבקש, אבל מבקשים נציגי סיעת קדימה, כפי שנכתב על-ידי חבר הכנסת יוחנן פלסנר, לקבוע שמקרים מיוחדים לא קיימים בעניין זה. האם יש לשר איזה תשובה והאם הוא מבקש לקיים את ההצבעה מייד? אדוני היושב-ראש, אנחנו רוצים לנמק קודם. לנמק קודם, בבקשה.

יודע מה הוא עומד להגיד. אז אני כבר יודע מה אתה רוצה, למה לי לתת לך לנמק פעמיים? אמרתי שאני אתן לו ואחרי זה אתה תענה. זה היה פלסנר, אני יודע מה הוא יכול להגיד. אבל אתה יודע מה הוא יכול לענות.

בבקשה, כבוד השר שטייניץ. אדוני היושב-ראש, לפי סעיף 130(ב) לתקנון, אני מקריא: "על אף האמור לעיל בסעיף קטן (א), רשאי נציג הממשלה או יושב-ראש הוועדה בשמה לבקש במקרים מיוחדים שהקריאה השלישית תתקיים מייד".

כנציג הממשלה ואחרי שהתייעצתי, ועל דעת היועץ המשפטי של הכנסת, מבקש לומר, זה מקרה מיוחד, כי אחרת התקציב לא יאושר וייכנס לינואר, לשנה הבאה. לכן ברור שיש פה צורך כלכלי אמיתי. זה חוק ההסדרים, זה לא, אותו דבר חוק ההסדרים.

אתה אומר שהממשלה מבקשת להצביע מייד, על אתר, שכן יש נסיבה מיוחדת, 31 לחודש הוא היום,

אדוני היושב-ראש, דיברתי עם היועץ המשפטי של הכנסת, ואני אומר, על דעתו, בגיבוי שלו, שהמדובר אכן במקרה מיוחד, קלאסי. מעבר לזה, אני שמח רק לבשר לחברי הכנסת, זו שמחה של כולם, של האופוזיציה והקואליציה כאחת: אמרתי בבוקר שאני מקווה שהצמיחה תגיע ל-4%; נתוני הלמ"ס, שהתפרסמו לפני שעה קלה, קובעים שבשנת 2010 הצמיחה הגיעה ל-4.5%, הנתון הגבוה ביותר מכל מדינות ה-OECD. אני בטוח שגם האופוזיציה וגם הקואליציה יברכו על כך. תודה.

נא לשבת. זו הזדמנות, אדוני ניצל לרעה את סמכותו, אבל אני רוצה לומר לך, אדוני השר, ואם היועץ המשפטי למשרד האוצר היה אומר לך את זה, זה לא מחייב אותי. שׂגית תאמר לי אם זה נסיבה מיוחדת או לא, אם אני לא יודע בעצמי. בבקשה, חבר הכנסת בר-און. אבל אפשר לקבל החלטה,

לא, התוספת לחוק ההסדרים. הכול אפשר. אין שום בעיה. חבר הכנסת בר-און, בבקשה. נא לשים לב לדבריו. אדוני היושב-ראש, קודם כול אני מברך את כלכלת ישראל על ההישג היפה שלה. הוא גם הישג שלך.

אני מודה שאתה, לפחות, הגון מספיק לומר את זה. לא, גם הם אומרים.

אבל בהחלט זה הישג יפה. כמו שההישגים שלך היו ההישגים של שר האוצר לפניך.

להבדיל ממנו, כל פעם הזכרתי גם אותו, אבל גם את סילבן שלום.

אז כך צריך. מר שטייניץ כנראה לא מכיר את כללי המשחק האלה. עכשיו לתשובה שלו בעניין סעיף 130. לסעיף 130(ב),

סעיף 130(א), שזה היסוד לבקשה, ברור, זה הבנו. ו-130(ב) שזה היסוד לבקשת הממשלה להכיר בזה כמקרה מיוחד. אז אנחנו צריכים לזכור שהסעיף הספציפי הזה תמיד מונח על תאריכי קצה ותמיד מתעסק, כמעט, בדרך כלל, בשאלות של תקציב. המקרה היחיד שבהערת השוליים שעוסקת באותו סעיף 130(ב) הכירו בו כמקרה מיוחד היה כאשר באותו יום שבו התקיימה ההצבעה שאותה ביקשו לדחות, אילו היו דוחים אותה הכנסת היתה יוצאת לפגרה והיה נגרם נזק כמעט בלתי ניתן לתיקון. איזה חוק עשיתם, חבר הכנסת יצחק כהן,

אתה סגן שר ולא חמור שנוער כל הזמן,

חבר הכנסת רותם. לא, לא, לא, לא. יש קו. הוא נוער. חבר הכנסת רוני בר-און, שהיה גם הוא שר, נוער. נא להקפיד בכבודם של חברי הכנסת, שנוערים? חבר הכנסת, אתה עובר פה,

את הגבול הפרלמנטרי. מה זה פה? כן. אני מציע לך לחזור בך, אבל תעשה מה שאתה רוצה. תחזור, תחזור. כן, אני חוזר בי, כן, כן.

אני מראה לאדוני את הערת השוליים שמדברת בעניין הזה, שהמקרה המיוחד דיבר בכך שהכנסת היתה אמורה, באותו יום שבו התקיים הדיון, ואם היה נדחה הדיון, הכנסת היתה יוצאת לפגרה. לא כן במקרה דנן. לא יקרה אסון אם כתוצאה מתקלה שיצרה הממשלה, ו/או ועדה שנשלטת על-ידי הקואליציה, היא זו שיצרה את התקלה, לא האופוזיציה, יתקיים התקנון כלשונו ונבוא לפה בשבוע הבא ונצביע בקריאה שלישית על חוק ההסדרים והמדיניות התקציבית. זה לא תקציב, זה רק חוק מדיניות תקציבית.

חבר הכנסת חנין, בבקשה. שגית, אני מבקש רק תשובה אחת: האם הנושא שהעלה כבוד שר האוצר, על כך שאנחנו נכנסים לשנת כספים, ובלי תקציב הממשלה עובדת על 1 חלקי 12 הוא לא נימוק חיוני, עכשיו הבנתי למה המשיח מגיע על חמור. יאמר לך חבר הכנסת, סגן היושב-ראש חבר הכנסת מקלב, אילו סגולות היו לאתונו של בלק. של בלעם. של בלעם, סליחה. אדוני היושב-ראש, ברשותך, עוד חצי משפט.

נאמר לי עכשיו, אני מודה שלא ידעתי את זה כשאמרתי קודם, אחרת הייתי מציין. התקדימים הקודמים היו רק כאשר הסיבה לדחייה, או בקשת הדחייה קמה על עניין ההסתייגויות. התקדים, ובידי פתק של הייעוץ המשפטי של הכנסת, לא מכיר תקדים מהסוג שהוצגו שתי ורסיות, כמו שוועדת החוקה, חוק ומשפט יסדה תקדים היום. ולכן, כאשר מדובר על הסתייגויות, הטכניקה של ירידה לוועדה וכיוצא באלה פותרת את הבעיות, בנושא של שתי הגרסאות זה פתרון שאיננו ישים. לכן אני אומר שבנסיבות העניין, מה שהצביע עליו שר האוצר כנסיבות מיוחדות צריך להידחות על-ידך, ומכיוון שאנחנו מדברים בתקדים, אני מפחד מתקדים מסוכן, שבפעמים הבאות יפורש שלא כהלכה. אני שמח שהפנית את תשומת לבי, וכמובן אתן בצורה הרצינית ביותר את דעתי למה שאמרת. בבקשה, חבר הכנסת חנין. מה שאני מבקש, שלא תחזור על דברים שאמרו. אני אהיה קצר מאוד, כיוון שאני רציתי בעצם להעיר את הערתו השנייה של חבר הכנסת בר-און, שהיא מאוד נכונה. ברמה המהותית, המקרה המיוחד, יש בו משהו בלתי צפוי מראש. במה שיש כאן בפנינו,

הכול היה גלוי וידוע מראש. יש שתי ורסיות שהכנסת אמורה להחליט ביניהן, ואם אנחנו נחליט ונכיר בזה שזה מקרה מיוחד בגלל הצורך להעביר תקציב, אנחנו פורצים את סדרי עבודתה של הכנסת.

תודה רבה. אנחנו מדברים על סדרי עבודתה של הכנסת לפי סעיף 130(א) ו-(ב). אני מוכרח לומר שקודם כול, התקדים שאתם מדברים בו, פשוט חכמי הכנסת ובעלי הוותק יודעים על אותה מחלוקת שהיתה בין יושב-ראש הוועדה לבין הממשלה, וכאן לא היתה מחלוקת כזו. אני אולי הייתי חבר הכנסת רותם, שהוא מעמיק כל כך, הלך בדרך שבה הוא רצה לרָצות כך או אחרת. היה יכול לעשות את זה פחות חכם ויותר פשוט. אבל נדמה לי שהדברים האלה אינם פה בבחינת איזו מחלוקת בין הממשלה לבין יושב-ראש הוועדה, שצריך להחזיר. מה עוד שהכנסת הכריעה בצורה המפורשת על הנוסח, שלא שינה את נוסח החוק. עכשיו אני מקבל את חוות דעתה של היועצת המשפטית לכנסת, היועצת המשפטית לוועדת הכספים, שהיא בקיאה וידיה רב לה בכל התקדימים שהיו הבסיס של החוק המקובל, שהפך למעשה לחוקתה של הכנסת. כי ה-footnotes הם למעשה ההסבר לדברים שלפעמים הם בעינינו מופלאים מהבנה. אני קובע בצורה חד-משמעית לפרוטוקול, ול-footnote חדש, שתקציב המדינה ואישורו לפני 31 בחודש, באין תנאים שיש מחלוקת ברורה בין יושב-ראש הוועדה לממשלה, הוא נימוק מיוחד שאין בלתו. לכן אני קובע שההצבעה על-פי, לא מדובר על התקציב.

לא מדובר על התקציב,

שנתיים אנחנו, נכון, אני אסביר לחבר הכנסת ברכה מה שהשר לשעבר בר-און יודע. אין תקציב בלי חוק ההסדרים, ולכן אנחנו מאשרים את חוק ההסדרים לפני חוק התקציב. בזה תם הדיון. אנחנו נקיים איזו, אדוני היושב-ראש, יותר מ-30 שנה היה תקציב בלי חוק ההסדרים.

אני כל פעם צריך לדון, חברי הכנסת, הם באים כרוכים. אפילו חבר הכנסת ברכה, כהיותו חלק מהאופוזיציה, הסכים שהדיון בהם יהיה דיון משולב וכרוך.

היינו הך. כבוד השר איתן, הואיל ויש סופיות, אז יש פסק-דין חלוט, אז בבתי-המשפט הולכים בשלושה, בשיטה הפרלמנטרית שלנו נתנו לחמור לעמוד בראש,

אני מתכוון, ואז אני יכול להחליט החלטות, והחלטתי היא החלטה, אם אפשר לערער עליה בוודאי ימצאו את הדרך. יש שיקול, שמעתי, קיבלתי, חבל על הזמן. חבר הכנסת פלסנר, אל תוסיף לי שיקולים, אני שמעתי את היועצת המשפטית, אני בהחלט מגובה על-ידה, אבל אני מוכרח לומר שאני לא תמיד שומע ליועצים המשפטיים כי המשפטיציה אוכלת בנו, אני מוכרח לומר, כל שר צריך ללכת עם ארבעה עורכי-דין בשביל לדעת מה מותר לו ומה אסור לו. שרים נולדו בשביל להוביל את המדינה, ולא כל מיליון שקל, יאמר להם היועץ המשפטי שלהם אם הם יכולים לתת לאיזה מוסד שלא יכול להתקיים, אבל זה עניין אחר וזה לא הדיון כאן. אני קובע שהממשלה שכנעה אותי שיש כאן נסיבות מיוחדות.

אנחנו עוברים לקריאה שלישית. חבר הכנסת פלסנר, נתתי לך את כל הכבוד, אפשרתי לחבר הכנסת בר-און לומר את דבריו אחרי הממשלה, לא לפני הממשלה, ובכך נסתיים הדיון, חבל על הזמן. אנחנו עוברים להצבעה. אני רואה שיושב-ראש ועדת העבודה, בתור בריאות אתה רוצה לעזור לי או בתור עבודה או בתור רווחה? הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 2012, קריאה שלישית. רק רגע, אדוני יושב-ראש הוועדה, האם אתה מסכים שאני אעביר את זה לקריאה שלישית, בהצבעה? תודה רבה. היו אנשים שחששו גם מכך שאני אשאל אותך, ואני שואל אותך, ואתה אומר לי להצביע, ואני מצביע. תודה רבה. קריאה שלישית, הצעת החוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) רוצים הצבעה אישית.

הצבעה אישית, אתם יכולים. הצבעה אישית, מותר לך, עד רגע זה ניצלתם חמש הצבעות, מותר לך. אין ויכוח על עניין זה, רק תנו לי להסביר מהי ההצבעה האישית היא על הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010,

ההסתייגויות שנתקבלו ועל הגרסה שאומצה על-ידי מליאת הכנסת. נא להצביע בהצבעה אישית, שכן יש דרישה להצבעה אישית. נא להצביע. האם אתה רוצה,

הקואליציה והאופוזיציה, האם אתם רוצים הפסקה לחצי שעה, או רוצים להמשיך? קודם כול להתפלל, אני נותן לכם, אחרי זה תהיה הפסקה חצי שעה לתפילה, אם אתם רוצים שעה, רק תאמרו לי. חצי שעה לתפילה. עם כל הכבוד, כל מי שרוצה שלא תהיה הפסקה לתפילה יחליט, כשהוא יחליט, שאין תפילות. כל מי שרוצה להתפלל אני אאפשר לו זאת, בין שזה על הר-הבית ובין שזה בבית-כנסת, ובין שזה במסגד, להר-הבית זה לכולם, ובין שזה בכנסייה. נא להצביע הצבעה שמית. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, אינה נוכחת רוחמה אברהם-בלילא, נגד עפו אגבאריה, נגד רחל אדטו, נגד יולי יואל אדלשטיין, בעד יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, בעד אורי אורבך, בעד חיים אורון, נגד זבולון אורלב, בעד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, אינו נוכח דניאל אילון, אינו נוכח רוברט אילטוב, בעד דליה איציק, נגד מיכאל איתן, בעד אריה אלדד, נגד טלב אלסאנע, נגד זאב אלקין, בעד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, נגד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, בעד אורי אריאל, בעד זאב בנימין בגין, בעד זאב בוים, נגד אריה ביבי, נגד זאב בילסקי, נגד בנימין בן-אליעזר, בעד מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, נגד רוני בר-און, נגד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, נגד אהוד ברק, בעד אילן גילאון, נגד גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים, נגד משה גפני, בעד אברהם דיכטר, נגד דני דנון, בעד ניצן הורוביץ, נגד יצחק הרצוג, בעד דניאל הרשקוביץ, בעד מגלי והבה, נגד מתן וילנאי, בעד עינת וילף, אינה נוכחת יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד אורית זוארץ, נגד חנין זועבי, נגד ג'מאל זחאלקה, נגד ציפי חוטובלי, בעד דב חנין, נגד יואל חסון, נגד ישראל חסון, נגד שי חרמש, נגד אחמד טיבי, נגד רוברט טיבייב, נגד שלי יחימוביץ, נגד משה יעלון, בעד אליהו ישי, בעד איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, בעד יצחק כהן,

בעד חיים כץ, בעד יעקב כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, נגד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, בעד סופה לנדבר, בעד גאלב מג'אדלה, בעד מנחם אליעזר מוזס, בעד שלמה מולה, נגד שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, בעד אברהם מיכאלי, בעד אנסטסיה מיכאלי, בעד אלכס מילר, בעד סטס מיסז'ניקוב, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד דן מרידור, בעד משולם נהרי, בעד אורית נוקד, בעד לאה נס, בעד סעיד נפאע,

בהצבעה בנימין נתניהו, בעד חנא סוייד, נגד מרינה סולודקין, נגד גדעון סער, בעד גדעון עזרא, נגד חמד עמאר, בעד ציון פיניאן, בעד יוסי פלד, בעד יוחנן פלסנר, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, נגד פניה קירשנבאום, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, בעד ראובן ריבלין, בעד כרמל שאמה, בעד יובל שטייניץ, בעד מאיר שטרית, נגד נחמן שי, נגד סילבן שלום, בעד יוליה שמאלוב-ברקוביץ, נגד שלום שמחון, אינו נוכח ליה שמטוב, בעד עתניאל שנלר, נגד רונית תירוש, נגד נא לקרוא בקריאה שנייה לאלה שלא ענו כאשר נקראו בקריאה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, נגד יעקב אדרי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח דניאל אילון, בעד חיים אמסלם, בעד מיכאל בן-ארי, נגד עינת וילף, אינה נוכחת איתן כבל, אינו נוכח ישראל כץ, עוד רגע.

אינו נוכח ישראל כץ, (קוראת בשמות חברי הכנסת) לימור לבנת, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד עמיר פרץ, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת שלום שמחון, בעד תודה רבה. חברי הכנסת הנוכחים באולם, מי מכם נמצא ולא הצביע ומבקש להצביע? קראת פעם ראשונה. פעם שנייה, פעם שנייה. חבר הכנסת כץ, אתה הצבעת? תודה רבה. נא להביא לי את התוצאות. חבר הכנסת סוייד, אתה רוצה להצביע או הצבעת?

בסדר, מאה אחוז. עפו גם הצביע. ישראל כץ. נסגרה ההצבעה. בסדר. נסגרה ההצבעה. איזה

כאשר אני הכרזתי מי באולם, היה צריך להיות באולם, כך שיהיה תקדים, כי לפעם הבאה זה יהיה בדיוק על הצד ההפוך.

מעבירים את ישראל כץ אלינו. היו שבע הצבעות שמיות?

בדרך כלל, בכל, היו שבע.

יש להם עכשיו עשר לתקציב. זה אני לא קבעתי. אבל זה בסדר. יותר ממה שאתה עייף הם עייפים.

בעיה.

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א 2010, הצביעו חברי כנסת בקריאה שלישית: בעד, 67 חברי כנסת,

43 חברי כנסת. אני קובע שחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א 2010, עבר בקריאה שלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. רבותי חברי הכנסת, חצי שעה הפסקה, שעה 15:00. אני אומר. בשעה 15:05 תיפתח הישיבה. כבוד שר התחבורה חבר הכנסת ישראל כץ מבקש לצרף את קולו להצבעה. -הבית ובין שזה בבית-כנסת, ובין שזה במסגד, להר-הבית זה לכולם, ובין שזה בכנסייה. נא להצביע הצבעה שמית.

(קוראת בשמות חברי

(הישיבה נפסקה בשעה 14:34 ונתחדשה בשעה 15:23.) רבותי, אני מחדש את הדיון, הצעת חוק תקציב המדינה לשנים 2011 2012. לפני כן, הודעה למזכירת הכנסת, רבותי. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4), התשע"א 2010. לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 44), התשע"א 2010, שהחזירה הוועדה לענייני ביקורת המדינה, והצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס'

התשע"א 2010, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תודה למזכירת הכנסת. רבותי, אני רוצה להבהיר מספר דברים לפני שאני פותח את הדיון. רבותי, הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2011 ו-2012, התשע"א 2010, כולל לוח התיקונים,

כולל לוח התיקונים. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. מאחר שההצבעה היא על שתי שנות תקציב בנפרד, כל שנת תקציב בנפרד, אנחנו מצביעים בהצבעה ראשונה על 2011 בכל סעיף תקציבי, ומייד אחרי זה עוברים על אותו סעיף תקציבי ל-2012. ועוד הבהרה שאני רוצה להבהיר, רבותי, שלא יהיה ספק בעניין, מאחר שכל הסתייגות להצעת חוק התקציב שהממשלה לא הסכימה לה, ושבביצועה כרוכה עלות תקציב של מעל 5.6 מיליון שקל חדש או יותר בשנת תקציב כלשהי, היא הסתייגות תקציבית לפי חוק-יסוד: משק המדינה, היא טעונה רוב של 50 חברי כנסת. אם תתקבל הסתייגות כזו ברוב של פחות מ-50 חברי כנסת הרי שיראו אותה כאילו לא התקבלה.

לפני שאני מתחיל את ההצבעות על ההסתייגויות. מאחר שהסיעות, אני מתחיל עם סיעת קדימה, אתם הגשתם את ההסתייגויות שלכם לסעיפי התקציב השונים עם כל רשימת חברי הכנסת. אני אקריא את השמות רק בפעם הראשונה, ואחרי כן אני אגיד שזו קבוצת קדימה. וכן, גם לגבי מרצ ושאר הסיעות בכנסת. אם כן, רבותי, כן, רבותי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש להודיע שהממשלה מתנגדת לכל ההסתייגויות בחוק התקציב שמובא כעת להצבעה. הדבר נשמע ונרשם, הדברים ברורים. כן, בבקשה. אבקש לפתוח לחבר הכנסת רוני בר-און את המיקרופון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בסיום החלק הקודם של הישיבה היתה לי אמירה שאני מבקש להתנצל עליה. אני פגעתי בחבר הכנסת סגן השר יצחק כהן. אמרתי אמירה שלא היתה צריכה להיאמר. אני מצטער על כך, ומתנצל על כך. אבקש למחוק את הדברים שלי מהפרוטוקול. ביקשתי גם להתנצל אישית בפני כבוד סגן השר, ואני עושה את זה עכשיו בפני כל המליאה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת רוני בר-און. הדברים ברורים ונרשמו בפרוטוקול. רבותי, אני פותח את ההצבעה על תקציב המדינה. רבותי, הסתייגויות לסעיף 01, נשיא המדינה ולשכתו. הסתייגות של חבר הכנסת טיבייב רוברט לסעיף 010110, להצביע. רבותי, אם אתם תרצו שאני אעשה הצבעה אלקטרונית, אני מבקש שתגידו לי. תרצו, רק אלקטרונית. כרגע אלקטרונית.

אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגות של חבר הכנסת טיבייב רוברט, הצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של חבר הכנסת רוברט טיבייב לסעיף 01, נשיא המדינה ולשכתו (טיסות לחו"ל), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלה. אם כן, רבותי, 28 בעד, 53 נגד, אין נמנעים. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. אני מצביע על הסתייגות של קבוצת מרצ, חבר הכנסת אורון חיים, גילאון אילן, על-פי התקנון, אפשר להצביע על ההסתייגויות בבת-אחת,

אני יכול לעשות את זאת, השאלה, רבותי,

זה לא תלוי בי. זה תלוי בהסכמה שלכם.

מבחינתי, זה יעזור לי מאוד לניהול הישיבה, ואנחנו נסיים אותה מהר כך. רבותי, הקואליציה מסכימה. האם,

חבר הכנסת מאיר שטרית מציע שעל כל סעיף תקציבי שיש לו כמה הסתייגויות של כמה קבוצות, להצביע על כל ההסתייגויות.

זה כבר עניין של האופוזיציה. לא, רבותי, אני רץ. חבל על הזמן. ברגע מסוים שתגידו לי שאתם רוצים לעשות את זה בצורה שאמרתם, אני אמשיך כך.

רבותי, הסתייגות לסעיף 010107 של חברי הכנסת חיים אורון,

ניצן הורוביץ, קבוצת מרצ. מרגע זה קבוצת מרצ, כן? מי בעד, רבותי, ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 01,

המדינה ולשכתו (לשכת הנשיא לשעבר משה קצב), לשנת הכספים 2011,

28 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. אם כן, ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות של קבוצת קדימה. אני אקריא את השמות רק בפעם הראשונה, רבותי. מסירים. מסירים את ההסתייגות. אם כן, רבותי, ההסתייגות הוסרה. הסתייגות לסעיף 010110 של חבר הכנסת שי נחמן, להצביע?

רבותי, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת נחמן שי לסעיף 01, נשיא המדינה ולשכתו (טיסות לחו"ל), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלה. 31 בעד, 54 נגד, אין נמנעים.

רבותי, רבותי, על מנת שיהיה סדר פה, חבר הכנסת פלסנר, אני מציע שלגבי הצבעות שמיות אתה תהיה זה שיודיע לי, אחרת אנחנו לא נשתלט על הישיבה. אני מבין שאתם מבקשים הצבעה אלקטרונית. רבותי, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 36 בעד, 56 נגד, אין נמנעים. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. הסתייגות של קבוצת מרצ לסעיף 010107,

להצביע. סליחה, יש הסתייגות של חברי הכנסת נחמן שי, רוחמה אברהם-בלילא, אלי אפללו, ישראל חסון, אורית זוארץ, יוליה שמאלוב-ברקוביץ, להלן:

כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. הסתייגות של קבוצת מרצ לסעיף 010107, רבותי, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 01,

המדינה ולשכתו (לשכת הנשיא לשעבר משה קצב), לשנת הכספים 2012, לא נתקבלה. 35 בעד, 55 נגד, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה על הסתייגות של

נגד, אין נמנעים, רבותי.

סעיף 01, נשיא המדינה ולשכתו, כהצעת הוועדה, נתקבל. אנחנו ממשיכים, רבותי. בסעיף 02 אין הסתייגויות. אנחנו מצביעים על סעיף 02 לשנת הכספים 2011 כהצעת הוועדה, רבותי. תסביר לנו מה 02, 02 בעמוד 5, אותו סעיף. מה אני צריך להסביר? אני לא צריך להסביר כלום, אדוני. מונח לפניך דף, אני הודעתי, אני לא מתכוון לנהל איזה דיון סרק עכשיו. אדוני הנכבד, כל הדברים האלה נעשו בוועדת הכספים. כרגע אנחנו מצביעים על הסעיפים ואני הולך.

אני מצביע על סעיף 02, כהצעת הוועדה,

לשנים 2011 2012. מי בעד? מי נגד? סעיף 02, הכנסת, לשנת הכספים 2011, נתקבל. 59 בעד, 35 נגד, נמנע אחד, רבותי.

סעיף תקציבי 02 אושר כהצעת הוועדה לשנת הכספים 2011. אנחנו עוברים לסעיף 02, תקציב הכנסת, לשנת הכספים 2012. רבותי, אין הסתייגויות, אנחנו מצביעים כהצעת הוועדה. מי בעד סעיף 2, סעיף הכנסת, כהצעת הוועדה? סעיף 02,

64 בעד, 30 מתנגדים, אין נמנעים, רבותי. סעיף 02, סעיף תקציב הכנסת, אושר כהצעת הוועדה. אנחנו ממשיכים,

לסעיף 03, חברי הממשלה, לשנת התקציב 2011. הסתייגות של חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה וחנין זועבי, להלן: קבוצת בל"ד. רבותי, שלושה סעיפים. אני פונה לקבוצת בל"ד: יש 1, 2, ו-3. האם אתם מעוניינים שאני אצביע על שלושת הסעיפים ביחד או שאתם רוצים על כל סעיף בנפרד, רבותי?

ביחד על שלושת הסעיפים.

רבותי, אני רק מזכיר שקבוצת בל"ד זה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, חנין זועבי, מה שרשום פה.

אני מצביע על סעיפים 1, 2,

הסתייגויות של קבוצת בל"ד לסעיף 03. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

חברי הממשלה (חברי ממשלה, חברי הממשלה, אבטחת שרים), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלו. 34 בעד, 64 נגד, אין נמנעים. אם כן, הסתייגויות 1 3 לא התקבלו. אני עובר להסתייגותו של חבר הכנסת דיכטר אברהם. יש לו שתי הסתייגויות, 1 ו-2. אנחנו מחברים אותן לשל קדימה, אני לא יכול לחבר אותן, חבר הכנסת, מחבר. אם יעבור, נדון בסכום.

אתה רוצה שאני אחבר גם את שלכם עם ההצעה הזו?

אני מעדיף להצביע על הסתייגותו של דיכטר בנפרד. ההסתייגויות של חבר הכנסת אברהם

03, חברי ממשלה (חברי ממשלה, חברי הממשלה), לשנת התקציב 2011,

33 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. אם כן, ההסתייגויות לא התקבלו. ההסתייגויות של חברי הכנסת מוחמד ברכה, סוייד חנא, חנין דב ואגבאריה עפו. יש לכם שלוש הסתייגויות, 1, 2

טיבייב רוברט, קבוצת קדימה לסעיף 0301, שי נחמן ל-0301, יש לו הסתייגות אחת, ושמאלוב-ברקוביץ יוליה לסעיף 0301. אני מצביע על כל ההסתייגויות ביחד, רבותי. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות של חבר הכנסת רוברט טיבייב, קבוצת סיעת קדימה, חבר הכנסת נחמן שי וחברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ לסעיף 03, חברי

רבותי, בבקשה ידנית.

ואני מצביע על שלושתן ידנית, רבותי. ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 03,

של קבוצת קדימה,

וגם שמאלוב יש לנו. רבותי, אני מצביע על כולן יחד, ידני. רבותי, ידני על הכול. גם שי, הקראתי את השמות של כולם. רבותי, מי

בהצבעה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) זבולון אורלב, נגד אריה אלדד, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח אורי אריאל, נגד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח עינת וילף, אינה נוכחת חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח שי חרמש, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת יצחק כהן, נגד משה כחלון, נגד חיים כץ, נגד אביגדור ליברמן, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שאול מופז, בעד אורית נוקד, נגד יוסי פלד, נגד עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח דוד רותם, נגד סילבן שלום, אינו נוכח עתניאל שנלר, בעד רבותי, יש מישהו באולם שלא הצביע? גם אמסלם וגם גנאים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) חיים אמסלם, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד

גנאים, בעד רבותי, יש עוד מישהו מחברי הכנסת שנמצא באולם ולא הצביע?

אם כן, רבותי, להגיש אלי את תוצאות ההצבעה בבקשה. אני מייד אחדש את ההצבעות, רבותי. רבותי,

ההצבעה, רבותי, על ההסתייגות של חברת הכנסת דליה איציק לסעיף 040269, תוכנית פיתוח יישובי: בעד, 39, נגד, 68. ההסתייגות לא התקבלה, רבותי. אנחנו ממשיכים בהצבעות. הסתייגות לסעיף 04 לשנת 2011, של קבוצת בל"ד. רבותי, לקבוצת בל"ד יש מ-1 עד 29. להצביע על כל 29 ההסתייגויות, רבותי? מי מייצג את בל"ד? אני מבין שאין אף אחד מבל"ד פה? חבר הכנסת דב חנין.

חנין זועבי, אני מצביע על כל ה-29, מ-1 עד 29. כן. הצבעה ידנית, כן? רבותי, הצבעה ידנית על ההסתייגויות של קבוצת בל"ד, מ-1 עד 29. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 04,

מטה הסברה לאומי, ייעוץ לראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה לשעבר, לשכת ראש הממשלה לשעבר, הרשות לקידום מעמד האשה,

תוכנית פיתוח יישובי, הרשות לפיתוח כלכלי של, משרד ההסברה והתפוצות, המשרד לעניינים, המשרד לענייני מודיעין, רזרבה לסעיף ראש הממשלה, רזרבה למשרד ראש הממשלה, לשכת העיתונות

חבר הכנסת רוברט טיבייב, אני מבין שיש לך שש הסתייגויות. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות של חבר הכנסת רוברט טיבייב לסעיף 04, משרד ראש הממשלה (תוכנית פיתוח יישובי, לשכת השר אבישי ברוורמן, בתי-כנסת, פיתוח מבני דת, פעולות למען הכשרות, המשרד לשיתוף פעולה),

ההסתייגויות של קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לסעיף 04, משרד ראש הממשלה (תוכנית

הרשות לפיתוח כלכלי, קידום הנגב והגליל), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלו. בעד, 32, נגד, 56,

שי נחמן, יש לך 14 הסתייגויות. אני אצביע עליהן אלקטרונית או ידנית? ידנית. שמאלוב-ברקוביץ, את מעוניינת שאני אצביע על ההסתייגויות שלך ביחד עם שלו?

אם כן, אני מצביע על של שי נחמן

של קבוצת מוחמד ברכה, חד"ש.

בעד, רבותי? מי נגד? הצבעה אלקטרונית. ההסתייגויות

הוא לא יודע מאיפה זה בא לו. שגית, אני מבקש שתיגשי אלי. אני לא רוצה לעשות משהו, אוקיי, רבותי,

אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית של ועדת הכספים, שתגיד לי, תאשר לי את זה,

אלך יותר מהר ממה שאתם חושבים. אם כן,

אני ממשיך לסעיף 04, משרד ראש הממשלה, לשנת הכספים 2012. הסתייגויות של קבוצת בל"ד מ-1 עד 28. קבוצת בל"ד? אלקטרוני. אלקטרוני, רבותי, לפי בקשתם. הצבעה אלקטרונית, רבותי. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 04, משרד ראש הממשלה (מינהלת השירות האזרחי, מטה הסברה לאומי, ייעוץ לראש

לשכת ראש הממשלה לשעבר, לשכת ראש הממשלה לשעבר, הרשות לקידום מעמד האשה, פרויקטים לעידוד, מחשב לכל ילד, תוכנית פיתוח יישובי, הרשות לפיתוח כלכלי של, משרד ההסברה והתפוצות, המשרד לעניינים, המשרד לענייני מודיעין, רזרבה

אוקיי. מי בעד ההסתייגות, רבותי, הסתייגות 2 של קבוצת חד"ש.

נגד? ההסתייגות, אלקטרוני. רבותי, ההסתייגות לא

ההסתייגויות הוסרו.

מי בעד ההסתייגויות של קבוצת מרצ? מי נגד? ההסתייגויות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 04, משרד ראש הממשלה (מרכז רבין,

הרשות לקידום מעמד האשה, מחשב לכל

סעיף 04, משרד ראש הממשלה, לשנת הכספים 2012, כהצעת הוועדה, נתקבל. אם כן, רבותי, סעיף 04, משרד ראש הממשלה,

ההסתייגויות הוסרו.

איתן כבל, הצבעה ידנית,

מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת

אדוני,

קבוצת בל"ד, יש לכם שש הסתייגויות.

ידנית, רבותי. מי בעד ההסתייגויות של קבוצת בל"ד? מי נגד? ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 06,

הכנסת טיבייב, מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת טיבייב? הצבעה ידנית, מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת רוברט טיבייב לסעיף 06, משרד הפנים (הנהלת המשרד), לשנת הכספים

אז יש לנו שתי הסתייגויות, 6 ו-7. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות של קבוצת מרצ לסעיף 06, משרד הפנים (נציבות כבאות והצלה, תקציב נציבות כבאות), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלו. ההסתייגויות הוסרו. קבוצת קדימה, יש לכם שתי הסתייגויות. הראשונה, ידנית. מי בעד ההסתייגות הראשונה?

ההסתייגות הראשונה של קבוצת סיעת קדימה לסעיף

כנראה אתם לא שמתם לב, אני שמתי לב. רצינו את שניהם יחד. כן, אבל זה לא אותו סעיף. אם כן, רבותי, נצביע על סעיף 060103, הצבעה ידנית, רבותי. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות השנייה של קבוצת סיעת קדימה לסעיף 06, משרד הפנים (ייעוץ משפטי), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלה. ההסתייגות הוסרה. עכשיו, רבותי, הסעיף הבא, 061002, תקציב נציבות הכבאות, אתה רוצה הצבעה

נוכח משה גפני, בעד אברהם דיכטר, בעד דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, בעד יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, נגד מגלי והבה, אינו נוכח מתן וילנאי, אינו נוכח עינת וילף, אינה נוכחת יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, בעד יואל חסון, בעד ישראל חסון, בעד שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח איפה ראש הממשלה? לאן ראש הממשלה הולך, רבותי. חבר הכנסת חסון. זה לא מכובד באמצע הצבעה שמית שאתה מעיר הערות בקול רם. אתה מפריע להקריא את השמות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, נגד אליהו ישי - איפה הוא? איפה הוא, בושה. חבר הכנסת מולה, לא מכובד מה שאתה עושה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) איתן כבל, בעד אמנון כהן, נגד יצחק כהן, נגד משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד יעקב כץ, נגד ישראל כץ, נגד ציפי לבני, בעד לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד גאלב מג'אדלה, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שלמה מולה, בעד שאול מופז, בעד משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד דן מרידור, נגד משולם נהרי, אינו נוכח אורית נוקד, נגד לאה נס, נגד סעיד נפאע, אינו משתתף בהצבעה בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, בעד מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא, בעד חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, נגד ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בעד שלום שמחון,

ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, בעד רבותי, אנחנו מקריאים שוב את שמות חברי הכנסת שלא נכחו בהצבעה הראשונה. נא להקריא פעם שנייה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, נגד דניאל אילון, אינו נוכח אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח חיים אמסלם, נגד אורי אריאל, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת שי חרמש, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת אליהו ישי, אינו נוכח משה כחלון, נגד משולם נהרי, נגד גדעון סער, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת סילבן שלום, אינו נוכח רבותי, יש מישהו מחברי הכנסת שנוכח באולם ולא הצביע?

רבותי, אין. אם כן, רבותי, נא להגיש לי את תוצאות ההצבעה. יש פה כמה, שנעלמו מההצבעה הזאת, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, אני חושב, אני לא יכול לאפשר לך, ידידי.

אני חושב שיש פה בעיה, כי שר הפנים, שאחראי לשירותי הכבאות, לא הצביע, אז כנראה יש כאן טעות, אבל מהטעות הזאת אפילו "סופר-טנקר" לא יציל אותנו,

וגם ראש הממשלה ושר האוצר. שדיבר כל

חבר הכנסת פלסנר, שב במקומך.

אני רוצה להכריז על תוצאות ההצבעה על ההסתייגות לסעיף 061002, תקציב נציבות כבאות: בעד, 39, נגד, 60. אם

מולה, אני אוציא אותך. חבר הכנסת מולה, זאת פעם אחרונה.

סדרנים, תוציאו את מולה מפה. תוציאו אותו מפה. גם אותך אני אוציא. (חבר הכנסת

מספיק יש לי פה. שב במקומך, אל תפריע לי. חבר הכנסת זאב, עשה לי טובה, שב במקומך. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. רבותי, אני ממשיך בהצבעות. אני שואל את חברי הכנסת, יש מישהו שמתנגד להצעתו של חבר הכנסת מאיר שטרית?

רבותי, ההצבעה תהיה על כל ההסתייגויות של אותו סעיף, ואקריא את כולן, ברור.

רבותי, נשארה הסתייגות אחת, קודם כול אקרא למולה. חבר הכנסת מולה, תכניסו אותו, הסדרנים. אפשר להכניס אותו. ברוך בואך, שר הפנים, סיימנו להצביע על הכבאות. רבותי, אנחנו מצביעים על הסתייגות של חבר הכנסת שי נחמן, קבוצת ברכה, קבוצת בל"ד, עד לעמוד 28. כל ההסתייגויות,

בהצבעה אחת, ידנית, לסעיף 06 לשנת הכספים 2011. מי בעד ההסתייגויות,

מי נגד? ההסתייגויות של חבר הכנסת נחמן שי, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל לסעיף 06, משרד הפנים, לשנת הכספים 2011, לא נתקבלו. ההסתייגויות הוסרו, רבותי,

47, נגד, 33, אין נמנעים. אם כן, סעיף 06, משרד הפנים, כהצעת הוועדה, לשנת הכספים 2011, נתקבל. אנחנו עוברים לסעיף 06, משרד

נמנעים.

אנחנו מצביעים על סעיף 06, משרד הפנים, כהצעת הוועדה, לשנת הכספים 2012, הצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד? סעיף 06, משרד הפנים, לשנת הכספים 2012, כהצעת הוועדה, נתקבל. 59 בעד, 36 נגד, אין נמנעים. אם כן, רבותי, סעיף 06, משרד הפנים, לשנת הכספים 2012,

של קבוצת בל"ד, דיכטר אברהם, זוארץ אורית, כן, ברכה? הרשות למלחמה בסמים, סעיף 2 הרשות למלחמה בסמים. אוקיי, אנחנו נעשה הצבעה נפרדת על הסעיף הזה. יש עוד מישהו שרוצה הצבעה בסעיפים האלה? גם במרצ יש. אם כן, רבותי, אני אצביע על סעיף 070106, גם על ההסתייגויות של קבוצת מרצ וגם על ההסתייגויות של קבוצת חד"ש וגם על ההסתייגויות של קבוצת בל"ד לסעיף הזה בלבד. רבותי, מי בעד ההסתייגויות של סעיף 070106, של המסתייגים שהקראתי? הצבעה אלקטרונית. ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 07, משרד הפנים (רשות למלחמה בסמים), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלו. 33 בעד, 56 נגד. אם כן, רבותי, ההסתייגויות לא התקבלו.

הסתייגויות של מרינה סולודקין, קבוצת מרצ, קדימה של אורית זוארץ, שי נחמן ושמאלוב-ברקוביץ לסעיף 07, המשרד לביטחון פנים. רבותי, הצבעה ידנית מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? רבותי, הצבעתי על כל ההסתייגויות הקודמות. אמרתי את זה, הקראתי את כל השמות. רבותי, הקראתי את כל השמות. רבותי, ההסתייגויות לא התקבלו. אני מצביע על סעיף 07, משרד לביטחון פנים, לשנת הכספים 2011. למה,

הקראתי זוארץ, סולודקין, מרצ, שי נחמן, הקראתי הכול. רבותי, הקראתי את כולם ואני אחזור על ההצבעה. רבותי, מי בעד ההסתייגויות של דיכטר אברהם, בל"ד, זוארץ, חבר הכנסת מוחמד ברכה, סולודקין, קבוצת מרצ, קבוצת קדימה של אורית זוארץ, שי נחמן, שמאלוב-ברקוביץ? אלקטרונית. הצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד, חבר הכנסת אברהם דיכטר, חברת הכנסת אורית זוארץ, קבוצת סיעת חד"ש, חברת הכנסת מרינה סולודקין, קבוצת סיעת מרצ,

קדימה של חברת הכנסת אורית זוארץ, חבר הכנסת נחמן שי וחברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ לסעיף 07, משרד הפנים, לשנת הכספים 2011, לא נתקבלו.

אני מצביע,

הכספים 2012. הסתייגויות של קבוצת בל"ד, דיכטר אברהם, חד"ש, חבר הכנסת נחמן שי וקבוצת חברי כנסת, סולודקין מרינה, קבוצת מרצ, קבוצת קדימה של אורית זוארץ, שמאלוב-ברקוביץ יוליה. רבותי, הצבעה אלקטרונית. מי בעד ההסתייגויות?

מי נמנע? ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד, חבר הכנסת אברהם דיכטר, קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת חבר הכנסת נחמן שי, חברת הכנסת מרינה סולודקין, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת קדימה של חברת הכנסת אורית זוארץ, חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ לסעיף 07, המשרד לביטחון פנים, לשנת הכספים 2012,

הסעיף וזהו, מה, אנחנו לא יודעים לקרוא? אני אקרא את כל המסתייגים. סיעת רע"ם-תע"ל, קבוצת מרצ, קבוצת קדימה של אורית זוארץ, שי נחמן, קבוצת חד"ש. רבותי, מי בעד ההסתייגויות?

אלקטרונית. ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד, חבר הכנסת אברהם דיכטר, קבוצת סיעת חד"ש, חבר הכנסת רוברט טיבייב, חבר הכנסת סעיד נפאע, חברת הכנסת מרינה סולודקין,

בעד, 57 נגד, אין נמנעים. אם כן, רבותי, ההסתייגויות לא התקבלו.

משרד המשפטים, כהצעת הוועדה, לשנת הכספים 2012. הצבעה

אז אנחנו מצביעים על ההסתייגויות בעמודים 40 ו-41, תקציב משרד החוץ לשנת 2011. רבותי, נא להצביע, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת קדימה של חברת הכנסת אורית זוארץ, חבר הכנסת נחמן שי, חברת הכנסת יולה שמאלוב-ברקוביץ וחבר הכנסת עתניאל שנלר,

33 בעד, 60 נגד, אין נמנעים.

אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 09 לשנת 2012. רבותי, כהצעת הוועדה,

מי נגד? מי

נצביע אלקטרונית על אישור סעיף 10 בתקציב שנת 2012, המטה לביטחון לאומי. נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? סעיף 10,

לשנת התקציב 2012, כהצעת הוועדה,

56 בעד, 32 נגד, אין נמנעים. אושר בקריאה שנייה תקציבו של סעיף 10 המטה לביטחון לאומי. סעיף 11, מבקר המדינה, הוא לא להצבעה כי הוא מוצבע על-ידי ועדת הכספים, גם ל-2012. בבקשה, חבר הכנסת יוחנן פלסנר. אדוני היושב-ראש, על דעת חברינו באופוזיציה, אני מבקש להסיר את ההסתייגויות עד לעמודים 56, לסעיף תקציבי 18 לרשויות המקומיות, ולקיים הצבעה על סעיף 180306, הצבעה שמית. זה סעיף שעוסק בתמיכה בקריות חינוך. זה סעיף שמבקר המדינה פסל אותו. בזמנו גם עמדה של היועץ המשפטי הובעה נגד הפרוצדורה הזאת של העברת כספים לקריות חינוך. כמובן, נקבע באותה החלטה, שוועדה בראשות השר נאמן, שאז היה עורך-דין פרטי, היתה אמורה להציע פרוצדורה. עדיין לא ראינו את הפרוצדורה, ולכן אנחנו מבקשים להסיר את הסעיף הזה,

תודה רבה. ובכן, רבותי, אנחנו מצביעים מקשה אחת על סעיף 12 ל-2011 ל-2012, על סעיף 13, ל-2011 ו-2012, על סעיף 14, ל-2011 ו-2012, על סעיף 15 ל-2011 ו-2012, על סעיף 16 ל-2011 ו-2012, וגם על סעיף 17 ל-2011 ו-2012. עד 18 אמרת, חבר הכנסת פלסנר? עד עמוד 56. אנחנו מצביעים על סעיף 18 ל-2011,

לא מצביעים. מאה אחוז, מאה אחוז. עד סעיף 17. אנחנו מצביעים עד סעיף 17 כהצעת הוועדה ועד בכלל. אלקטרונית. אלקטרונית, בוודאי. רבותי, קיבלתי את הסכמת כל המסתייגים עד סעיף 17. אם יש מישהו שמתנגד יאמר זאת עכשיו.

אנחנו עוברים להצבעה על הסעיפים שהזכרתי, מקשה אחת. מי בעד, מי נגד, כהצעת הוועדה. סעיף 12, גמלאות ופיצויים, סעיף 13, הוצאות שונות, סעיף 14, בחירות ומימון מפלגות, סעיף 15,

הוצאות חירום אזרחיות,

כהצעת הוועדה, נתקבלו.

ברוב של 58 נגד 33. אנחנו עוברים לסעיף 18, שבו אנחנו מדברים על רשויות מקומיות. עכשיו, אני מצביע, למעט הצבעה אחת, על כל ההסתייגויות, לאחר מכן אני עובר להסתייגות השנייה. אדוני היושב-ראש, אתה מוותר על ההסתייגויות האחרות? אנחנו מבקשים, על הסעיף של תמיכה בקריות חינוך, לקיים הצבעה שמית. אפשר לחבר את כל יתר ההצבעות, למעט הצבעה אחת, על איגודי הכבאות, סעיף 180503, שכמובן תת-התקצוב הזה, צריך להצביע עליו בנפרד בהצבעה אלקטרונית. מאה אחוז. חבר הכנסת פלסנר, תהיה אתי. חבר הכנסת חנין, אני מייד אתך. אני אומר לך, עמודים 54, 55, 56, 57, 58 ו-59, למעט ההסתייגות שהזכיר חבר הכנסת פלסנר ל-2011. נצביע על כל ההסתייגויות. אוקיי, חבר הכנסת חנין, בעצם נשמע אותך. לאותו עניין, כן? תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אנחנו מבקשים להצביע בנפרד גם על ההסתייגות של קבוצת חד"ש בעניין התמיכה ברשויות המקומיות. אי-אפשר להשאיר את השלטון המקומי בישראל קורס, אי-אפשר להסתפק בתקציבים כל כך מזעריים לתמיכה ברשויות מקומיות, ולכן אנחנו מבקשים הצבעה נפרדת על קבוצת ההסתייגויות שלנו בעמוד 54, שנוגעת להעברת כספים לרשויות מקומיות.

אוקיי, למעט ההסתייגות שמבקש בנפרד חבר הכנסת חנין ולמעט ההסתייגות שמבקש חבר הכנסת פלסנר, שלוש.

אנחנו מצביעים על כל שאר ההסתייגויות ל-2011 בהצבעה אלקטרונית בכל מה שקשור לסעיף 18, רשויות מקומיות. מי בעד ההסתייגויות, למעט ההסתייגויות שהזכרתי? ג'ומס, ביקשת? אוקיי. רבותי, היועצת המשפטית כבר מתחילה להיות מודאגת. אני מביא להצבעה את כל ההסתייגויות אחת לאחת בהרמת יד ולאחר מכן נגיע אליכם, בסדר? ל-2011, הסתייגות קבוצת בל"ד. מי שבעד, ירים את ידו. תודה רבה. מי נגד? תודה רבה. נא להוריד. ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 18, רשויות מקומיות (העברות לרשויות מקומיות, מענקים שוטפים לרשויות, תוכנית הבראה, מענקים מיוחדים לרשויות, מענקים מיוחדים, שירותי דת לעדות לא),

לא נתקבלו. הסתייגות חבר הכנסת מוחמד

סליחה, קבוצת חד"ש.

אלקטרונית, בבקשה. אוקיי, שלוש ההסתייגויות הראשונות, 1, 2, 3, בעמוד 54, של קבוצת חד"ש, אני מצביע עליהן אלקטרונית. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגויות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 18, רשויות מקומיות (העברות לרשויות מקומיות, מענקים שוטפים לרשויות,

35 בעד, 58 נגד, אין נמנעים.

ידו. תודה רבה. נא להוריד.

ההסתייגות של חברת הכנסת אורית זוארץ לסעיף 18, רשויות מקומיות (מענקים לרשויות מקומיות), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלה. לא נתקבלה. כבוד השר, זה הרשויות המקומיות. זעקת השבר שלך נשמעה מקצה,

, 180305, אלקטרונית. השאר מוסרים. נא להצביע.

ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה של חברת הכנסת

איציק, בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, בעד זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, בעד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד זאב בוים, בעד אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, נגד מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, אינו נוכח אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, בעד אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד אברהם דיכטר, בעד דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, נגד מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, אינה נוכחת יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, בעד יואל חסון, אינו נוכח ישראל חסון, בעד שי חרמש, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, נגד יצחק כהן, נגד משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד יעקב כץ, נגד ישראל כץ, נגד ציפי לבני, בעד לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד גאלב מג'אדלה, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שלמה מולה, אינו נוכח שאול מופז, בעד משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, אינה נוכחת אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח דן מרידור, נגד משולם נהרי, אינו נוכח אורית נוקד, אינה נוכחת לאה נס, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, בעד מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא, בעד חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, בעד פניה קירשנבאום, נגד איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, בעד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בעד שלום שמחון, נגד ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, בעד נא להקריא בקריאה שנייה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עפו אגבאריה, אינו נוכח יעקב אדרי, בעד אריאל אטיאס, נגד דניאל אילון, אינו נוכח אריה אלדד, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח אורי אריאל, נגד מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח עינת וילף, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת איתן כבל, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שלמה מולה, בעד אנסטסיה מיכאלי, נגד סטס מיסז'ניקוב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, נגד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח שלום שמחון, אינו נוכח

שטייניץ, נגד תודה רבה. עכשיו, מי נמצא באולם ולא הצביע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוברט טיבייב, בעד אחמד טיבי, בעד עפו אגבאריה, בעד האם יש עוד מישהו באולם, חבר כנסת שלא הצביע? שלום שמחון, ברור לכם שהצביע, כי אני רואה אותו. תודה רבה. נא להעביר את ההצבעות אלי. נא לצלצל, כי אנחנו הולכים לעשות קפיצת דרך גדולה. נא לצלצל כי מייד לאחר מכן אני ממשיך במסע הצבעה וההצבעה הבאה היא בעד או נגד

תודה רבה. ובכן,

את סעיף 19, ל-2011 ול-2012, שזה משרד המדע, את סעיף 20, משרד החינוך,

אנחנו מצביעים עד משרד המדע, כי פה אני לא יכול להצביע על הסעיף, כי עדיין יש הסתייגויות לאחר מכן.

תודה רבה. אם זה כל כך חמור, למה מדלגים כל הזמן? חבר הכנסת שטרית, נדמה לי שיש שם מ-1 עד 10, ואין 11. אדוני היושב-ראש, מאה אחוז. 1 10, אבל על 11 נצביע בנפרד, כי זה ממילא נושא שנדון בבג"ץ בימים אלה ולכן

כן. לא שמית.

הצבעה נפרדת. היא מדברת על הבטחת הכנסת מינימום.

מי נגד?

נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת

שעליו אנחנו מבקשים לעשות הצבעה שמית, לנוכח המצב שרעידות אדמה הן סכנה שנצפית לעין, שיכולה לקרות כל יום, והממשלה לא נערכת לזה בכלל, והסכנה עומדת בשער, שלא נעמוד כמו בשרפה בכרמל. כדאי שהממשלה תתחיל לזוז כדי שתהיה באמת היערכות לרעידות האדמה. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר שטרית. נלך אחד-אחד. נאפשר לך לאחר מכן לחזור לרעידות האדמה. הואיל וכל ההסתייגויות הוסרו, בואו ונראה על מה אנחנו יכולים להצביע. סליחה? כולן. אם יש מישהו, חברת הכנסת חנין זועבי, את מבקשת, תגידי לי מה את רוצה. להצביע על 74ג'. אולי תיגשי למיקרופון. אני לא שומע. את רוצה את 74ג'?

אוקיי. בעמוד 74ג' יש לנו קבוצת הסתייגויות של בל"ד, המשתרעות על כל עמוד 74ג'. נצביע על זה אלקטרונית?

נא להצביע על הסתייגויות בל"ד בעמוד 74ג', משרד החינוך. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגויות של קבוצת סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל

משרד החינוך (הקצבות לחינוך ותרבות במגזר הערבי, תמיכה בבתי-ספר מוכרים לא רשמיים במגזר הערבי, השתלמויות מורים במגזר הערבי,

לא פורמלי במגזר הערבי, מלגות ומענקים לתלמידים מחוננים במגזר הערבי, הסעות תלמידים ביישובים הלא-מוכרים בנגב, בניית כיתות לימוד חדשות במגזר הערבי), לשנת הכספים 2011,

רגע. חבר הכנסת שטרית, אתה רוצה לעזור,

חבר הכנסת ברכה,

עד 153 ועד בכלל. עד 153. עד 154 ולא עד בכלל. זה עד 153. רק רגע. בואו ונראה עכשיו מה אנחנו מאשרים כהצעת הוועדה. מאשרים ל-2011 ול-2012 את סעיף 20 של משרד החינוך קודם כול,

הורידו כולם את ההסתייגויות, עד סעיף 34 ל-2012. מה כל כך לא ברור? מה אתה מתעצבן? הכול ברור והכול מסודר. אנחנו מדברים על משרד החינוך ל-2011 ול-2012, זה סעיף 20, סעיף 21, ל-2011 ול-2012, סעיף 22, ל-2011 ול-2012, סעיף 23, ל-2011 ול-2012, סעיף 24, ל-2011 ול-2012, סעיף 25, ל-2011 ול-2012. סעיף 26, הגנת הסביבה, 2011, לא, לא.

זה עד 26. זאת אומרת, אנחנו מצביעים עכשיו מ-20 עד 25 ועד בכלל כהצעת הוועדה. לאישור הסעיפים נא להצביע. 2011 ו-2012. נא להצביע. סעיף 20,

סעיף 21, השכלה גבוהה, סעיף 22, סעיף 23, משרד הרווחה, סעיף 24,

וסעיף 25,

תגמולים לנכים, לשנות הכספים 2011 ו-2012, כהצעת הוועדה, נתקבלו.

59, נגד, 31, ואין נמנעים. אני קובע שהסעיפים 20 25 ועד בכלל עברו לפי הצעת הוועדה. ועכשיו אנו עוברים,

היושב-ראש, שהתקציב הזה יהיה גם ב-2013 2014 ו-2015. אני לא בטוח שהקואליציה מסכימה. תשאל אותם. האם אני יכול לשאול אותם, לפי דעתך? כן.

אולי זאת כוונתך. אני לא מתכוון לסכן את מעמדי. מעמדי מסוכן מעצמו,

עכשיו,

אנחנו עוברים לתקציב המשרד להגנת הסביבה. אנחנו שמענו שעד 153 אנחנו מסירים את כל ההסתייגויות,

לא. עד 153. שמעתי עד רגע זה שמסירים את כל ההסתייגויות עד 153. חבר הכנסת דב חנין מבקש להעיר הערה על זה. בבקשה. תודה רבה,

אני מבקש להעלות שלוש הסתייגויות של חד"ש בעניין תקציב המשרד להגנת הסביבה, הסתייגויות שנמצאות בעמוד 126א' ומדברות על מניעת זיהום מים ועל שיקום מפרץ חיפה, והסתייגות אחת שנמצאת בעמוד 127 ומבקשת להוסיף 75 מיליון שקל לטיפול בחומרים מסוכנים. היום התקציב הוא אפס. התקציב הוא אפס, לטיפול בחומרים מסוכנים.

עמיתי חברי הכנסת, אני קורא לכם, לפני שתהיה אצלנו תאונה, צריך בנושא הזה תקציב אמיתי כדי לאפשר למשרד להגנת הסביבה לעשות את מה שצריך בעניין.

כל ההסתייגויות עד עמוד 153, למעט הסתייגות שאני תיכף אזכיר אותה, הוסרו על-ידי כל המסתייגים. עכשיו אנחנו מצביעים על שתי קבוצות הסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש. אחת מנויה בעמוד 126א', חבר הכנסת דב חנין, נכון?

מניעת זיהום מים, שיקום מפרץ חיפה, ועליהן אתה מבקש להצביע. אנחנו מצביעים הצבעה אלקטרונית על הסתייגות זו של קבוצת חד"ש, העוסקת במניעת זיהום מים ובשיקום מפרץ חיפה. נא להצביע. ההסתייגויות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 26 המשרד להגנת הסביבה (מניעת זיהום מים, שיקום מפרץ חיפה), לשנת הכספים 2011,

נתקבלו. 58 נגד, 31 בעד. אני קובע שההסתייגויות לא נתקבלו, אבל בטוח שהממשלה תיתן לבה לנושא שאתה הפנית את תשומת לבנו אליו, קבוצת חד"ש הפנתה את תשומת לבנו, והוא נוגע לכל אזרחי ישראל ללא כל הבדל.

אנחנו עוברים לעמוד 153, שכן כל ההסתייגויות האחרות, 127. נצביע עכשיו על 127. אוקיי, ההסתייגות הרביעית, חומרים מסוכנים, של קבוצת חד"ש, אנחנו מצביעים הצבעה אלקטרונית. נא להצביע על ההסתייגות בעמוד 127, הקשורה לחומרים מסוכנים.

מי נגד? מי נמנע?

המשרד להגנת הסביבה (חומרים מסוכנים), לשנת הכספים 2012, לא נתקבלה. 29 בעד, 60 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגויות לא נתקבלו. כדי להסיר כל ספק מלב, כל שאר ההסתייגויות עד עמוד 153 ומהמקום שעזבנו אותו בהצבעה האחרונה הוסרו על-ידי המסתייגים, ואני אומר זאת במליאת הכנסת בנוכחות כל המסתייגים הנוכחים. אנחנו עוברים לעמוד 152. אוקיי. עד 152 כל ההסתייגויות הוסרו. אנחנו עוברים ל-152. לפיכך, אנחנו נצביע לפי הצעת הוועדה על תקציב המשרד להגנת הסביבה, שהוא סעיף 26, ל-2011 2012, אנחנו נצביע על תקציב הביטוח הלאומי ל-2011 ו-2012, שזה סעיף 27, אנחנו נצביע על תקציב ל-2011 2012 בסעיף 28, שהוא תקציב אפס, אבל אנחנו מצביעים עליו בכל זאת, כדי לאפשר לממשלה להכניס בו תוכן, אנחנו מצביעים על משרד הבינוי והשיכון ל-2011 2012, סעיף 29, ואנחנו מצביעים על המשרד לקליטת עלייה, סעיף 30, ל-2011 2012, אנחנו מצביעים על תקציב בסעיף 31, שכרגע אין בו כסף אבל הוא סעיף שהממשלה רוצה לאשר אותו, וזה ל-2011 ו-2012, זה תמיכות שונות ל-2012, סעיף 32 לשנת 2011 ו-2012, 33, משרד החקלאות, ל-2011 2012, ואנחנו מגיעים למשרד החקלאות, עד זה אני מצביע כהצעת הוועדה. זאת אומרת, מסעיף 26 עד 33 ועד בכלל, נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? סעיף 26, המשרד להגנת הסביבה, סעיף 27, ביטוח לאומי, סעיף 28, סעיף 29, משרד הבינוי והשיכון, סעיף 30,

סעיף 31, סעיף 32, תמיכות שונות, סעיף 33, משרד החקלאות, לשנות הכספים 2011 ו-2012, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 65 בעד, 26 נגד, אין

רקע הבעיה של ההיערכות של מערך כיבוי האש, על רקע הבעיה של ההיערכות שלנו לטווח רחוק. אנחנו רואים כאן מצב, אני מכיר את התקציב אפילו יותר טוב ממך.

אנחנו רואים את היחידה הזו מדברים על דוח שהוכן על-ידי השר היום, כחלון, ודוחות אחרים של מבקר המדינה. אנחנו מבקשים לקיים על זה הצבעה שמית.

שמית, בבקשה, אוקיי. קודם כול, אני רוצה רק להפנות את תשומת לבך, חבר הכנסת הנכבד פלסנר, שקודם היה 5.5 מיליון, 5.4 מיליון, ועכשיו יש אפס. נדמה לי שבאפס וב-5 מיליון אתה יכול לעשות אותו הדבר. אדוני היושב-ראש, משום שאנחנו עדיין בשלב התכנון, התקציבים,

אני אגיד לך למה היא לא נכונה. אם מישהו עשה פעם לא מספיק, אז, לתקן.

האומץ שיש לראש הממשלה, חבר הכנסת חסון, התחלת להרצות. אני רוצה להסביר לך שההסתייגות שלכם היא להחזיר את 5.4 המיליון. אני מבין הסתייגות, 200 מיליון,

אני מבין. אבל אני גם מבין את זה, ואני אצביע. אגב, הערה אחת: זו הסתייגות מהותית ולא פופוליסטית.

כשאנחנו עדיין בשלב התכנון, וזה התקציב שנדרש לתכנון, לא לאפס אותו.

קודם כול אתה מתריס על האפס.

אני רוצה לעזור לך, ואם יוחנן יסכים, בוא נצביע על ההצעה של זחאלקה, הוא מציע 10 מיליון. זה משמעותי. זה משמעותי. אתה יודע מה? אם זה יעבור, נעבור גם את זחאלקה. לא, בוא נצביע עכשיו על, טוב, אני לא יכול להצביע על זחאלקה, כי הוא לא פה. אדוני היושב-ראש,

השר כחלון, מה קרה עם הדוח הזה? ראש הממשלה לא מתייחס לזה אפילו. ההצבעה תהיה גם על זחאלקה. על הצעה של 10 מיליון. על הצעה של 10 מיליון. ההסתייגות מתייחסת להסתייגות זחאלקה, המבקשת 10 מיליון במקום אפס. אתם יודעים גם מה מספר ההסתייגות? את כל השאר אנחנו מסירים. מה מספר ההסתייגות של זחאלקה? 340202. ראיתי, ראיתי. 10 מיליון, יחידת רעידות אדמה.

אנחנו מצביעים על ההסתייגות, שאליה מצטרפת סיעת קדימה, של קבוצת בל"ד, הרשומה כהסתייגות 1 בעמוד 154. כל שאר ההסתייגויות נופלות עד העמוד שאתה תקבע. אנחנו מצביעים על כך בהצבעה שמית, גברתי, על 2012. ומה יהיה עם 2011, פלסנר? חיים, זה רק ל-2012. מה, אתם מסתפקים?

אנחנו נצביע רק על 2012. שיהיה רק 2012. בסדר. זאת ההסתייגות. זאת הסתייגות מחאתית, היא לא, יכול להיות. אם היא תתקבל, יש בה משמעות. לא, היא גם ל-2011. היא לא, היא לא. אז תחליטו על מה אתם רוצים להצביע. 2011. שמעתי, 2011. 2011 ו-2012, הסתייגות בל"ד לעניינים אלה, גם ב-2011, גם ב-2012.

רבותי, הצבעה שמית על שתיהן יחד. אני מוכן להצביע על שתיהן יחד, וגם הצבעה על הצעת קדימה.

זה תמיד יתיישר עם הגבוה יותר. אוקיי, נא להקריא. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, בעד רוחמה אברהם-בלילא, בעד עפו אגבאריה, אינו נוכח רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך, נגד חיים אורון, בעד זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, אינו נוכח דניאל אילון, נגד רוברט אילטוב, נגד דליה איציק, אינה נוכחת מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, בעד זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, בעד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זאב בוים, בעד אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו משתתף בהצבעה דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, בעד אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, בעד אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אברהם דיכטר, בעד דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, אינה נוכחת יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ, אינה נוכחת חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, בעד אחמד טיבי, בעד רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל, בעד אמנון כהן, נגד יצחק כהן, נגד משה כחלון, נגד חיים כץ, נגד יעקב כץ, נגד ישראל כץ, נגד ציפי לבני, בעד לימור לבנת,

אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד גאלב מג'אדלה, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שלמה מולה, בעד שאול מופז, בעד משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח דן מרידור, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אורית נוקד, אינה נוכחת לאה נס, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא, בעד חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, נגד עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, בעד פניה קירשנבאום, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, בעד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת שלום שמחון, אינו נוכח ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, אינה נוכחת תודה. נא לקרוא בקריאה שנייה לאלה שלא השיבו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עפו אגבאריה, אינו נוכח יעקב אדרי, אינו נוכח אריאל אטיאס, נגד דליה איציק, בעד אריה אלדד, אינו נוכח חיים אמסלם, נגד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח עינת וילף, אינה נוכחת אורית זוארץ, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד יואל חסון, בעד ישראל חסון, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת עוזי לנדאו, אינו נוכח זה התקציב של משרדו של השר לנדאו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יעקב מרגי, אינו נוכח דן מרידור, אינו נוכח משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח מירי רגב, נגד דוד רותם, אינו נוכח נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בעד שלום שמחון, אינו נוכח רונית תירוש, אינה נוכחת טוב, רבותי חברי הכנסת. מי מבין חברי הכנסת הנוכחים באולם לא הצביע ורוצה להצביע? בבקשה, חבר הכנסת מרידור. נגד.

בבקשה. דן מרידור. כן. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דן מרידור, נגד בבקשה. יש עוד מישהו? תודה רבה, תודה רבה. אני מבקש את תוצאות ההצבעה.

בעד ההסתייגויות,

61. לכן אני קובע שההסתייגויות, גם ל-2011, גם ל-2012, לא נתקבלו. אני הולך להצביע, חבר הכנסת שטרית, על התקציב של המשרד לתשתיות, בסעיף 34. אין יותר הסתייגויות לפני זה? הסירו את כל השאר.

אני מסכים, רק, עכשיו אתה רוצה לשנות? נחזור על הכול מהעמוד הראשון. ככה אמרו לי, יקירי. אני לא יכול כל רגע לקבל הנחיה. מה שהיה, הודעה של שטרית, בסדר, משם נוהל אחר. אין בעיה. אוקיי. אנחנו עוברים להצביע על סעיף 34 לשנים 2011 ו-2012, שזה המשרד לתשתיות לאומיות, שכן כל ההסתייגויות או הוסרו או נדחו. ובכן, חברי הכנסת, אני הולך להצביע. הצעת הוועדה לשנים 2011 ו-2012, נא להצביע. מי בעד, מי נגד? סעיף 34, המשרד לתשתיות לאומיות. סעיף 34, משרד התשתיות הלאומיות, לשנות הכספים 2011 ו-2012, כהצעת הוועדה, נתקבל. 43 בעד, 16 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת הוועדה לגבי תקציב משרד התשתיות, כפי שהוא מוגדר בסעיף 34, קיבלה את אישור המליאה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים, חבר הכנסת בר-און, לוועדה לאנרגיה אטומית, עמוד 156. אין הסתייגויות,

הצבעה על סעיף תקציבי 35, לפי הצעת הוועדה. עכשיו אנחנו הולכים הלאה. לסעיף 35 גם ב-2011, גם ב-2012, אין הסתייגויות. נצביע על סעיף 35 לפי נוסח הוועדה. נא להצביע.

מי נגד? סעיף 35, הוועדה לאנרגיה אטומית, לשנות הכספים 2011 ו-2012, נתקבל. רבותי, אנחנו עוברים למשרד המסחר והתעשייה. עד כאן ההסכמות. הכול בהסכמות. גם אם להצביע, זה בהסכמות. 42 בעד, 20 נגד, תקציב סעיף 35 לשנים 2011,

הוועדה לאנרגיה אטומית, עבר את אישור המליאה בקריאה שנייה. בבקשה, חביבי, נא. אדוני היושב-ראש, ההפסקה הסתיימה. מכאן אנחנו מצביעים על כל הסתייגות בהצבעה אלקטרונית, ככל שהדברים נוגעים לקבוצת קדימה או למי מחבריה.

כל הסתייגות בהצבעה אלקטרונית, בבקשה.

ובכן, לתקציב לשנת 2011 של משרד המסחר והתעשייה, בעמוד 158, עמוד 159, עמוד 160, עמוד 161, עמוד 161א', עמוד 161ב', אנחנו מצביעים, בבקשה, חבר הכנסת ברכה. ודאי.

אני אומר לכם: עברתי לשגרה רגילה. אני לא מבקש מאף אחד הנחות ורשות. כל ההסתייגויות בעמודים האלה, אנחנו מצביעים עליהן יחד.

מאה אחוז, כי ככה קבענו. אה, גם זה אתה לא רוצה? לא,

אתה לא הבנת את חבר הכנסת בר-און. הוא רוצה כל הסתייגות בנפרד. אין שום בעיה. אין שום בעיה, הבנתי. הבנתי. עכשיו הבנתי. אדוני היושב-ראש, כל ההסכמות עד כאן מסתיימות. מכאן ולהבא עוברים לנוהל הצבעה רגיל. כל הסתייגות שמופיעה, בהצבעה אלקטרונית. בלי צירופים, בלי הכללות ובלי חיבורים. על קדימה, ביחד. אמרתי. עכשיו מודיע חבר הכנסת ברכה שגם על ההסתייגויות שלו הוא מבקש אותו דבר. לא, אני לא אפלה אף קבוצה, איזו שאלה. זאת אומרת, הפרשנות של ההסכם על סעיף 131 לא קיימת יותר. הבנתי, אין שום בעיה. אנחנו עוברים, הסתייגות בל"ד. הסתייגות בל"ד, חבר הכנסת זחאלקה. להצביע?

נא להצביע. נא להצביע בהרמת יד. מי בעד? מי בעד בל"ד? אנחנו בעמוד 158. מי נגד?

נא להוריד. ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 36, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (האגף לתעסוקת נשים, תוכנית לשילוב מקבלי, פיתוח תוכניות לשילוב,

קורסים למבוגרים), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלו. לא נתקבלה. הסתייגויות חד"ש, מ-1 עד 7. מי בעד, ירים את ידו. ההסתייגויות של

אוקיי. על הסתייגות 4 אנחנו מצביעים הצבעה אלקטרונית. נא להצביע בהצבעה אלקטרונית על הסתייגות מרצ בעמוד 159,

אם כן אתה אומר לי דבר אחר. אני אעשה הפסקה, תעשו ישיבת סיעה, תחליטו.

הסתייגות נחמן שי, בעד, 25, 52 נגד. ההסתייגות לא נתקבלה. חבר הכנסת ברכה, אלקטרוני. עמוד 161א', הסתייגויות חד"ש. נא להצביע.

מי נגד? באלקטרוני.

בבקשה רבה. נא להצביע, הסתייגויות בל"ד בעמוד 162. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 36, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (האגף לתעסוקת נשים, תוכנית לשילוב מקבלי,

29 בעד, 50 נגד, אין נמנעים. ההסתייגות לא נתקבלה. נעבור להסתייגות האחרונה של חברת הכנסת אורית זוארץ, לאגף ההכשרה המקצועית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של חברת הכנסת אורית זוארץ לסעיף 36,

המסחר והתעסוקה (אגף להכשרה מקצועית), לשנת הכספים 2012,

ולא עולה על דעתי, אז אני אומר לך. רק תקשיב לי. האם אתה רוצה שנצביע בנפרד על כל הצעה?

בהחלט, אדוני היושב-ראש.

בעמוד 163 יש לנחמן שי שתי הסתייגויות, ואנחנו נצביע אלקטרונית, כמובן. אנחנו נצביע על כל אחת בנפרד. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? על ההסתייגות הראשונה. ההסתייגות של חבר הכנסת נחמן שי לסעיף 36,

המסחר והתעסוקה (שילוב מוגבלים), לשנת הכספים 2012,

נגד?

ההסתייגויות של חברת הכנסת מרינה סולודקין לסעיף 36, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (יחידה לבטיחות תעסוקתית, עידוד תעסוקה

ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 36,

העבודה), לשנת הכספים 2012, לא נתקבלה. 32 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגות 4 לא עברה. אנחנו עוברים להסתייגות 8. חברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד?

ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה לסעיף 36, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (שילוב מוגבלים בשוק העבודה),

לא נתקבלה. 32 בעד, 55 נגד, אין

למספר, צריך למספר מראש.

אנחנו עוברים להסתייגות המתייחסת לתמיכה במעונות-יום במגזר הערבי. נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל לסעיף 36, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמיכה במעונות-יום במגזר הערבי), לשנת הכספים 2012, לא נתקבלה.

ההסתייגות של קבוצת סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל לסעיף 36, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמיכה בעסקים קטנים במגזר הערבי), לשנת הכספים 2012,

29 בעד, 47 נגד, אין נמנעים. ההסתייגות

לא צריך להפריע כל הזמן באיזה ליווי, כל הצבעה. ההסתייגות של קבוצת סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל לסעיף 36, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, (מענקי עידוד למפעלים במגזר הערבי), לשנת הכספים

שהחברים אשר רצו להתפלל תפילת ערבית יוכלו לעשות זאת בניחותא. אלה שלא התפללו, אתה אומר, אנחנו שלא התפללנו? שעוד לא התפללנו. שעוד לא התפללנו, בסדר גמור. כי לא עולה על דעתי שאתה לא מתפלל. רבותי חברי הכנסת, נא לשבת. רבותי השרים, אנחנו עוברים לסעיף 37, שהוא סעיף משרד התיירות, ודנים בעמוד 166, בתקציב משרד התיירות לשנת 2011. ובכן, יש לסיעת חד"ש הסתייגות. חבר הכנסת ברכה, אדוני רוצה להצביע אותה אלקטרונית? כן, אדוני. בבקשה.

אנחנו מדברים על עמוד 166, ההסתייגות הראשונה של חבר הכנסת ברכה, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 37, משרד התיירות (הכשרת כוח-אדם בתיירות), לשנת הכספים 2011,

19 בעד, 39 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. אנחנו עוברים להסתייגותה של חברת הכנסת יחימוביץ, לא תועלה להצבעה. ההסתייגות של חבר הכנסת סעיד נפאע, לא תועלה להצבעה. סיעת רע"ם-תע"ל? אין כאן אדם מסיעת רע"ם-תע"ל, לא תועלה להצבעה. קבוצת מרצ איננה נוכחת, גם היא לא תועלה להצבעה. אני מדבר עכשיו על הסתייגותה של סיעת קדימה. להסיר.

למה? כי הסעיף בעייתי. אני מבקש מסיעת קדימה לדבר בקול אחד, זה בלתי אפשרי. חבר הכנסת פלסנר, אני רוצה להבין, בתחילת הישיבה הודיעו לי שאתה האדם, נו, מה הבעיה? אז אני שואל אותך ואתה תענה לי. להסיר? כן, הסרנו. להסיר, תודה. נחמן שי, האם אדוני מבקש להצביע? להצביע אלקטרוני. מבקש להצביע. אלקטרונית, ברור. כל הצבעה תהיה אלקטרונית אלא אם כן אתם מסכימים אחרת.

נא להצביע על ההסתייגות של חבר הכנסת נחמן שי.

מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות של חבר הכנסת נחמן שי לסעיף 37, משרד התיירות (שיווק תיירות בישראל), לשנת הכספים 2011,

23 בעד, 45 נגד. אני קובע שהסתייגותו של חבר הכנסת נחמן שי לא נתקבלה. חבר הכנסת ברכה, לקבוצת חד"ש יש חמש הסתייגויות, כל אחת בנפרד, ואני גם אומר אותן, כי אין מספרים. ההסתייגות הראשונה של קבוצת חד"ש, פיתוח מקומות קדושים במגזר הערבי. נא להצביע. מי בעד? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 37, משרד התיירות (פיתוח מקומות קדושים במגזר הערבי), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלה. 28 בעד. כבוד ראש הממשלה, אם אדוני מסכים, אני חושב שאפשר לשכנע את הכנסת שכולנו נצביע בעד ההסתייגות הזאת, כי אדוני הצביע בעדה, אם היא לא היתה שגיאה. אני בטוח שהוא ידאג לעניין זה, בהכירי אותו ואת מורשתו. עד שהוא עושה מעשה טוב, אמרתי להיפך, רציתי גם אני לשנות את הצבעתי. רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. רבותי, עידוד תיירות במגזר הערבי, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 37, משרד התיירות (עידוד תיירות במגזר הערבי), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלה. 26 בעד, 50 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה.

ההסתייגות של קבוצת סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל לסעיף 37, משרד התיירות (תוכניות לקידום התיירות בעיר נצרת), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלה. 27 בעד, 50 נגד, אין נמנעים.

תמיכה בפיתוח התיירות, אתה מתכוון. אתה אומר הכשרת כוח-אדם ושירותים? המינהל לשיווק התיירות? אנחנו עוסקים במשרד התיירות. על שלושתם יחד? שלושתם יחד. מי

המליאה אישרה בקריאה שנייה את תקציב משרד התיירות לשנים 2011 2012, ונקווה שהוא יצליח כמו בשנים הקודמות. תודה רבה.

עכשיו אנחנו עוברים לסעיף 38, תמיכה בענפי המשק, וכאן יש לנו כמה הסתייגויות. הראשונות של בל"ד. להצביע?

מסיר, תודה. השנייה היא של חד"ש. מסיר? מצביע.

אלקטרונית? בבקשה. נא להצביע על כל השלוש יחד, כן?

נא להצביע יחד.

מי נגד? מי נמנע? הסתייגויות חד"ש יחד. ההסתייגויות של קבוצת חד"ש לסעיף 38, תמיכות בענפי המשק (עידוד עסקים קטנים, סיוע לעסקים קטנים, קרן סיוע לעסקים קטנים), לשנת הכספים 2011,

לא נתקבלה. אני עובר להסתייגות קבוצת מרצ. יש לקבוצת מרצ 11 הסתייגויות. האם להצביע על כולן יחד? כל אי-זוגי. לא הבנתי. הראשונה והשנייה. וכל השאר אתה מסיר.

וכל שאר התשע מוסרות, ולכן אנחנו נצביע אלקטרונית. מי בעד ההסתייגויות של מרצ? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 38, תמיכות בענפי המשק (תמיכות בענפי המשק,

29 בעד, 53 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגויות מרצ לא נתקבלו, וחלקן הוסרו על-ידי מרצ. לכן אני עובר להסתייגויות קבוצת קדימה. קבוצת קדימה, חבר הכנסת פלסנר, להצביע אלקטרונית?

נא להצביע על הסתייגות קבוצת קדימה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה לסעיף 38, תמיכות בענפי המשק (תמיכה בפעולות גופים),

31 בעד, 56 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. חבר הכנסת נחמן שי, הואיל והסתייגותך היתה כלולה גם בהסתייגות קדימה והצביעו עליה, אני לא מצביע פעם נוספת. האם אתה מוחה?

רבותי, אנחנו סיימנו את ההסתייגויות של 2011 לסעיף 38, ואנחנו עוברים להסתייגויות של 2012 לסעיף 38. בל"ד, האם להצביע? מסיר.

תודה. חד"ש? להצביע. להצביע ידנית. מי בעד הסתייגויות חד"ש, ירים את ידו. מי נגד? תודה. ההסתייגויות של קבוצת חד"ש לסעיף 38, תמיכות בענפי המשק (עידוד עסקים קטנים,

קרן סיוע לעסקים קטנים), לשנת הכספים 2012,

הסתייגויות חד"ש לשלושת הסעיפים לא נתקבלו.

מה לעשות עם 11 הסתייגויות? השר החדש רוצה מיזוג, תדליקו את המיזוג, 1,

4. אנחנו מצביעים על הארבע יחד, וכל שאר השבע יורדות מסדר-היום. נא להצביע על ההסתייגויות של מרצ.

ל-2011 ול-2012 לתמיכות בענפי המשק, לפי סעיף 38, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים למשרד התקשורת. נא להתנהג בהתאם לשר התקשורת. נחמן שי, מצביע או מסיר?

נחמן שי, שהוא קבוצת בלילא ואפללו וישראל חסון ושמאלוב ויוליה. להצביע? מאה אחוז.

קבוצת מרצ, אדוני מבקש להצביע על שניהם יחד? טוב. מי בעד קבוצת מרצ, ירים את ידו.

מי נגד?

ההסתייגויות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 39, משרד התקשורת (משרד התקשורת, פיקוח על בנק הדואר), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלו.

אנחנו עוברים לקבוצת קדימה, בהצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה לסעיף 39, משרד התקשורת (המועצה לשידורי כבלים), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלה. 33 בעד, 53 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. חבר הכנסת נחמן שי, הסתייגותך נכללה

נמנעים.

זוארץ ושמאלוב-ברקוביץ יוליה, לא נתקבלה ברוב של 55 נגד 34. אנחנו עוברים לקבוצת מרצ. נצביע על שניהם יחד. מי בעד, ירים את ידו. תודה. מי נגד? תודה. נא להוריד. ההסתייגויות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 39,

התקשורת (משרד התקשורת, פיקוח על בנק הדואר), לשנת

רבותי,

על-פי הצעת הוועדה, לשנים 2011 2012, סעיף 39, משרד התקשורת.

מי בעד? מי נגד? הצעת הוועדה.

על הסתייגותו של טיבייב, נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של חבר הכנסת רוברט טיבייב לסעיף 40, תחבורה (הרשות הלאומית לבטיחות),

לא נתקבלה.

את ההסתייגויות של שמאלוב-ברקוביץ ונחמן שי. לכן כל ההצבעות השמיות יחולו על שלוש ההסתייגויות. אבל זה לא שלוש הצבעות שמיות. כן, אבל היא תכלול גם אותם. אבל הצבעה אחת. הצבעה אחת. אתם רוצים עוד הצבעה שמית? אני מתנדב שכל הקואליציה תשתגע.

כמה הצבעות שמיות שאתם רוצים.

לא, אנחנו עומדים במכסה. אין לי בעיה, אתם עומדים. אנחנו לא מבקשים יותר. למה, אתם חושבים שאני סובל יותר מכם לשבת פה? אני נהנה כל רגע. אנחנו משרתים את הציבור, אנחנו לא סובלים. רבותי, אנחנו מצביעים בהצבעה שמית על נושא חשוב ביותר, והוא הרשות הלאומית לבטיחות. מזכירת הכנסת, לבצע הצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, בעד רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת עפו אגבאריה, בעד רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח אורי אורבך, נגד חיים אורון, בעד זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, אינו נוכח דניאל אילון, נגד רוברט אילטוב, נגד דליה איציק, בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, בעד זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, בעד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד זאב בוים, בעד אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, נגד מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, בעד אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, בעד אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, בעד אברהם דיכטר, בעד דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, בעד יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, נגד מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, אינה נוכחת יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, בעד ישראל חסון, בעד שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד יעקב כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, בעד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שלמה מולה, בעד שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד דן מרידור, נגד משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד לאה נס, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, בעד מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא, בעד חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, בעד פניה קירשנבאום, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד דוד רותם, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בעד שלום שמחון, אינו נוכח ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, אינה נוכחת רבותי, נא להצביע בקריאה שנייה.

אינה נוכחת יעקב אדרי, בעד יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח אריה אלדד, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח גילה גמליאל,

מסעוד גנאים, אינו נוכח עינת וילף, אינה נוכחת שי חרמש, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, נגד יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, נגד ישראל כץ, אינו נוכח לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, נגד גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שאול מופז, אינו נוכח סעיד נפאע, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח דוד רותם, נגד מאיר שטרית, בעד סילבן שלום, אינו נוכח שלום שמחון, אינו נוכח רונית תירוש, אינה נוכחת תודה רבה. האם יש מישהו באולם שלא הצביע ומבקש להצביע? (קוראת בשמות חברי הכנסת) יצחק כהן, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד האם יש עוד מי מכם אשר נמצא באולם ולא הצביע? נא להביא לי את תוצאות ההצבעה. מייד אנחנו ממשיכים, נא לצלצל. לצלצל, כדי להסיר כל ספק. אדוני היושב-ראש,

ככל שידוע לי, אבל כפי שנרמז לי. בעד ההסתייגות, 37, נגדה, 58, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא עברה. שלוש ההסתייגויות, כדי להסיר כל ספק מלב, שלוש ההסתייגויות של קדימה כקבוצה, של נחמן שי ושל יוליה ברקוביץ-שמאלוב. רבותי, אנחנו עוברים להסתייגויות של קבוצת חד"ש. האם אנחנו יכולים להצביע על כולן יחד? חבר הכנסת סוייד, אנחנו יכולים להצביע על כולן יחד? חבר הכנסת חנין? איזה עמוד? עמוד 175א'. 175 בנפרד. אנחנו ב-174. 174א' לא

עברה. נחמן שי, הסתייגות דומה להסתייגות טיבייב. אתה מבקש להצביע? אותה הסתייגות. להוריד. להוריד. יפה. הסתייגות מרצ. חבר הכנסת אורון, יש לך ארבע הסתייגויות. להצביע על כולן יחד. מי בעד הסתייגויות מרצ, ירים את ידו. מי נגד, ירים את ידו.

ההסתייגות של קבוצת מרצ לסעיף 40,

עכשיו אנחנו עוברים לקדימה. להסיר. אנחנו מסירים.

החלטה 747, הסתייגות חד"ש. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 40,

לשנת הכספים 2012, לא נתקבלה. בעד, 28, 49 נגד, אין נמנעים.

למי? לחברות הקיימות? מי היה מקים את המערכת? כדי שיהיו לנו אוטובוסים מודרניים ולא אוטובוסים,

המובילות? כן, עם הסובסידיה של המדינה לטובת האוטובוסים.

משרד התקשורת אמרת שעל-פי הייעוץ המשפטי שקיבלת אתה מצביע על תקציב 2011 ו-2012 ביחד. כי זה אותו סעיף תקציבי. יפה, אבל זה שני תקציבים שונים. אני בבעיה. אני שוכנעתי על-ידי הממשלה להצביע בעד תקציב 2011, אבל אני מתנגד בכל תוקף לתקציב משרד התחבורה ל-2012. אני מבקש לפצל את ההצבעות. מאה אחוז. אתה מצביע על 2011 בעד.

כי אתה הצהרת לפרוטוקול. שמעתי, שמעתי. הבקשה סבירה לחלוטין. הצבעה, כהצעת הוועדה. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, אתה קבעת תקציב ל-2011 ותקציב ל-2012. אין שום בעיה בעניין זה. בבקשה, שאלה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לשאול את חבר הכנסת רוני בר-און או אולי את הממשלה אם היה איזה הסכם סודי בין שר התחבורה לחבר הכנסת בר-און בהקשר של הצבעתו. האמת, כן.

שאלת אותו והוא יענה לך. יפה, חבר הכנסת אלקין. עכשיו תשמע את התשובה. אני שוחחתי עם שר התחבורה והבעיה של הקטל בדרכים מאוד מאוד מפריעה לו. אני חשבתי שצריך לתת לו את התקציב שאתם שמים לו, חשבתי יותר, אבל אתם לא קיבלתם את עמדתי. אני אצביע בעד התקציב ל-2011 מתוך כוונה שהקטל בדרכים ירד וגם ירד הקמפיין הלא-סימפתי שמנהלים נגדו, ונראה לפי התוצאות האם קיבלת תמורה משר התחבורה? לא, ממש. פרט לשיחה הנעימה שהיתה לי עם השר כץ לא קיבלתי שום תמורה. תודה רבה. ובכן, חבר הכנסת אלקין, חבר הכנסת בר-און מודיע במפורש שהצבעתו אינה תלויה בדבר. אני קיבלתי את דרישתו של חבר הכנסת בר-און להפריד בין ההצבעות בגלל ההיגיון, שהוא אומר שעל חלק הוא מסכים ועל חלק הוא לא מסכים. מה הוא יעשה עם ההצבעות הקודמות? בהצבעות הקודמות הוא הצביע נגד שניהם. עכשיו הוא רוצה להצביע בעד. הוא צודק. שיקול דעת. אנחנו מצביעים בשתי פעימות את סעיף משרד התחבורה,

40. קודם על אישור תקציב 2011. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע, כהצעת הוועדה. סעיף 40, משרד התחבורה, לשנת הכספים 2011, כהצעת הוועדה, נתקבל. 56 בעד, 28 נגד, אין נמנעים. אני קובע שתקציב משרד התחבורה, מס' 40 ברשימת גפני, עבר. עכשיו נעבור גם לחלק השני של סעיף 40, תקציב משרד התחבורה ל-2012.

מי נמנע? נא להצביע. סעיף 40, משרד התחבורה, לשנת הכספים 2012, כהצעת הוועדה, נתקבל. 54 בעד, 27 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 40 עבר בשתי פעימות הצבעה ואושר, כהצעת הוועדה. כך אושר תקציב משרד התחבורה. התקציב אושר לשנים 2011 ו-2012. אנחנו עוברים לרשות הממשלתית למים, סעיף 41, שהוא הסעיף, שמי, שמי, שמי. סעיף תקציבי רשות המים. בל"ד, האם אתה רוצה להסיר?

רוברט טיבייב, להצביע? בוודאי. בוודאי, בבקשה. נא להצביע על הסתייגותו של רוברט טיבייב בעמוד 176. מי בעד?

נא להצביע. ההסתייגות של חבר הכנסת רוברט טיבייב לסעיף 41, רשות ממשלתית למים (אמרכלות), לשנת הכספים 2011, לא נתקבלה. 23 בעד, 51 נגד, נמנע אחד. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. אני עובר להסתייגויות ל-2012. בל"ד? מסיר, תודה. טיבייב, כמובן להצביע. שמית?

שמית, טוב. נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של חבר הכנסת רוברט טיבייב לסעיף 41,

26 בעד, 52 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגות זאת לא נתקבלה, ולכן אינני מצביע גם על הסתייגות נחמן שי והקבוצה. שאלתי והוא אמר לי כן, זה ברור. אנחנו מצביעים על תקציב רשות ממשלתית למים. האם יש מישהו שרוצה להצביע בעד 2011 ונגד 2012? אם לא, אנחנו נצביע על מקשה אחת. מי בעד סעיף 41, כהצעת הוועדה? נא להצביע.

מי נגד? כהצעת הוועדה ל-2011 ו-2012. סעיף 41,

ממשלתית למים,

הרשות הממשלתית למים וביוב, תקציבה אושר ל-2011 ו-2012 בקולותיהם של 51 חברי כנסת נגד 31 המתנגדים ובאין נמנעים. אנחנו עוברים לסעיף 42. אדוני היושב-ראש. בבקשה, אדוני חבר הכנסת פלסנר. על דעת סיעות האופוזיציה, אנחנו רוצים לבקש לחזור להסדר שהוצע קודם על-ידי חבר הכנסת מאיר שטרית, להצביע על כל ההסתייגויות ביחד ולהסיר אותן עד לסעיפים שאותם אנחנו נבחר. הסעיף שאנחנו רוצים עכשיו, למה, למה, רבותי? אם אתם רוצים, בבקשה. אנחנו שמחים לשים סוגיות על סדר-היום. אם בממשלה לא דנים, שפה ידונו בהן.

לפעמים כשאתה עייף גם מרחמים עליך, מה אתה רוצה. אני מוכן לקחת את דברי בחזרה, אם השר אדלשטיין מעוניין שנמשיך. אל תהיו גיבורים. אדוני היושב-ראש, אז אנחנו מבקשים לעבור לעמוד 180. בהצבעה השמית הבאה תהיה לכם הזדמנות לשקול אם אכן עמדת השר אדלשטיין היא עמדת הקואליציה והממשלה לסעיף 42, מענקי בינוי ושיכון, בעמוד 180, של קבוצת מרצ, כדי להתמודד ולתת מענה אמיתי למשבר הדיור. חיים אורון, ברשותך, אדוני היושב-ראש, יסביר בשני משפטים את הסעיף הזה ונצביע עליו בהצבעה שמית.

תודה רבה. מאה אחוז. הואיל ומה ששמעתי מכל הדברים שנאמרו זה שלגבי סעיף 42, מענקי בינוי ושיכון. עמודים 178 179, כולם מורידים את הסתייגויותיהם. מענקים, סבסוד, ריבית, זה בעמוד 180. חבר הכנסת אורון, אני רואה שאתה פשוט לא שמת לב למה שאמר פלסנר. קודם כול, אני חוזר לכל החברים שאינם קדימה: אתם מסירים את ההסתייגויות, כפי שנאמר לי, בעמודים 178 179. נתחיל עם זה,

תודה. לא נוריד, יפה, הבנתי. מאה אחוז. אז אנחנו עדיין נמצאים בעמוד 178, ומצביעים רק על ההסתייגות המדברת על מענקי בינוי ושיכון, אתה קורא לזה, על ההסתייגות הראשונה. חבר הכנסת אורון, לך לרמקול ותסביר. גם הציבור מעניין אותו לראות ולשמוע. אדוני היושב-ראש, זה הסעיף, זה לא עוד תרגיל, אני חושב שזה אמיתי, שמתחתיו נמצאים הסעיפים של סבסוד משכנתאות של מענקים לעולים, של מענקים לוותיקים חסרי דירה, של סבסוד לבנייה, של מבצעים לעולי אתיופיה, של סיוע מיוחד, סיוע לעדיפות לאומית, כל הסעיפים האלה יחד, שאנחנו מציעים להגדיל אותם בערך במיליארד שקל בכל אחת מהשנים הללו, ופה גם מחולקים לפי כל הנושאים, הם התשובה האמיתית לכל מי שרצה לעשות קמפיין על נושא הדיור. תודה רבה. האם לפיכך אתה רוצה להצביע בהצבעה שמית על הסתייגויות 1 10, או עד 14, כולן יחד, מקשה אחת, בהצבעה שמית? 1 10, זה הסעיף הראשי והפירוט שלו. יפה, שגם יהיה ל-2010 וגם ל-2011, בכל שאר ההסתייגויות אתה יורד.

תודה רבה. נא לשבת. 2011 2012. אני עדיין חי, אולי האוצר עוד חייב כסף על השנה הזאת, חבר הכנסת, יש לנו עוד יומיים. תודה רבה.

נא להצביע הצבעה שמית על ההסתייגויות הקשורות במשרד השיכון ובסובסידיה למשכנתאות. בבקשה. אנחנו רוצים לדעת איך יצביעו אנשי ש"ס. אתה רוצה לדעת איך. טוב. אתה תמתין, מתי הראשון מש"ס שמצביע ברשימה? רק רגע, חבר הכנסת מולה. מי הראשון שמצביע מש"ס? דוד אזולאי. אתה רוצה שאנחנו נתחיל את ההצבעה עם דוד אזולאי. נא להתחיל את ההצבעה, לא עם דוד אזולאי, אלא לפי סדר האל"ף-בי"ת של שמות חברי הכנסת. תמתינו עד אזולאי לרגע אחד, למה להעמיד במבוכה את אזולאי. בבקשה. נא להצביע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, בעד רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת עפו אגבאריה, בעד רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך, נגד חיים אורון, בעד זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, נגד דניאל אילון, נגד רוברט אילטוב, נגד דליה איציק, בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, בעד זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, בעד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זאב בוים, בעד אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, נגד מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, בעד אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, אינו משתתף בהצבעה אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, בעד אברהם דיכטר, בעד דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, בעד יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, אינה נוכחת יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, נמנע ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, אינו נוכח יואל חסון, אינו נוכח ישראל חסון, בעד שי חרמש, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל, בעד אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, נגד משה כחלון, נגד חיים כץ, נגד יעקב כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, בעד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח אינו נוכח. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר,

גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח מוזס. אינו נוכח. (קוראת בשמות חברי הכנסת) שלמה מולה, בעד שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב - סטס מיז'סניקוב. (קוראת בשמות חברי הכנסת)

בעד יעקב מרגי, נגד דן מרידור, אינו נוכח משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד לאה נס, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו

נגד חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא, בעד חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, בעד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בעד שלום שמחון - נגד. נגד. הוא פה.

נגד עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, אינה נוכחת ובכן, לקרוא קריאה שנייה לאלה שלא ענו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת יעקב אדרי - אינו נוכח.

אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח אהוד ברק, אהוד ברק. נגד. מה אדוני אומר? אני לפי מה שאלקין, נגד.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אהוד ברק, נגד מסעוד גנאים, אינו נוכח דניאל הרשקוביץ, נגד עינת וילף, אינה נוכחת דב חנין, אינו נוכח יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת ישראל כץ, אינו נוכח לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

כל הכבוד לביבי. כל הכבוד, (קוראת בשמות חברי הכנסת) גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שאול מופז, אינו נוכח סטס מיסז'ניקוב, נגד דן מרידור, אינו נוכח נגד.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) דן מרידור, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, נגד כרמל שאמה, נגד סילבן שלום, אינו נוכח רונית תירוש, אינה נוכחת ובכן, האם נמצאים חברי כנסת באולם שלא הצביעו? חבר הכנסת יואל חסון? בעד.

יואל חסון הוא בעד. יש עוד מישהו שנוכח ולא הצביע? תודה. נא להביא לי את תוצאות ההצבעה. אפשר להגביר,

בישיבה. יורידו את החימום במליאה.

הקפאתם את ירושלים ואת הגדה המערבית, אפשר להקפיא קצת את האולם? חם או קר? חם. בבקשה, נא להוריד את החימום באולם. זה הכול. אנחנו בגיל המעבר. חברת הכנסת זוארץ, מחום עוד אף אחד לא מת. מקור, אבל, מהקפאה הרבה אנשים סובלים. נא להביא לי את תוצאות ההצבעה. נא לשבת, כי אנחנו ממשיכים מייד. בעד,

נגד, 55. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה, אף-על-פי שאני מוכרח לומר שהיא היתה מאוד מעניינת. מעניינת למי שהקשיב. אני כבר 23 שנים פה ומקשיב כל הזמן, מ-1988, עם הפסקה קצרה באמצע. רבותי, אנחנו ממשיכים. רבותי, ההסתייגות לא התקבלה, ואנחנו ממשיכים. האם כל שאר ההסתייגויות לגבי מענקי בינוי ושיכון הוסרו, חבר הכנסת פלסנר? כן. הוסרו. חבר הכנסת ברכה?

חבר הכנסת צרצור?

חבר הכנסת אורון?

הוסרו. תודה רבה.

אני מצביע עכשיו מקשה אחת, ל-2011 ו-2012, על מענקי השיכון לסעיף תקציבי 42, כהצעת ועדת הכספים של הכנסת. רבותי חברי הכנסת, השרים, אני מציע לכם לשבת, כי אחר כך אני לא אמנה את הצבעתכם גם אם הדברים יהיו כרוכים בתחנונים רבים. האם מרינה, חברי קדימה, זה ברור שכשפלסנר אומר, כל אחד מכם באופן פרטי גם מקבל את הכרעתו.

כי לסולודקין יש גם הסתייגויות וגם לנחמן שי יש הסתייגויות אישיות, אני מקבל את זה שזה כולל את כולכם.

אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 42, מענקי בינוי ושיכון, לשנים 2011 ו-2012, כהצעת הוועדה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? סעיף 42,

לשנות הכספים 2011 ו-2012,

נתקבל. אוה, ודאי שהורדתי. הם אמרו לי: הורדנו את הכול. לכולם אמרתי. בעד, 51, נגד, 25, ואין נמנעים. רבותי חברי הכנסת, האם היה ברור לכולכם שכולם ויתרו על שאר ההסתייגויות בסעיף זה?

חבר הכנסת צרצור אמר "כן",

חבר הכנסת אורון אמר "כן", חבר הכנסת זחאלקה אמר "כן". איתן כבל? איתן כבל, "כן". אני מבקש מכל אדם, כשאני אומר דבר והוא לא מקובל עליו והוא נמצא באולם, יזעק זעקה, הדברים האלה הם ברורים לחלוטין. אנחנו פה נשב, ואני בדקדוקי עניות אשאל את כל 120 חברי הכנסת. לפתוח את המיקרופון לממלא-מקום יושב-ראש הכנסת. אדוני, מאחר שגם לי יש הסתייגות, ולא שאלתם אותי והצבעתם עליה, על כל הסעיף, כביכול התקבל הסעיף,

אבל אני משכתי את ההסתייגות. תודה רבה. בשביל זה שאלתי. אני שואל את האולם שעומד מולי: האם זה נכון שזה, שאלתי אותם, כי הם ראשי קבוצות. אני מתנצל, אתה צודק במאה אחוז.

אבל זה כי אני יודע שיש לי הצעת חוק שנוגעת לנושא הזה, והיא תובא בשבוע הבא. אבל אין שום שייכות לעניין של ההצבעה. בסדר גמור, תודה רבה. אני רק רוצה להבהיר לכל חברי הכנסת: כשאני אומר במליאה דבר ואתם מתנגדים, לקום מייד. אני מסתכל. מפה אני רואה את כולם. לקום מייד ולומר: איננו מסכימים לאמור על-ידך. ברגע שאתם אומרים שאתם מסכימים, בזה נגמר העניין. זה המצב החוקי אם ההסתייגות לא הוסרה, זה הולך עם ההסתייגות שלו, חד וחלק. שייתנו לוועדה. אם היא לא הוסרה, אז מעלים את ההסתייגות שלו, חבר הכנסת בר-און, אם אתה רוצה, את כל המערכת, בבקשה. אתה אומר שמי שלא הצביעו את הסתייגותו, והיא לא הוסרה, זה עבר עם ההסתייגות? אני לא הצבעתי את ההסתייגות. זו הפרשנות שלך, המשפטית, למערכת החוקתית של מדינת ישראל.

עם כל הכבוד לך, מנסה ליצור מצב שבו אתה נותן אי-לגיטימציה ליושב-ראש הישיבה ואני מוחה בכל תוקף על כך, אבל הואיל ואני מכיר אותך, אני הולך, הכול לפי המבייש והמתבייש. תודה רבה. אני מודיע לכם, חברי הכנסת, מרגע זה, כל חבר כנסת מקדימה יישאל על-ידי באופן אישי אם הוא הסיר את הסתייגותו. לכל שאר חברי הכנסת: אני מבקש, כל פעם שאני אומר דבר, ולא מתקבל על דעתם, חבר הכנסת יצחק וקנין, ברגע שיקום, מייד אתן לו את זכות הדיבור. רשות הדיבור לחבר הכנסת פלסנר. אדוני היושב-ראש, במסגרת ההסדר של הסרת הסתייגויות אנחנו מבקשים לעבור לעמוד 188. אני שומע, תאמין לי. אני יכול לחלק את הקשב שלי. כמו טייס. לא, לא כמו טייס. כמו רובי. אנחנו מבקשים לעבור לעמוד 188 לסעיף 460110, קרן לעידוד רכישת השכלה במסגרת חוק חיילים משוחררים. הסעיף היום, ב-2011, מתוקצב בכ-30 מיליון שקל. צריך לזכור שהסעיף הזה הוא הבטחת הבחירות התקציבית היחידה כמעט של ראש הממשלה נתניהו. הוא הבטיח הבטחת בחירות של שנת לימודים אקדמית חינם לכל החיילים המשוחררים. זה אמור להיות מתוקצב ב-400 מיליון שקל בערך, בערך 45,000 חיילים משוחררים מתחילים ללמוד בכל שנה בשנה א'. מה שקרה בפועל, הקצו כאן, במליאה, בחוק הזה, 80 מיליון שקל, דיברו במליאה, ועל דעת ראש הממשלה נאמר כאן על-ידי סגנית השר גמליאל שירושלים תוסף למסגרת החוק,

זה צריך להיות מעל 100 מיליון שקל. בפועל, הצחוק הזה פוגע בחיילים המשוחררים, פוגע בסטודנטים, פוגע בירושלים. אנחנו מבקשים לשנות את זה ולממש את ההבטחות של ראש הממשלה ושל רוב חברי סיעת הליכוד בנושא הזה, ולקיים על כך הצבעה שמית.

ובכן,

כדי להסיר כל ספק מלב, סעיף 42 במענקי השיכון עבר כהצעת הוועדה ברוב של 51 נגד 25 ואין נמנעים, משום שכל הדברים שנאמרו פה, אינני יודע אם גם אמרתי את הדברים האלה, הם עדיין על המסך אצלי. וכדי להסיר כל ספק מלב אני מכריז על התוצאה, וקובע שסעיף 42 עבר כהצעת הוועדה בקריאה שנייה.

עכשיו אנחנו עוברים,

2011 2012. רבותי חברי הכנסת, כרגע, חבר הכנסת פלסנר מדבר על הסתייגות שהוא מבקש אותה כהסתייגות אישית והיא למענקי, קודם כול, אני שמעתי את מה שהוא אמר. יחד עם זה אני אלך לפי מתווה בר-און. תקציב 42 עבר ואנחנו עוברים לתקציב 43, המרכז למיפוי. חברי הכנסת אורון וגילאון, מסירים?

תודה רבה. גם לגבי 2012 מסירים?

תודה רבה. עכשיו אני שואל: לגבי סבסוד אשראי, שאין בו בכלל כסף, אבל יש לו סעיף תקציבי, אין הסתייגויות. לגבי 44, אין הסתייגויות, סעיף תקציבי. 45, אין הסתייגויות, 46, חוק חיילים משוחררים. ובכן, אני מצביע כהצעת הוועדה.

בדברי ההסבר היה כתוב 80 מיליון ופה זה 30 מיליון. על מה אתה מדבר? על חיילים משוחררים. אתה שמעת על מה אני מדבר? אתה לא שמעת כלום. אני מדבר עכשיו על סעיפים תקציביים, 43, 44, 45 כל אחד מהם בשנים 2011 ו-2012. נא להצביע, כהצעת הוועדה. אין הסתייגויות. סעיף 43,

למיפוי ישראל, סעיף 44, סבסוד אשראי, סעיף 45,

ועכשיו נגיע, חבר הכנסת חסון, לעניין החיילים המשוחררים. קצת הקדמתי את המאוחר. לי קשה מאוד לדבר עם כולם ככה. לא שזה כל כך בעיה, שלא תחשבו. זה אפילו לא מאמץ אינטלקטואלי, אבל בכל זאת, קשה. לפעמים אפשר לבלבל כשמדברים מכל הצדדים. ואני לא אתן לבלבל אותי גם אם נשב פה עד 05:00, או עד 05:00 ביום שישי. תאמינו לי. רבותי, אני, יש לי זמן וסבלנות. הייתי בחקירת משטרה, תאמין לי,

אני יכול לעמוד בכל חקירה. רק רציתי לומר. אני מצטער על ההתפרצות שלי, שקצת הקדימה את המאוחר, אבל אני רוצה לומר שעכשיו, כשנעסוק בחיילים משוחררים שזה, 80 מיליון, אני רוצה להדגיש את זה. אבל רק נציג הסיעה יכול להדגיש את זה. אתה גוזל ממנו. מחר יכתבו בעיתון שאתה אמרת, כשהוא אמר את זה. הוא חיזק את דברי, זה בסדר. טוב, רבותי, אנחנו עוברים להסתייגות על חוק חיילים משוחררים, אבל קודם לכן אני אשאל: חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחוק חיילים משוחררים,

רוברט טיבייב, אתה רוצה שאני אצביע על ההשגות שלך? אני רוצה שגילה גמליאל גם תצביע על החוק הזה, אבל. היא הבטיחה כאן את כל הכסף.

עם כל הכבוד, אני מאוד מכבד אותך, מעריך אותך, בדברים שלי יש אתך יחסים ישירים. הואיל ויש פה גם הערות אחרות, אני אעשה את עבודתי כפי שאני מבין אותה. חבר הכנסת רוברט טיבייב? להצביע. בבקשה, להצביע אלקטרונית. ההסתייגות של חבר הכנסת רוברט טיבייב לסעיף 46, חוק חיילים משוחררים (קרן לעידוד רכישת השכלה), לשנת התקציב 2011, לא נתקבלה. נא לא להפריע בזמן ההצבעה. אוקיי, עכשיו אנחנו נכריז: 23 בעד, 53 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. עכשיו אנחנו עוברים לקבוצת מרצ. חבר הכנסת אורון? אתה מסתפק בהסתייגות הכללית או רוצה להצביע את הסתייגויותיך? מוותרים. אנחנו עוברים להסתייגות אשר נצביע עליה שמית, של קבוצת קדימה. יכול להיות, תראה, יש היגיון בדבריו של חבר הכנסת בר-און. יכול להיות שלטיבייב לא רצית להצביע, כי הוא בא מארץ אחת, ולקדימה תרצה להצביע, כי הם באו מארץ אחרת. אני מצביע וזו הצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי

נוכח יואל חסון, בעד ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל, בעד אמנון כהן,

נוכח משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, אינו נוכח סטס מיסז'ניקוב, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד דן מרידור,

נגד אורית נוקד, נגד לאה נס, נגד סעיד נפאע,

נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח דוד רותם, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח רונית תירוש, אינה נוכחת תודה רבה. האם יש מישהו מחברי הכנסת הנמצא באולם וטרם הצביע ומבקש להצביע?

אני רוצה רק לומר לכם שחבר הכנסת עפו אגבאריה ביקש לומר לי שהוא הצביע כאשר כל חבריו החליטו לא להשתתף בהצבעה ולכן הוא מבקש להודיע לי שהוא הצביע מתוך אי-ידיעה על חבריו. כמובן, הדבר גם לא ישפיע, ואני רק מביא את זה לידיעתכם, ואני לא משנה את ההצבעה. הוא הצביע בעד ההסתייגות ואני לא משנה אותה, אף-על-פי שהוא רצה להימנע מטעמים שרוב חבריו נמנעו, או כל חבריו. תודה. נא להביא לי את תוצאות ההצבעה.

חבר הכנסת פלסנר, האם שאר ההסתייגויות, אתם יורדים מהן? לעניין החיילים המשוחררים. אני עוד לא מדבר על השאר.

קודם כול, אני מודיע: בעד ההסתייגויות, 28, נגד, 59. חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ, ההסתייגות שלה היתה בדיוק כמו ההסתייגות שנכללה במסגרת של קדימה כולה, היא אינה נמצאת פה, אז אני פטור מלשאול אותה אם היא מוותרת על הסתייגותה, שאם אני לא אשאל אותה, ייתכן שההסתייגות שלה תתקבל על-ידי הצבעה. היא תיכנס לחלק מהחוק. נחמן שי גם.

נחמן, ההסתייגות שלך הוצבעה במסגרת ההצבעה הכללית. אני צריך לשאול אותך, כי היתה פה פרשנות שאם אני לא שואל אותך, זה נכנס לחוק כאילו כולנו

זאת אומרת: טעות שלי מחייבת את כל הממשלה. אז אני שואל אותך: אתה רוצה להצביע? אף-על-פי שאין לזה שחר, לא. אתה לא רוצה להצביע. תודה רבה. אני מאוד מודה לך. אנחנו עוברים להצבעה על חוק חיילים משוחררים, והוא סעיף תקציבי 46, לשנים 2011 2012, כהצעת הוועדה. נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי נמנע? סעיף 46 לתקציב, כהצעת הוועדה, לשנים 2011 ו-2012. סעיף 46, חוק חיילים משוחררים, לשנות הכספים 2011 ו-2012, כהצעת הוועדה, נתקבל. 45 בעד, 21 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 46 לשנים 2011, 2012, המתייחס לחוק חיילים משוחררים, סעיף תקציבי 46, עבר כהצעת הוועדה, לאחר שכל המסתייגים הודיעו שהם ירדו מהסתייגותם לגבי 2012. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת פלסנר. אדוני היושב-ראש, אנחנו מבקשים להסיר עכשיו, על דעת חברי באופוזיציה, למעט הסתייגות אחת, שחבר הכנסת ברכה יציג אותה, להצבעה אלקטרונית, את כל יתר ההסתייגויות. עד הסוף. עד הסוף, כולל הכול.

חבר הכנסת ברכה, אני אתן לך. אני אתן לך. האם אתה מסכים למה שאמר פלסנר? אדוני היושב-ראש, ודאי שלמעט החלק המילולי, כמובן. את ההסתייגויות בחלק הכמותי. החלק המילולי, יש עוד כמה הסתייגויות, שנצביע עליהן באופן אלקטרוני. זה ברור, כמובן.

הבנתי. אתה מדבר על, על התקציב ולא על חוק התקציב. הבנתי. עכשיו, חבר הכנסת זחאלקה, אדוני מסכים למה שאמר? תודה רבה. חבר הכנסת אורון, אדוני מסכים למה שאמר? תודה רבה. חבר הכנסת שיח' אברהים צרצור? מסכים. חבר הכנסת ברכה, רשותך לומר את מה שאתה רוצה לומר. אני מסכים, למעט ההסתייגות בעמוד 265א'. אנחנו עוברים לעמוד 265א' ומצביעים על ההסתייגות שם, לא, רגע. אני אעשה את זה יותר טוב. אנחנו, 265א' עוד שנייה אחת, אני כבר מגיע אליה. זה האחרון.

אוקיי. אז זה לסעיף 98. אוקיי. אני מצביע עכשיו על סעיפים תקציביים 47 98, מסעיף 47 עד 98 ולא עד בכלל, עד 97 ועד בכלל, כהצעת הוועדה, לשנים 2011 2012, מאחר שכל המסתייגים הסירו את כל ההסתייגויות, עד אותו מקום. נא להצביע, כהצעת הוועדה, מי בעד, מי נגד,

נא להצביע. סעיף 47, רזרבה כללית, סעיף 48, סעיף 51, דיור ממשלתי, סעיף 52, המשטרה ובתי-הסוהר, סעיף 53, משפטים ובתי-משפט, סעיף 54, רשויות פיקוח, סעיף 55, אוצר, סעיף 56, נציבות שוויון זכויות, סעיף 57, רשויות מקומיות, סעיף

אנחנו עוברים לסעיף תקציבי 98, המתייחס ל-2011. כל ההסתייגויות בשני העמודים הראשונים נמחקו. אנחנו עוברים לעמוד

הבאה היא הסתייגות באותו נושא של סעיף תקציבי, תכנון ופיתוח במגזרי המיעוטים. נא להצביע. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 98, הוצאות מינהל מקרקעי ישראל (תכנון ופיתוח במגזרי המיעוטים), לשנת הכספים 2012, לא נתקבלה. 28 בעד, 58 נגד, נמנע אחד. אני קובע שההסתייגות

2012. רבותי, תמה הקריאה השנייה בחוברת הזאת, ואנחנו עוברים לחוברת המילולית. בחלק המילולי יש לנו הערות. לשם החוק יש לנו ההסתייגות של חברי הכנסת מקבוצת מרצ וקבוצת קדימה. האם אתם מבקשים להצביע על שם החוק? אלקטרוני.

בבקשה. נא להצביע.

מי נגד ההסתייגות של חברי הכנסת של מרצ ושל קדימה? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה לשם החוק לא נתקבלה. 31 בעד, 56 נגד, אין נמנעים. ההסתייגות לשם החוק לא נתקבלה. הסתייגותם של חברי הכנסת מקבוצת בל"ד וחברי הכנסת מקבוצת חד"ש וחברי הכנסת מקבוצת רע"ם-תע"ל, להצביע? נא להצביע אלקטרונית. מי בעד?

מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לשם החוק לא נתקבלה. 32 בעד, 58 נגד, אין נמנעים. ההסתייגויות לא נתקבלו. חבר הכנסת בן-ארי אינו כאן, ולכן לא נצביע על הסתייגותו. אני מצביע על שם החוק כהצעת הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע.

החוק, כהצעת הוועדה, נתקבל. 62 בעד, 31 נגד, אין נמנעים. אני קובע ששם החוק עבר כהצעת הוועדה. רבותי, אנחנו עוברים לסעיף 1. לסעיף 1 יש לנו הסתייגותן של קבוצת מרצ וקבוצת קדימה. מי בעד?

מי נמנע?

להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 1 לא נתקבלה. 30 בעד, 60 נגד, אחד נמנע. ההסתייגות לא נתקבלה. הסתייגות קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד וקבוצת רע"ם-תע"ל, נא להצביע. מי בעד ההסתייגות שלהם לסעיף 1? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לסעיף 1 לא נתקבלה. 32 בעד, 60 נגד, אין נמנעים. גם הצעת קבוצות סיעות חד"ש, בל"ד ורע"ם-תע"ל לא נתקבלה. אני עובר להצביע, לפי הצעת הוועדה, על סעיף 1 בקריאה שנייה. נא להצביע.

מי נמנע? סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. 60 בעד, 33 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 1 עבר כהצעת הוועדה בקריאה שנייה. מרגע זה אני מצביע בהרמת יד, אלא אם כן אומרים לי להצביע, אני אגיד לך מתי. רבותי, כל ההסתייגויות הן תקציביות, לכן לא תהיה לי היכולת לקבוע, אם הן יעברו, אם הן עברו עם 50, ולכן אני צריך להצביע עליהן אלקטרונית. אלא אם כן אתם מבקשים להסיר. לא מסירים. אין בעיה. שום בעיה. סעיף 2, קבוצת מרצ מציעה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 2 לא נתקבלה. 33 בעד, 62 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות הזאת לא נתקבלה. הסתייגות שנייה, של קבוצת מרצ וקבוצת קדימה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 2 לא נתקבלה. 32 בעד, 59 נגד, אין נמנעים. אני קובע שגם ההסתייגות הזאת לא נתקבלה. הסתייגות לחלופין של קבוצת מרצ, נא להצביע. מי בעד?

מי נמנע? ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 2 לא נתקבלה. 32 בעד, 58 נגד. גם הסתייגות זו לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 2 לפי הצעת הוועדה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? בקריאה שנייה. נא להצביע. סעיף 2, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 32 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 2 עבר לפי הצעת הוועדה.

סעיף 3, קבוצת מרצ מציעה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 3 לא נתקבלה. 33 בעד, 57 נגד, אין נמנעים. גם הסתייגות זו לא נתקבלה. קבוצת מרצ וקבוצת קדימה מציעות למחוק את סעיף 3(ב). נא להצביע.

מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 3 לא נתקבלה.

30 בעד, 58 נגד, אין נמנעים. גם הסתייגות זו לא נתקבלה. לחלופין של קבוצת מרצ. נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע?

להצביע. כל הכבוד לממשלה. 12 שעות לשבת פה אתנו, כל הכבוד. אני מוריד את הכובע.

חינם. ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 3 לא נתקבלה. 31 בעד, 58 נגד, אין נמנעים. גם הסתייגות לחלופין זו לא נתקבלה. אני עובר להצביע על סעיף 3 לפי הצעת ועדת הכספים, בקריאה שנייה. נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? סעיף 3, כהצעת הוועדה, נתקבל. ברוב של 61 מול 33 ובאין נמנעים, אני קובע שסעיף 3 עבר בקריאה שנייה כהצעת הוועדה. לסעיף 4, קבוצת מרצ מציעה. נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? פעם אחת תהיו אתנו. אחת. טיבייב, אתה מתחיל להטריד, אני מוכרח לומר, כי אני לא שם לב, אני כל הזמן מקשיב להערותיך.

32 בעד, 62 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות של מרצ לא נתקבלה. קבוצת קדימה מבקשת למחוק את סעיף 4(ב). נא להצביע.

מי נגד?

נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה לסעיף

32 בעד, 59 נגד, אין נמנעים. אני קובע שגם הצעת קדימה לא נתקבלה כהסתייגות. חבר הכנסת בן-ארי לא נמצא, לכן אני לא מצביע, כי אם אני לא אכריז זאת זה יכול להיכנס לגוף החוק. אז אני מכריז שהוא לא נמצא פה. אם יש מישהו שרואה אותו, שיגיד לי שהוא נמצא פה. תודה רבה. הוא לא נמצא פה. אני מצביע על סעיף 4 כהצעת הוועדה. נא להצביע. מי בעד?

מי נמנע? סעיף 4, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 59, 30 נגד, אחד נמנע. אני קובע שסעיף 4 עבר בקריאה שנייה כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 5. קבוצת מרצ וקבוצת קדימה מציעות.

מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 5 לא נתקבלה. 30 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. לחלופין של קבוצת מרצ, מוותר, תודה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אינו נוכח. לכן אנחנו עוברים להצביע על סעיף 5 כהצעת הוועדה, בקריאה שנייה. נא להצביע. מי בעד הצעת הוועדה לסעיף 5? מי נגד? סעיף 5, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 33 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 5 עבר כהצעת הוועדה בקריאה שנייה.

אנחנו עוברים לסעיף 6. קבוצת מרצ מציעה, חבר הכנסת אורון, להצביע? נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 6 לא נתקבלה. 32 בעד, 60 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. קבוצת קדימה מציעה, נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה לסעיף 6 לא נתקבלה. 31 בעד, 57 נגד, נמנעים, אין. חבר הכנסת אריה אלדד, מסיר. חבר הכנסת בן-ארי, אינו נמצא. מוץ מטלון, האם אתה מסיר? מסיר. תודה רבה. הסתייגות קדימה לא התקבלה ברוב של 57 מתנגדים מול 31 תומכים, ואין נמנעים.

אנחנו עוברים להצביע על סעיף 6 כהצעת הוועדה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי

סעיף 6, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 25 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 6 כהצעת הוועדה עבר בקריאה שנייה.

אנחנו עוברים לסעיף 7. קבוצת מרצ מציעה, כן,

נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 7 לא נתקבלה. 29 בעד, 59 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה, למרות הגיונה הרב. אנחנו הולכים לעבור לאחרי סעיף 7. עכשיו אנחנו מצביעים על סעיף 7, כהצעת הוועדה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע על הסעיף כהצעת הוועדה.

60 בעד, 29 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 7 כהצעת הוועדה עבר.

רבותי, קבוצת מרצ מציעה שאחרי סעיף 7 יבוא סעיף 7א, רבתי. נא להצביע כהסתייגות. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות של קבוצת מרצ לאחרי סעיף 7 לא נתקבלה. 31 בעד, 59 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהמחלקה המשפטית לא תצטרך להוסיף על סעיף 7 סעיף 7א,

ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגות לא התקבלה, ואנחנו עוברים לסעיף 8, שבא אחרי 7, שאין אחריו מאומה אלא סעיף 8. קבוצת קדימה מציעה, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת קדימה לסעיף 8 לא נתקבלה. 28 בעד, 55 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגות קדימה לסעיף 8 לא עברה. לכן אני מצביע על סעיף 8 כהצעת הוועדה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? כהצעת הוועדה. סעיף 8, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 60, נגד, 31, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 8 עבר כהצעת הוועדה. כן, בבקשה, חבר הכנסת פלסנר. אדוני היושב-ראש, אומנם מדובר בחוק שאיננו חוקתי, לתפיסתנו, אבל אנחנו מסירים את ההסתייגות האחרונה. אינסטנציות אחרות ידונו בחוקתיות שלו. טוב, כמובן. הואיל וההסתייגויות הוסרו, אנחנו מצביעים על סעיף 9, כהצעת הוועדה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. סעיף 9 נתקבל. רבותי חברי הכנסת, ברוב של 63 מול 31 עבר גם סעיף 9, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. רבותי חברי הכנסת, תמה הקריאה השנייה לגבי החוקים, גם המספרי וגם המילולי. אנחנו נקיים הצבעה בקריאה שלישית על שתיהן יחד. איך אפשר להצביע על שתיהן, ? אני מבקש למצוא פתרון. אני מצאתי פתרון. שגית, בבקשה להגיע אלי לבמה. אין שום בעיה, אתה צודק, אני לא נתתי את דעתי לכך. נשמע מה לעשות. פעם קודמת, זה בחור יפה. טעינו פעם קודמת לא נטעה עכשיו. זאת הצעת חוק אחת, ולכן נצביע על שתיהן יחד. לאחר מכן, כדי לוודא, אני אצביע על כל אחת בנפרד כאן. רגע, זה אחת או לא אחת? קודם כול אני מקיים את מצוותה של היועצת המשפטית לכנסת, שגית, אנחנו מודים לך מאוד על עבודתך גם היום בערב. אבל עכשיו, רבותי, עם כל הכבוד לממשלה, נמצא יושב-ראש ועדת הכספים, שצריך להגיד לי ולהורות לי בהסכמתו להצביע בקריאה שלישית על החוקים. אדוני יושב-ראש הוועדה, אבקש חצי דקה לנסות, אל תהיה סמרטוט.

תמה חצי דקה. שקט מוחלט עכשיו. חבר הכנסת גפני, האם אדוני מאפשר לי להצביע בקריאה שלישית? שעומדות לרשותי? חבר הכנסת, לי אין תשובות אליך, אני מצפה לתשובה ממך. אמרת שלא תהיה סמרטוט. שגית לא תוכל לתת לך תשובה. אדוני היושב-ראש, לא להפריע, לא להפריע, זו כבר חוצפה. זאת חוצפה כבר, ההפרעה הזאת. חבר הכנסת גפני, בבקשה. חבר הכנסת גפני. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להצביע בקריאה השלישית, מכיוון שאני חושב שזה תקציב טוב, אני חושב שזה חוק הסדרים, ואני חושב שצריך להצביע בעד התקציב הזה. יש לי הרבה טענות. אני חושב שצריך להצביע בעד, אבל גם אם הייתי חושב אחרת, אין לי אופציה לא להצביע בקריאה השלישית, מפני שאף הסתייגות לא עברה. תודה רבה. תודה רבה, ובאמת אני, רבותי, חבר הכנסת גפני, הפרשנות המשפטית שלך היא מצוינת. להצביע בקריאה שלישית. תודה רבה. יושב-ראש ועדת הכספים מבקש ממני להצביע בקריאה שלישית כמו כל ראשי הוועדות בכל החוקים כל השנה, ואני עושה זאת כדי שביום הזה לא תהיה טענה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על שני החוקים גם יחד, ולאחר מכן נצביע על כל אחד בנפרד. אדוני היושב-ראש, היועץ המשפטי מבקש ממני בכל לשון של בקשה שלא לעשות זילות בכנסת ולהצביע על חוק אחד שתי פעמים. אני נענה לבקשתו, עם כל הסכנה שהדבר הזה יוכל להיות מותקף על-ידי רשות אחרת.

אנחנו עוברים לקריאה שלישית על הצעת החוק בשתי הגרסאות שלה, לא שתי הגרסאות. לא, שני חלקים. בשני חלקיה. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת, על שני חלקיה, שהם מקשה אחת, על החוק המספרי ועל החוק המילולי, בקריאה שלישית. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? יש עוד שני נושאים שהממשלה, משרד האוצר ביקש ממני. אני מציע לכם להישאר להצבעה. עדיין לא נגמר סדר-היום. חוק התקציב לשנות הכספים 2011 ו-2012, התשע"א 2010, נתקבל. ובכן, רבותי חברי הכנסת,

אני מודיע לכם, אני כבר אתן לך,

הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2012 ו-2011,

עברה בקריאה השלישית ברוב של 63 מול 33 מתנגדים, ובאין נמנעים, זה ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מזמין

הכנת חוק ההסדרים. אני מודה לך על כך.

אדוני שר האוצר, על התקציב שעבר כאן, על זה שפעלנו יחד בעניין הזה, על חוק ההסדרים, באמת דבר חשוב, ואני שמח לעבוד אתך, ובאמת היתה עבודה מועילה ופורייה, ואני מאחל לך המשך הצלחה. אני מבקש להודות למי שכבר הודיתי כשהגשתי את התקציב, אני רוצה להודות לצוות הוועדה, שעשה את עבודתו יומם ולילה, באמת במסירות, במקצועיות, באופן שבלעדיהם לא הייתי יכול להגיע לתקציב כזה ולחוק הסדרים כזה. אני לא אמנה עכשיו את כל השמות, מניתי אותם, אני כבר צרוד, אבל באמת אני מודה להם מקרב הלב. אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מודה לעובדי הכנסת שעזרו, אני מודה למינהלת הכנסת שעזרה, אני מודה לכל מי שסייע, אני מודה לחברי ועדת הכספים ללא יוצא מן הכלל, שהיו קונסטרוקטיביים, ענייניים, אני מודה לראשי הוועדות שטיפלו בחוקים הנלווים או בחוקים שהיו חלק מחוק ההסדרים, שבסופו של דבר הבאנו את כולם יחד, אני מודה לחברי, אני מודה לרכז הקואליציה, חבר הכנסת ציון פיניאן, שבאמת עשה עבודה נאמנה כרכז הקואליציה וכרכז הליכוד. אני לא יודע אם אני הייתי מצליח בסיעת הליכוד לרכז את כולם, והוא הצליח. ביהדות התורה הכול כבר בסדר, אנחנו עכשיו נטפל בליכוד. תודה רבה לכולם ולילה טוב. תודה רבה. רבותי, אני רוצה להודות באופן אישי לסגן שר האוצר, כי את שר האוצר אני מעלה לדבר, לסגן שר האוצר, יצחק כהן, אשר מאחורי הקלעים היה אחד האנשים היותר אחראים להעברתו של חוק התקציב לשנה זו ולשנה הבאה, ותבוא עליך הברכה. כבוד שר האוצר, בבקשה. רבותי, יש לנו עוד הצבעה. חבר הכנסת אלקין, יש לך עוד שתי הצבעות. אין דיון, אבל תחכו פה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך, לממשלה ולכנסת ישראל, קואליציה ואופוזיציה כאחד, אלה שהיו בעד ואלה שנגד, ואני רוצה להביע תקווה, לשאת תפילה, שהתקציב הדו-שנתי הזה יאפשר לנו להמשיך ולצמוח בקצב מהיר כמו שצמחנו ב-2010 ומעבר לזה, ולהמשיך ולייצר מאות-אלפי מקומות עבודה חדשים כמו שעשינו ב-2010 ומעבר לזה. כנסת ישראל, אדוני היושב-ראש, קבעה היום היסטוריה, תקדים עולמי, תקציב דו-שנתי מלא לשנתיים, ראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל ושל העולם כולו. אני קודם הודיתי לכל מי שהיה צריך להודות, להוציא שניים ששכחתי. הודיתי ליושב-ראש ועדת כספים וליושבי-ראש הוועדות ולממשלה ולראש הממשלה, אבל תודה מיוחדת גם ליושב-ראש הקואליציה זאב אלקין, ותודה מיוחדת גם לסגני היקר איציק כהן. ועוד פעם, תודה לכולכם, לאופוזיציה הקונסטרוקטיבית.

ואני רוצה, אדוני היושב-ראש, לאחל לכל אזרחי מדינת ישראל שהתקציב הדו-שנתי החדש יוביל לצמיחה, להקטנת אבטלה, לסגירת פערים, לשיפור החינוך ולשגשוג והצלחת מדינת ישראל כולה. מי ייתן וכך יהי. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. אני מאוד מודה לשר האוצר. רבותי, עדיין יש מלאכה לפנינו, קצרה, ואני מודיע שוועדת הכספים מתכנסת מייד לאחר נעילת ישיבה זו, ויושב-ראש הוועדה ביקש, שכן יש כמה דברים שצריכים לסגור, על מנת שאפשר יהיה לבצע את התקציב במועדו, רבותי חברי הכנסת, החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר תיקון טעות בחוק אוויר נקי, התשס"ח 2008. ימסור את ההחלטה יושב-ראש ועדת הפנים, כבוד חבר הכנסת דוד אזולאי, יקירי וידידי. נא למסור על מה אנחנו מצביעים. האם אדוני יקריא את שתי ההחלטות ונצביע?

שתי הצבעות בנפרד, אבל הוא יכול להקריא את שתיהן יחד. כן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, אדוני ראש הממשלה, עמיתי חברי הכנסת, גם אני רוצה להצטרף לברכות לאלה שעשו במלאכה בנושא העברת התקציב. ברוכים תהיו. אדוני היושב-ראש, אני אתחיל בנושא הראשון. חוק אוויר נקי, התשס"ח 2008, התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשס"ח, 22 ביולי 2008, ופורסם ברשומות,

עמוד 752. בסעיף 91 לחוק, המתקן את התוספת הראשונה לחוק בתי-המשפט לעניינים מינהליים, נקבע כי ניתן להגיש עתירה מינהלית על החלטות הממונה לפי החוק, למעט החלטות לפי סעיף 6(ד) שבו. ואולם, בשל טעות הדפסה ההפניה היא לסעיף קטן (ד) ולא לסעיף קטן (ה) לסעיף 6 האמור, שבו קבועות החלטות הממונה הנוגעות לעניין. מוצע כי תיקון הטעות ייכנס לתוקפו ביום כ"ה בטבת התשע"א, 1 בינואר 2011, הוא יום תחילתו של החוק, כאמור בסעיף 93 לחוק. גם את הנושא השני אתה רוצה שאני אציג? בבקשה, כן, בהחלט. אין דיון, כי יש הצבעה. אדוני היושב-ראש, הנושא השני הוא חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א 2010, שהתקבל בכנסת ביום כ"ב בכסלו התשע"א, 29 בנובמבר 2010, ופורסם ברשומות, בספר החוקים התשע"א, בעמוד 87. בשל טעות הדפסה בסעיף 2 לחוק האמור, המתקן את פקודת המועצות המקומיות, נקבעה הפניה לסעיף 34 לפקודה במקום לסעיף 34א שבה. כמו כן, במקום "ו-249" צריך להיות "249", כקבוע בפקודה האמורה כנוסחה היום. מוצע לתקן את הטעות.

רבותי, יש פה הודעה, וזה תיקון טעות. אף-על-פי שחברי כנסת יכולים לבקש רשות דיבור, הם גם לא ביקשו עד כה. אני מבקש להצביע, משום שאף אחד לא נרשם לדיון. ובכן, קודם כול אני מצביע על כל צו בנפרד. החלטת ועדת הפנים בדבר תיקון טעות בחוק אוויר נקי, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. בבקשה. החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר תיקון טעות בחוק אוויר נקי, התשס"ח 2008, נתקבלה. 31 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, 32 בעד בצירוף קולו של יושב-ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת דוד רותם. אני עובר להחלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א 2010. נא להצביע. מי בעד?

טעות בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א 2010, נתקבלה. 31 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהחלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), קיבלה את אישורה של הכנסת.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, לא בירכו את האדם הכי

אני רואה בהערכה רבה כאשר לא מבקרים אותי, זה מספק אותי.

ובכן, רבותי חברי הכנסת, תם סדר-היום. ישיבתה הבאה של הכנסת תתקיים ביום שני, כ"ז